חודש אדר ב', א' באדר ב' התשע"א, 7 בחודש מרס 2011 למניינם. הנני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. משנכנס אדר מרבים בשמחה. אנחנו נמשיך ברצינות לעבוד גם בעניינינו. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת.

יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 31), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה, הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 25), התשע”א 2011, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

הפטנטים (תיקון מס' 11) (רשות בין-לאומית לחיפוש ולבחינה מקדימה), התשע”א 2011. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הגנת השכר (תיקון מס' 27) (ניכויים בעד פעילות רווחה), התשע”א 2011, של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, חיים כץ ויצחק וקנין, הצעת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס'

(סייג להיטל על העסקת עובד זר), התשע”א 2011, של חבר הכנסת חיים כץ. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/3023/18 וכלה בהצעת חוק פ/3044/18, הצעת חוק מענק מיוחד לעידוד הנגב והגליל (תיקוני חקיקה), התשע”א 2011, מאת חבר הכנסת שלמה מולה, הצעת חוק פיצויים לחיילי צה"ל נפגעי נחל הקישון, התשע”א 2011, מאת חברי הכנסת ישראל חסון, אריה אלדד, יוחנן פלסנר, נסים זאב, משה גפני, דב חנין, איתן כבל, מירי רגב, יריב לוין וחיים כץ וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק בתי-דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון) (תיקון, קבלת מסמכים בשפה רשמית),

גאלב מג'אדלה, דוד רותם, טלב

הוא הצעת האי-אמון אשר מוגשת על-ידי סיעת קדימה, בכותרת: עול המסים של נתניהו גורם לקריסת מעמד הביניים והשכבות החלשות. ינמק הצעה זו חבר הכנסת אלי אפללו. בבקשה, אדוני, יעלה ויבוא. ישיב השר יצחק כהן, סגן שר האוצר. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, באנו היום לנסות להעיר את תשומת-לבה של הממשלה הזאת. מדיניות המס של הממשלה הזאת כוללת הורדת נטל המס מצד אחד, אבל מסים עקיפים בעצם זה הנטל הגדול שקיים היום במדינת ישראל. המדיניות שלהם בשביל הורדת המס צריכה בעצם לעזור בנושאים חברתיים, אבל זה בדיוק הפוך. אם אנחנו רואים מה שקורה היום בכל הנושאים, אנחנו לוקחים דוגמאות, אדוני היושב-ראש, מי נפגע מכך קודם כול? אז אנחנו נראה מהדוגמאות ונבין מי נפגע. העלאת מחיר המים שאנחנו מדברים עליה, שבעצם הממשלה הזאת אמרה שהכינרת מתרוקנת, מצד אחד, מצד שני, אמרה: בואו נעלה את מחיר המים, נקים תאגידים כדי להעלות את מחיר המים. בשביל מה, מה היתה המטרה? המטרה העיקרית היתה להקים בעצם מכונים להתפלת מים. אז מה קרה?

התפלת המים, אני רואה את זה רק בססמאות, ומצד שני, המחירים האלה גדלו בצורה משמעותית. אבל באותה עת מה אתם עושים? אתם גם לוקחים לקופת המדינה במס ערך מוסף, על האזרח, נוסף על ההעלאה הבלתי-נסבלת, גם בזה אתם לוקחים. בשביל מה אתם צריכים מס ערך מוסף? יש איזה משפחה מרובת-ילדים שיכולה להתקזז ממע"מ? מה עשיתם לעסקים ולתעשייה ולמלונאות? להם לא העליתם את המחיר, ואתם נותנים להם אפשרות להתקזז מהמע"מ, אבל למשפחות, אלה שבאמת נפגעות, וזה בעיקר השכבות החלשות, שחלק מכם פה לפני הבחירות אמרתם בססמאות, וכולנו כבר אמרנו שאולי ראש הממשלה הנוכחי השתנה מאז שהיה ראש הממשלה בפעם הקודמת. הוא אמר: אני אטפל בגזירות ואני אשנה אותן. אבל מה לעשות? כשהוא מגיע לכיסא הוא שוכח שאת מה שהוא הבטיח הוא צריך לקיים, ואני אזכיר לכם. ואני אזכיר לך, אדוני סגן שר האוצר שיושב כאן, תשמע טוב, זה דגל שאומר, דווקא המשפחות מרובות הילדים, שאתה תיאורטית צריך לייצג אותן, אלו הנפגעות העיקריות כי הם צורכי המים הכי גדולים. אנחנו נדבר על המדיניות של הדלק. העליתם את מחיר הדלק, נבהלתם שהיו קצת צעקות, אמרתם: מהר, אנחנו נוריד קצת ונשנה את זה בסובסידיות בקווי התחבורה הציבורית, ניתן להם "חופשי חודשי" במחיר מוזל מסובסד. אז אני אומר לך: אולי אתה לא רואה, אולי אתה לא חי בתוך עמך, מי משתמש ב"חופשי חודשי"? רק אלה שצריכים כל החודש. בן-אדם שלא משתמש בזה, המשפחה שצריכה פעם בשבוע לנסוע לקופת-חולים או ללכת לעשות קניות בשוק, אלה לא יכולים לנצל את ה"חופשי חודשי" הזה. זה עולה להם פי-שניים, זה יותר יקר. אז למה להעלות את המחירים לאלה? בשביל מי, שיהיה עוד דבר אחד שיגידו בססמאות: אנחנו נתנו לכם, אנחנו סבסדנו? וזה כל פעם מחדש איזה תרגיל של האוצר כדי לנסות לטשטש, אבל מה, בדיוק הפוך. התושבים לא טיפשים. אתם דיברתם עכשיו, הארנונה הולכת ומתייקרת. ראש הממשלה, לפני מערכת הבחירות, ישב עם השלטון המקומי, אמר שמענקי האיזון יוחזרו ואז השלטון המקומי לא יצטרך להעלות ארנונה לאזרחים. אז בוא תראה איזה עלייה במחיר הארנונה, ושוב מי נפגע? הרי אחד שיש לו כסף, לא מחיר המים, לא מחיר הדלק ולא מחיר הארנונה יפריעו לו. דווקא אלה שנפגעים הכי קשה זה אלה שנצרכים, השכבות החלשות והמסכנים האחרים. אנחנו מגיעים לנושא הבא, שזה חשמל. עכשיו אנחנו מתבשרים שהעליתם, ומעלים, את מחיר החשמל. תגידו לי שזה כורח המציאות, חייבים להעלות את מחיר החשמל, אבל תעשו את זה באופן דיפרנציאלי, אלו שזקוקים, אלו שלא יכולים לשלם, למה אלו ישלמו? וזה קהל היעד שלו, של ראש הממשלה. זה כל הזמן, הוא בא לשם ואומר,

לפני מערכות הבחירות, באו, צעקו לו: ביבי, מלך ישראל. אז בא ביבי, ואין מלך. אנחנו ממשיכים. תראה, העליתם את שכר המינימום. אני מברך על כך. באמת, עשיתם דבר טוב, ואני שמח שעופר עיני סוף כל סוף לחץ כדי שזה יהיה, וכל הכבוד. אבל מה? לנזקקים, האוכלוסייה הכי חלשה, שזה הנכים, מה עשיתם? העליתם את השכר של העובדים הזרים, באופן טבעי, את שכר המינימום. אבל את מה שמגיע להם מהביטוח הלאומי לא העליתם.

לא ביטוח לאומי, הקצבאות, ולא את ההשתתפות שלהם, לנכים. יושבים פה, בחוץ, הנכים, ומתקוממים. מה אתם עושים, כאילו אתם נמצאים במקום אחר? לפני כמה ימים הגמלאים, או הפנסיונרים, היו פה בהפגנה שבאה וצעקה שמי שנפגע הכי קשה זה הם. כל אחד מהם אומר שזה הם שנפגעו. אתה יודע למה? כי גם הם נפגעו. בדיוק אותו דבר, הגמלאות שלהם לא עלו, ומצד שני סל התרופות עלה. ועכשיו אתם מעלים ב-15%. דרך אגב, שני-שלישים מהגמלאים גרים היום בדירות של "עמידר". 15% את הדירות של "עמידר". מי גר בדירות של "עמידר"? אני רוצה לדעת, אלו שדווקא הכי נזקקים לדירות, שנתמכים, הם מקבלים דירות של "עמידר". להם אתם הולכים עכשיו להעלות 15% בדירוג שלהם, של "עמידר"? למה? אתם עיוורים? אתם לא רואים את המציאות? אתם מנותקים ממה שקורה כשאתם עולים לשלטון. אני לא אגיד לכם שיש עוד, מלא דברים, אחד-אחד פה,

אני אומר לכם, אדוני סגן השר, אתה מייצג את ש"ס. על הדגל שלכם חרות הנושא החברתי, שבו כולנו רוצים אותו דבר, אבל אני חושב, התחלתי להגיע למסקנה, שהמצב הזה דווקא מחזק אתכם, שאנשים יהפכו להיות יותר מסכנים, כדי שאולי תתחזקו, ואתם, לפני הבחירות, תצעקו: מה פתאום נעלה את המחיר של הלחם? מה פתאום נעשה את הדברים האלה? זה ססמאות. תתחברו, תראו באמת מה המדינה צריכה. ולסיום אני אומר, הואיל וסיעת הליכוד לא הפסיקה להפריע לך, אני נותן לך עוד שתי דקות. אל תגיד לי "לסיום".

תודה רבה. אז אם אתה נותן לי, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד, הסתכלתי על השעון, אבל,

אני שמח, אדוני.

יש פה ליכוד בכלל? אין ליכוד.

שלא תהיה שום אי-הבנה, יש לך שתי דקות. חמש דקות. לא לא לא, אנחנו נותנים לו שתי דקות. בדיוק כמידת ההפרעה כך מידת ההארכה. בבקשה. אתם מדברים וחוזרים, לציבור שאתם אמורים לייצג. כואב לי להגיד לכם, אני מדבר אליך.

אתה יושב בממשלה הזאת. אתם שותפים לממשלה הזאת, הממשלה הכי גרועה שיכולה להיות לשכבות החלשות. ואתם נותנים יד לזה. היינו כבר בממשלה גרועה. כן, ואנחנו רואים באיזה ממשלה. אני רואה. אתם הבטחתם שתילחמו בכל הגזירות האלה, אבל לצערי הרב לא. אין גזירות.

תמשיכו להתנהג כבת-יענה, שרואה את הסכנה אבל חופרת, את הראש באדמה, השר ישיב לו.

כאילו הכול טוב במדינה שלנו, אנחנו נמצאים בשווייץ, אין לנו בעיות, הממשלה הכי טובה, האנשים לא מסכנים. אין כזה דבר. תמשיכו לראות את זה, אבל בבחירות אתה תראה מה תהיה התוצאה.

תודה רבה לחבר הכנסת אלי אפללו. אני מזמין את כבוד השר יצחק כהן, סגן שר האוצר, לעלות ולהשיב בשם הממשלה על הצעת האי-אמון. בבקשה, כבוד השר.

לאפשר לסגן השר להשיב על הצעת אי-האמון. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת אלי אפללו יקירי, מדיניות המסים של הממשלה הנוכחית היתה חלק ממכלול הצעדים שננקטו בעת המשבר הכלכלי העולמי שישראל צלחה, ברוך השם, בצורה טובה ממרבית מדינות העולם המערבי, ואין לבחון אותה במנותק מעובדה זו. הממשלה נכנסה לתפקידה בשיאו של המשבר הכלכלי העולמי, אולי שכחת, אקלים של חוסר ודאות וחשש מהתרסקות של מערכות כלכליות במדינה, מחברות שלא היו יכולות לפרוע את התחייבויותיהן ועד לחשש מאבטלה גואה ואובדן מקור פרנסה למשפחות רבות. טרם פרוץ המשבר, בעת שהוכן במשרד האוצר התקציב לשנת 2009, עמדה תחזית הכנסות המדינה ממסים על יותר מ-200 מיליארד ש"ח. בעת שהוכן התקציב, במרס 2009, עם כניסת הממשלה הנוכחית לתפקידה, אתה מדבר מהר, לא מבינים אותך. שאני אתחיל מההתחלה? לא מבינות. סגן השר, אנחנו לא מבינות. לא שומעות ולא מבינות. כבוד השר, הם מתקשים בהבנה, הם מבקשים שאדוני ידבר יותר לאט. תודה, שמענו. להתחיל מההתחלה? איך שאתה רוצה. אז אני אתחיל: מדיניות המסים של הממשלה הנוכחית היתה חלק ממכלול הצעדים שננקטו בעת המשבר הכלכלי העולמי בישראל, את ההתחלה הבנו. תחליטו. לא לא, חברים,

מותר לפעמים קצת להתבדח,

ישראל צלחה אותו בצורה טובה ממרבית מדינות העולם המערבי, ואין לבחון אותה במנותק מעובדה זו. הממשלה נכנסה לתפקידה בשיאו של משבר כלכלי עולמי, אקלים של חוסר ודאות וחשש מהתרסקות של מערכות כלכליות במדינה, מחברות שלא היו יכולות לפרוע את חובותיהן ועד לחשש מאבטלה גואה ואובדן מקור פרנסה למשפחות רבות. גברת זוארץ, בשבילך, לאן את הולכת? טרם פרוץ המשבר, בעת שהוכן במשרד האוצר התקציב לשנת 2009, עמדה תחזית ההכנסות ממסים על יותר מ-200 מיליארד ש"ח, ובעת שהוכן התקציב, במרס 2009, עם כניסת הממשלה הנוכחית לתפקידה, עמדה תחזית הכנסות המדינה ממסים על כ-170 מיליארד ש"ח, נפילה צפויה של יותר מ-30 מיליארד ש"ח, אשר עמדה, ועמה היינו צריכים להתמודד. לצד המשבר בגביית המסים, גדל שיעור האבטלה וגבר החשש לגירעון העולה על 6%, שיעור המתקרב לטווח מסוכן שעלול היה להביא לפגיעה קשה בחוסנו של המשק הישראלי. מכיוון שהפחתת הוצאות הממשלה לא היתה רצויה, לא היה מנוס מהעלאת מסים לתקופת ביניים בדרך שתאפשר את המשך פעילותה התקינה של הממשלה. המשבר חייב את משרד האוצר להפעיל מדיניות מס בעלת שני יעדים מרכזיים: עידוד הצמיחה ושמירה על משמעת פיסקלית. הממשלה בחרה להתמודד עם המשבר באופן אמיץ והמדיניות הביאה לכך ששיעורי האבטלה חזרו לממדים טרום המשבר והמשק חזר,

לצמיחה גבוהה. תוצאות אלה הושגו בזכות מדיניות נכונה ואחריות תקציבית. עד כאן הכול בסדר. כבוד השר, אני פשוט רציתי יחד עם כל חברינו לקבל בברכה משלחת פרלמנטרית מהמפלגה הנוצרית-דמוקרטית הפלמית מבלגיה. ברוכים הבאים לכנסת ישראל.Welcome to the Knesset, the Israeli parliament, shrine of democracy. Welcome to Jerusalem, welcome to Israel. הממשלה נקטה שורה של צעדי מיסוי המצמצמים את האי-שוויון: א. הוקדמה הפחתה של 0.5% מע"מ בשל עודף הכנסות ביחס לתחזית. לשכבות החלשות, הורחבה התוכנית למס הכנסה שלילי לכל הארץ. החל בשנת 2011 תחול פריסה ארצית של מענק מס הכנסה שלילי, מי שנמצא מתחת לסף המס יהיה לו תמריץ לעבוד ויקבל גמול על שכרו.

שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ ויושב-ראש ההסתדרות עופר עיני סיכמו לפני ימים מספר, כפי שציין ובירך על זה חבר הכנסת אפללו, על העלאת שכר המינימום במשק מ-3,850 ל-4,300 שקלים. העלאת שכר המינימום תחול הן על עובדי המגזר הפרטי והן על עובדי המגזר הציבורי המקבלים השלמת הכנסה לשכר מינימום. העלאת שכר המינימום תתבצע בשתי פעימות, כך שהחל מחודש יולי 2011,

יעמוד שכר המינימום על 4,100 שקלים, ומאוקטובר 2012 יעמוד שכר המינימום על 4,300 שקלים.

והנזקקים, ביטוח הלאומי לא משלם להם,

אולי הם יחיו עד 2012. לנזקקים אין,

הופחת שיעור מס הכנסה למעמד הביניים. תוקן החוק לעידוד השקעות הון, חבר הכנסת אפללו, אולי אתה לא שם לב. הוא עכשיו מנסה להשיב לך על מה שאתה קודם אמרת. הוא ישב, השתדל מאוד לשבת בשקט, כאשר הוא לא ישב בשקט, מייד נתתי לך הזדמנות להשמיע את דברך עוד פעם. עכשיו הוא עונה. חברי היקר אפללו, תוקן החוק לעידוד השקעות הון באופן המגדיל ב-70% את חלקה של הפריפריה בהטבות המס. אני יודע שאתה היית שר וסגן שר, מאוד רצית את החוק הזה. הועלו שיעורי מס רכישה על דירות להשקעה והועלתה תקרת הפטור לרכישת דירה יחידה על-ידי זוגות צעירים, ועוד צעדים ועוד ועוד, כולל הצעדים שאתה ציינת לגבי התחבורה הציבורית והסבסוד. אני חושב, אדוני, ששכנעתי אותך, ותמשוך את ההצעה שלך ללא הצבעה.

כבוד השר, אולי תסביר לצופי ישראל. היום שמענו שוועדת השרים,

לענייני חקיקה דחתה את הצעת החוק של חבר הכנסת חיים אורון בנושא אי-הפעלת הטייס האוטומטי, כאשר לא הוקמה ועדה הדוחה את תשלום ביטוח לאומי לאזרחי ישראל אשר חסכו בזיעת אפיהם, וידעו בגיל 20,

שבבואה של אזרחית לבוא ולהגיע לגיל 62, אם תרצה תוכל להמשיך עד גיל 67,

מגיע לה הביטוח הלאומי והיא תוכל לפרוש. פשוט הציעו להשאיר את המצב, ואף שלא הוקמה ועדה, כל עוד לא תחליט ועדה שאכן צריך לעבור, להשאיר את המצב כמות שהוא, כדי לאפשר לאזרחי ישראל לקבל את מה שמגיע להם, וזה הביטוח הלאומי שלהם. רבות מנשות ישראל היום בנות 67 הן צעירות ויצירתיות ובעלות יכולות. אני אומר לכם, אני כל יום ישן עם סבתא, אבל אני אומר לכם בצורה הברורה ביותר, הדבר הזה לא ברור לנו, מדוע לא תיתן הכנסת דעתה לנושא, ולא רק מפני שחבר הכנסת אורון מביא את זה, כי יש לו שותפים, נדמה לי חבר הכנסת כץ וחברת הכנסת יחימוביץ, אני לא יודע מי היו היזמים. אבל הציבור רוצה לדעת, פשוט להבין. היום דחו ל-2011, אלא אם כן ועדה תגיד אחרת. אף אחד באוצר לא עורר את הממשלה להקים ועדה, משום שברור שהדבר היחידי הוא אינטרס תקציבי שבו חוסכים ממון גדול למדינת ישראל בכך שדוחים את תשלום הפנסיה. דרך אגב, אני אומר לך שרוב נשות ישראל שעובדות מבקשות להמשיך לעבוד. אבל מדוע תימנע מהן האפשרות לקבל את הדבר שהן חסכו בעמל כפיהן כל ימיהן? אם אדוני יכול להתייחס לזה. אני אצביע אמון בממשלה, אני כבר מודיע לך, תהיה תשובתך אשר תהיה. אבל באמת מעניין את הציבור, כי היום שאלו אותי רבים מאזרחי ישראל מדוע. סוגיה מאוד מעניינת. אין לי ספק שהחוק של חיים אורון יובא לפה ביום רביעי. לא, הוא לא יובא.

אם יביאו את זה כהצעה לסדר-היום, היא תידון בוועדה של חיים כץ. נוכל שם להתייחס ביתר עמקות לעניין הזה. תודה רבה לאדוני. אני חושב שהנושא הזה צריך, אני מאוד מודה. כמובן ההצבעה תהיה לאחר הדיון המשותף. אני מזמין את חברת הכנסת שלי יחימוביץ לבוא ולנמק את הצעת האי-אמון של סיעות העבודה ומרצ, שכותרתה: הכשל המתמשך בטיפול במערך הכבאות גם אחרי האסון. בבקשה, חברת הכנסת יחימוביץ. ישיב כבוד השר אהרונוביץ, שהוא גם היום השר התורן, ובשעה דקה ל-16:00 כבר היה פה. היא המועמדת לראשות ממשלה מטעם העבודה. מטעם העבודה מי המועמד, חיים אורון נדמה לי, כך כתבו לי. לא, אני מודיע לך, שהמועמדת לתפקיד ראש הממשלה היא חברת הכנסת שלי יחימוביץ. זאת אומרת,

זה מנוגד למה, חבר הכנסת פלסנר, יש בפניך אתגר. אם האי-אמון שלה יתקבל, היא תיקרא על-ידי הנשיא מחר, עוד בטרם נבחרה להיות יושבת-ראש העבודה, להרכיב את הממשלה. אני בטוחה שזה יניע את כל חברי סיעת קדימה להצביע בהרכב מלא בעד האי-אמון, בגלל התקווה אני מתכוונת. בגלל העצמאות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אחד המשפטים הקשים והחמורים ביותר בדוח מבקר המדינה על שירותי הכבאות היה ציטוט מפיו של שר האוצר יובל שטייניץ בעת דיון על תקציבי הכבאות עוד טרם האסון, ואז הוא אמר שם: קיבלתם מספיק, אני לא מצטטת במדויק, אבל זאת רוח הדברים. קיבלתם מספיק כסף, לא תקבלו יותר גרוש עד שתעשו רפורמה. קיבלתם די והותר. אז מסכם את הדיון ראש הממשלה, שאף הוא נכח שם, ואומר בגוף שלישי על עצמו: הנושא עוד לא בשל לדיון אצל ראש הממשלה. זה בדוח מבקר המדינה על שירותי הכיבוי. שעה שהכבאים זעקו הצילו, אף אחד אחר,

מלבד הכבאים, לא התריע שמדובר באסון שמתרגש עלינו. והם ידעו, והם התריעו והם זעקו, והם נקטו עיצומים. זה לא חלילה שהם לא הלכו לכבות שרפות, אבל הם נקטו עיצומים כמיטב יכולתם הדלה, ניסו למנוע קיום אירועים פומביים ולא נתנו אישורים של כיבוי אש, דבר שגם הוא לא צלח בידם.

הם היו היחידים שהתריעו, ושר האוצר וראש הממשלה אמרו, הנושא עוד לא בשל לדיון אצל ראש הממשלה, ולא תקבלו יותר גרוש. מה השתנה מאז? דבר לא השתנה מאז, דבר וחצי דבר.

אמרו לי כבאים שיצאו היום מהדיון בוועדה לביקורת המדינה: דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. מה מכל ההבטחות נשאר לנו? אתם יודעים ש-81 כבאים בתחנות כיבוי ברחבי הארץ צפויים לפיטורין מכיוון שהמדינה לא העבירה תקציב לתשלום משכורות? הדבר הזה בכלל יעלה על הדעת אחרי האסון, לא לפניו? ושוב אנחנו חוזרים לרפורמה, ושוב אנחנו חוזרים להתניית העברת תקציבים ברפורמה. מה הקשר בין רפורמה לבין כבאית בת 30 שנה שמקרטעת במעלה ההר ולא יכולה לעלות? מה הקשר בין רפורמה ובין העובדה ש-81 כבאים בתחנות כיבוי צפויים לפיטורין עכשיו כיוון שלא הועברו תקציבים? הרי בסופו של דבר יש לנו מדינה להנהיג, ויש לנו שירותי כיבוי להחיות ולהציל אותם. הרי לא הכול נאומים, נאום בר-אילן 1, ונאום בר-אילן 2, ונאום הכבאות מס' 1, ונאום הכבאות מס' 2. בסוף צריך מערך כיבוי שמכבה שרפות בלי פנטזיות על מטוסים גדולים בשמים שיכבו הכול. והיום בוועדה לביקורת המדינה שוב שמענו את סיפורו של ראש הממשלה על איך הוא ישב ואכל ארוחת צהריים עם פפנדראו, וראה דלקה, ובא מטוס, והוא ראה את המטוס מכבה את הדלקה, ופפנדראו סיפר לו שככה מכבים דלקות. ואז הוא אמר: רעיון מעולה, וחשב על רכישת טייסת. וגם היום מטוסים גדולים חולפים כל הזמן בראשו של ראש הממשלה, ומכבים שרפות ענק, ומן הסתם גם הוא בכנפי דמיונו וחזונו נמצא על המטוסים האלה. מספיק עם החלומות המטופשים האלה. שרפה מכבים עם בני-אדם, לא עם מטוסים דמיוניים וטייסת שכבר נתת לה שם אבל עוד לא עשית דבר וחצי דבר כדי שהיא תקום ותקרום עור וגידים. למה לחלום חלומות גדולים בהקיץ כשכבאית אחת בעוספיא עם שני כבאים היתה מונעת את אסון הכרמל? למה ללכת כל כך רחוק? עכשיו, מה, שוב, המנוע מאחורי אותה רפורמה, ההתעקשות על רפורמה שהמיטה עלינו את אסון הכרמל? מה האובססיה הזאת לרפורמה? ואני בעד רפורמה, ואני בעד שינוי הארגון במערך הכבאות,

שום שינוי ארגוני לא יהפוך כבאית בת 30 לכבאית בת שנה, שום שינוי ארגוני לא יהפוך חליפת כיבוי שהיא כבר לא בתוקף, כיוון שפג תוקפן אחרי חמש שנים, לחליפת כיבוי שכבאי יכול להיכנס אתה בביטחון לחייו לתוך להבות בוערות, ושום רפורמה לא תמציא כבאים אם אין משכורות לשלם לכבאים. בסופו של דבר, שרפה מכבים עם בני-אדם. ומי יהיה הקורבן של הרפורמה הזאת? בראש ובראשונה הכבאים.

אנשים טובים, חרוצים, אמיצים, שמעולם לא העלו על דעתם שלא ללכת לכבות שרפה, גם אם היה כבאי אחד בתחנה, והיה ברור שצריך עשרה כדי לכבות דלקה. גם אם הם נכנסו, וחירפו נפשם, אל תוך הלהבות, בלי ציוד מתאים, בלי כבאי מסייע, כי רק כבאי אחד בכבאית. מי ישלם את מחיר הרפורמה?

בשבוע שעבר הוצגה מצגת בוועדת הכספים, אדוני היושב-ראש, ובה הובאו עיקרי הרפורמה. בניית טבלאות שכר חדשות,

הרי רק לפני שישה חודשים נחתם הסכם עם הכבאים ועם נציגיהם, ואני שמעתי את הממונה על השכר באוצר משבח במו-פיו ובשידור את יושב-ראש ארגון הכבאים יואב גדסי, ואומר שהיה עם מי לדבר שם, והגיעו להסכם טוב, הסכם מחייב. מובן שהוא השתמש בזה כדי להשמיץ ארגוני עובדים אחרים, אבל הוא הביא את הארגון הזה לדוגמה ולמופת לארגון שאפשר לדבר אתו ולהגיע אתו להסכם. אז מה יש לכם לבנות טבלאות שכר חדשות? ומה האובססיה הזאת עם זכות ההתארגנות של הכבאים? מתי לאחרונה שבתו כבאים? מתי הם לא הלכו לכבות דלקה כי לא היו תקנים? אגב, מעולם הם לא שבתו בגלל תנאי שכר. הם תמיד נקטו עיצומים כיוון שהם התריעו מפני אסון, וגם אז הם לא העלו על דעתם שלא ללכת לכבות דלקה. אז מה האובססיה הזאת לשלול מהם את זכות ההתארגנות? מה הם עשו אתה עד היום? במה הם הזיקו למדינה? פעם אחת מאז קום המדינה האם שבתו כבאים? מעולם לא. אין שום מדינה בעולם שהכבאים בה לא מאוגדים באיגוד מקצועי. ולא סתם, אלא שהאיגודים המקצועיים והוועדים של הכבאים הם הכי חזקים תמיד, בכל המדינות. זה גם מגן על הארגון, זה גם הופך את העובדים לעובדים חזקים יותר, שמקבלים הכשרות טובות יותר, ולא לאבק אדם שנרמס במחיר רפורמה שבסופו של דבר פוגעת בבני-אדם,

אני מציעה לראש הממשלה לרדת מהפנטזיות של מטוסים גדולים-גדולים, ולדאוג לשירותי הכיבוי ולאנשים שמתפעלים אותם, הכבאים.

תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. אני מזמין את השר יצחק אהרונוביץ לעלות ולהשיב על הצעת אי-אמון זו, של סיעות העבודה ומרצ, מטעם הממשלה.

אדוני השר לביטחון פנים, שכל מערכת הכבאות הועברה לסמכות משרדך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מגיע מדיון מאוד מעניין, מקצועי, סוער, בוועדה לביקורת המדינה. על רוב הדברים שחברת הכנסת יחימוביץ דיברה דיברתי, התייחסתי שם, כולל ראש הממשלה, כולל מנכ"ל המשרד, ועוד אנשי מקצוע. אני אנסה באמת לתמצת את עיקרי הדברים כדי להראות איפה אנחנו נמצאים כרגע. ב-9 בינואר 2011 קיבלה ממשלת ישראל החלטה על העברת האחריות בנושא כיבוי האש במדינת ישראל ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים, ונוסף על כך הוטלה עלי המשימה, ברמה הלאומית: הקמת מערך כבאות ארצי. עלינו לזכור שההחלטה הזאת התקבלה אומנם בעקבות אסון הכרמל, אך היא נסמכת על עבודות והחלטות שהתקבלו בעבר:

מסקנות שלוש ועדות בדיקה: לפידות, 1995, גינוסר, 1998, צפת, 2007,

שתי החלטות ממשלה: 3484 משנת 2008 ו-1904 מיולי 2010,

אסון הכרמל, ב-2 בדצמבר 2010. דוח מבקר המדינה שפורסם בדצמבר 2010 למעשה שם לנו את הדברים בצורה ברורה, חדה, שאינה משתמעת, והמבקר עדיין לא סיים את עבודתו.

במשרד לביטחון הפנים מתבצעת עבודת מטה אל מול כל הגורמים הרלוונטיים כדי להקים את מערך הכבאות הארצי שיקבל תקציב המתאים לצרכים הנוכחיים ויוכל לפעול ביעילות ובעת הצורך . אני רוצה לומר מעל הדוכן: זה לא ייקח יום ולא יומיים. זה ייקח חודשים, ואני מקווה שמספר מועט של חודשים. אני קיבלתי את המערך במצב לא פשוט. יש שם אנשים מצוינים, שחירפו את נפשם גם באסון הכרמל, אבל הייתי גם באירועים קודמים. אני רק יכול להצדיע להם. הבעיה היא לא בכבאים, הבעיה היא בארגון, במינהלת, ובהחלטות שהיו קודם שלא מומשו, והקראתי אותן. בתפיסת העולם שאני מכיר, המבנה הארגוני של מערך הכבאות החדש יהיה שונה מיסודו וידמה לזה של משטרת ישראל, שירות בתי-הסוהר, מטה ארצי, מחוזות,

תחנות משנה, כך שתהיה הייררכיה מלמעלה עד למטה, מוטת השליטה מלמעלה עד למטה. לאור זאת נעשו כמה תהליכים, שאנחנו פועלים, ואני פועל במקביל: 1. לעשות כמה פעולות מיידיות כדי להיות ערוך לקראת האירוע הבא, ואני לא יודע, זה יכול להיות בבניין בוער, בניין רב-קומות, זה יכול להיות בחורשה, זה יכול להיות כל אסון כזה או אחר במדינת ישראל. לכן אני הנחיתי,

להכין מייד את כל מה שיש, לארגן אותו, את כל מה שצריך, לעשות רכש מיידי בכל מה שאפשר, בקיצורי דרך, ואלה דברים מיידיים שנעשו, ואני אפרט, כי יש התהליך היותר-ארוך, שייקח כמה חודשים, אני מקווה לסיים את זה ב-2011. אלה שני דברים נפרדים, אבל הם מתחברים בסוף לדבר אחד. בתחום כוח-האדם, תקני כוח-אדם הועברו ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים. נקבע מבנה ארגוני בתיאום מלא עם נציבות שירות המדינה. המבנה יכלול מטה ארצי פיקודי בעל אחריות לגיוס, הכשרה, ביצוע משימות בראייה הלאומית. למטה יוכפפו מפקדות שטח כפי שהסברתי, גבולות גזרה כפי שקיימים היום גם במשטרה, וגם בפיקוד העורף. כמו כן סוכמה תוספת תקנים עם אגף התקציבים במשרד האוצר. עד מחצית 2011 נקלוט בין 300 ל-500 כבאים, לוחמי אש חדשים שיוכשרו בבית-הספר לכבאות בראשון-לציון. הייתי יכול לקלוט אותם אתמול בבוקר.

צריך לצאת קול קורא, צריך לאפיין את הכבאי העתידי, ובעיקר להכין את ציודו ואת מערך בית-הספר. ביקרתי במערך בית-הספר, המערך לא מתאים היום לקליטה, להכשרה. צריך לארגן אותו מחדש. כבר כיום רצים קרוב ל-100 לוחמים שעושים את ההכשרה הבסיסית, כדי לקלוט כמות נוספת. בית-הספר לא ערוך לכך.

חברת הכנסת יחימוביץ. דקה. 81 הכבאים, זה הסעיף הבא, הסעיף הבא בדיוק. לגבי ה-81, יש האומרים 94 כבאים, ששמעתי, קראתי בתקשורת, שעומדים להיות מפוטרים, אני חוזר ואומר, מה שאמרתי בוועדה, אני אומר מעל הדוכן: אף כבאי לא יפוטר. את כולם נקלוט במערך החדש של התקנים החדשים, ואנחנו נכשיר אותם וניתן להם, והם יקבלו את שכרם, וכל מה שלא קיבלו עד היום יקבלו ממחר. כך שאין כרגע שום כוונה לפטר אנשים.

אנחנו רוצים לגייס אנשים. אני אומר גם מעל במה זו: לא תהיה בעיה תקציבית. כל מה שהועבר, הועבר, והסיכום שלי עם ראש הממשלה, שהוא התחייב עליו גם היום בוועדה, שאם נגמור את הכסף שמוקצה לנו, יינתנו כספים נוספים, כך שלא תהיה בעיה לא לכוח-אדם, לא לרכש. העסק פשוט יעבוד. רק מבחינת לוח זמנים, אנחנו צריכים לנהל במקביל כמה דברים, וזה לוקח יותר זמן. דבר נוסף, יוקם מרכז ניהול ושליטה, שתפקידו ריכוז שרשרת הפיקוד מרמת הנציבות הארצית, דיברנו על המטה הארצי, זה יהיה בראשון-לציון, ועד לרמת השטח. אגף מבצעים, מרכז שליטה, פיקוח, כל מה שקשור לזה. הרפורמה היא רחבה ומקיפה, כדי להעניק ללוחמי האש את כל הנדרש לביצוע משימתם העילאית, הצלת חיים. יש לזכור כי אל מול הסכנה בעבודתם של הכבאים יש צורך בציוד נלווה תואם, ולפני הכול, בהכשרה. בית-הספר לכבאות והצלה אינו עונה על הדרישות, ולבטח שלא על הציפיות. רק בשבוע שעבר ביקרתי שם. המצב לא טוב. עקב חשיבות הנושא, מתבצעת בימים אלו התאמה לצרכים המבצעיים, החל מבנייה ושיפוץ, כתיבת תורת הדרכה, הכשרה. למעשה, להתחיל מאפס ולהמשיך, במקביל, לשגר את הכבאים לשטח, כדי למלא את השורות. אני עושה ואעשה כל הנדרש כדי לצמצם את טווח הזמן בהשלמת הפערים. הציוד והרכש, ישנם עדיין חוסרים רבים, אך לא נרפה ונמשיך לרכוש. מנכ"ל המשרד יעקב גנות, שהוא מנכ"ל באמת משכמו ומעלה, שעושה עבודה מצוינת, פועל ללא לאות בנושא, ובמקביל פניתי לשר הפנים שימשיך לבצע את ההזמנות שהוא ביצע כבר ברכש הראשון מאותם 100 מיליון. גם כבאיות יצאו לדרך. ההזמנה יצאה לדרך. לא תמיד המפעל בבית-אלפא יכול לעמוד בדרישות שלנו. אנחנו גם נפנה כנראה למקומות אחרים, למפעלים אחרים בארץ ובחו"ל. וכל זאת עד גמר המהלך, והמהלך החקיקתי הוא הרבה יותר מורחב, מבחינת לוח-זמנים ייקח הרבה יותר זמן. אבל כל הנושא הזה של זכויות עובדים, נושא ההתאגדות, הדברים עדיין לא סגורים. עדיין יש משאים-ומתנים גם עם הוועדים,

הדברים האלה, אני מקווה שייסגרו בשבועות הקרובים כדי למצוא את המכנה המשותף, מצד אחד לשמור על זכויות הכבאים, ומצד שני לראות באמת שהמערך הזה עובד בצורה של שליטה מלמעלה למטה. עד היום הוזמנו כבר 28 כבאיות. המכרז לרכש חליפות יפורסם. חברת הכנסת יחימוביץ מדברת על חליפה לחמש שנים.

בביקור שלי, מצאתי חליפה של עשר שנים, שפג תוקפה. הדברים מסכנים את חייהם של הכבאים. אני מסכים לחלוטין עם מה שאמרת, גם הדברים האלה. אי-אפשר לשלוח כבאי עם חליפה שפג תוקפה לפני חמש-שבע שנים. זו הפקרות שאי-אפשר, לא לומר מעבר לכך. גובשה רכישת כבאיות נוספות. סך הכול התקציב של כל הרכש של הציוד והכבאיות, אדוני אומר: אי-אפשר. ראינו שאפשר. אדוני אומר: אסור שיישלח. ברור. אתה מבין את כוונתי. הפרוטוקול, אבל, לפעמים לא מבין. לנו כאנשי ציבור, ואני כשר ממונה, אני חושב שזה לא נכון לשלוח אותם. הם יעשו מה שהם צריכים. הם עשו את זה גם בעבר, הם ימשיכו לעשות את זה עד שנרכוש עבורם, אבל אנחנו צריכים לדאוג לחייהם. לסיכום, הגוף החדש שיוקם יהיה ארגון עם גאוות יחידה, שיפעל באומץ ונחישות על-פי נהלים ברורים, וכל זה כדי למנוע, לכבות שרפות שפרצו, כדי להציל חיי אדם. אני אומר, רבותי, נכון שאנחנו מדברים בחיי אדם ובהצלת נפשות, אבל המשרד לקח את זה. המשימה מספר אחת במשרד אצלי, שאני התוויתי אותה ואני מוביל אותה יחד עם המנכ"ל, זה הנושא של הקמת מערך הכבאות על הרגליים, ויפה שעה אחת קודם.

תודה רבה לשר אהרונוביץ, אשר עוד יחזור ויעלה על מנת להשיב על הצעת אי-אמון של סיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד בכותרת: מדיניות האפליה והקיפוח של הממשלה כלפי המגזר הערבי בכל התחומים והשלכותיה הקשות על רקע השינויים המתרחשים באזור. ינמק הצעת אי-אמון זו חבר הכנסת טלב אלסאנע, וישיב השר לביטחון פנים, השר יצחק אהרונוביץ. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת אי-אמון זו מוגשת בשם הסיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד. השר לביטחון הפנים, מועמדנו לראשות הממשלה, חבר הכנסת טיבי, זה אחד הנימוקים שישכנעו את חברי הכנסת, כי אני רואה שיש סיכוי היום. לאור הנוכחות במליאה, יש סיכוי להצעת האי-אמון. אם הצעת האי-אמון מתקבלת, מי ייקרא לנשיא? הוא לוקח את זה מאוד ברצינות, שתדע לך. הכול ברצינות, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, השר לביטחון פנים ציין ודיבר באריכות על השרפה שהיתה בכרמל, וניתן מענה, ולו חלקי, אבל ניתן מענה וכיוון של מתן מענה. אני רוצה להתייחס לשרפה מסוג אחר, שהשלכותיה הן הרבה יותר מרחיקות לכת, שרפה על רקע מצוקה חברתית, על רקע

על רקע חקיקה שגורמת לשחיקה קשה וחמורה מאוד בדמוקרטיה הישראלית. מי שאחראים לשרפה הזאת הם לא ילדים בעוספיא או במקום אחר, היא הממשלה בעצמה. אדוני היושב-ראש, ציפיתי שמי שיענה על הצעת האי-אמון שמתייחסת למצוקות כלכליות וחברתיות של האוכלוסייה הערבית הוא ראש הממשלה, שאמור להוביל מדיניות מקיפה, מערכתית, להתמודד באופן אמיתי עם הבעיות הקשות. אבל אני מופתע שמי שעונה מטעם הממשלה הוא השר לביטחון פנים. האם בכל מקרה שהציבור הערבי יוצא, כאשר מדובר בראשי רשויות, אז שולחים את המשטרה להתמודד? או כאשר יש בעיה של יישובים לא-מוכרים, אז המשטרה צריכה לטפל? וכאשר אנחנו מעלים הצעה בנושא בכנסת, גם השר לביטחון פנים צריך לענות? הבעיה שלנו איננה עם המשרד לביטחון פנים. לכבוד ייחשב לי להשיב בשם השר. בשם הממשלה כן, אבל לא במסגרת התפקיד של השר לענייני המשטרה. כי אנחנו לא רוצים שהמשטרה תטפל בסוגיות של הציבור הערבי. אנחנו רוצים שהממשלה תטפל בסוגיות האלה. אתה צודק במאה אחוז, ולכן אומר לך השר יצחק אהרונוביץ, שהוא שר בממשלה, שהוא משיב בשם הממשלה ולא כשר לביטחון פנים.

כי אנחנו, יש לנו איזו רגישות בעניין הזה. אתה צודק במאה אחוז. הוא רק השר התורן היום. הוא גם אינטליגנטי, אני מוכרח לומר.

אנחנו בתקופה האחרונה עדים לתופעות, לשינויים מרחיקי לכת באזור שלנו במזרח התיכון, וזה החל מצעיר תוניסאי שהצית את עצמו, מוחמד בועזיזי, על רקע מצוקה קשה, שהחרימו לו את מקור פרנסתו ולא השאירו לו את הסיכוי לחיות בכבוד, ולא רק על רקע המצוקה הכלכלית, גם על רקע השחיתות, גם על רקע של פערים כלכליים, גם על רקע של אטימות, וגם על רקע של דיכוי זכויות בסיסיות. האם התופעות האלה, שגרמו למה שאנו עדים לו בתוניסיה, במצרים, האם התופעות האלה קיימות כאן, באזורנו? האם אנחנו לא נשמע, אם המדיניות הזאת תימשך, שאנשים יגיעו לכאן, אולי מול הכנסת או בחצר של הכנסת, בקריאות "אל-שַעְבּ יֻרִיד אִסְקַאט אל-נִטַ'אם" קריאות להפיל את התפיסה? לא האנשים, לא האיש, ראש הממשלה, אלא תפיסת העולם הזו, כשהממשלות משתנות אבל התפיסה הזו ממשיכה לשלוט, תפיסה שמתעלמת מהאזרח, לא מציבה את האזרח בראש מעייניה. ואם אנחנו רוצים לדבר על השחיתות, מה שנקרא "אל-פסאד", הרי מרוב שחיתויות כבר לא מסוגלים להבחין, אדוני היושב-ראש, במושחתים. יש לנו נשיא לשעבר שמורשע, יש לנו ראש ממשלה לשעבר בחקירה, יש לנו יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, יש לנו שר חוץ מכהן ששורה ארוכה של חשדות מרחפת, וכעומק החקירה של המשטרה, עומק החקיקה הפסולה. ארגון השקיפות הבין-לאומי מפרסם מדי שנה את מדד השקיפות הבין-לאומית שנותן ערך מספרי של רמת השחיתות הפוליטית, מ-10 עד 1, כאשר 10 זה הרמה הנמוכה ו-1 זה המדינה שהיא פחות מושחתת. בהקשר הזה מדינת ישראל נמצאת במקום ה-30 מתוך 178 מדינות בדירוג של 6. הנושא הנוסף הוא הפערים הכלכליים בישראל, שעוברים שיאים גם בהשוואה למצב במדינות מפותחות במערב. דוח העוני שאנחנו עדים לו וכל פעם מופתעים מחדש קובע, אדוני היושב-ראש, שכ-300,000 שכירים אשר אף שהם מועסקים ומשולבים בשוק העבודה הם לא מסוגלים להיחלץ ממעגל העוני. על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי הפערים בחלוקת ההכנסות, היחס הוא 1:12. לפי דוח העוני, בישראל חיות 345,000 משפחות עניות,

נפשות. 53% מכלל המשפחות הערביות חיות מתחת לקו העוני, שהוא קו חוסר הבושה של הממשלה, וזה פי-שניים מהמצב בקרב המשפחות היהודיות. אין זה מקרי שאם אתה ערבי הסיכון שתהיה עני הוא גדול יותר, אם אתה ערבי הסיכון שתהיה מובטל גדול יותר, הסיכון שאתה תהיה נחשל או ממודר גדול יותר. אנחנו רוצים לתפוס מקום ראשון, רבותי, לא בעוני, אלא בהישגים, בתעסוקה, ולא בתחומים השליליים שהם כביכול,

לא גזירה מהשמים אלא גזירה של מדיניות מעוותת של הממשלה. בתחום החינוך, שהוא המפתח, לפני שתתחיל בתחום של החינוך, ודאי תשמח לדעת שביציע האורחים יושבים תלמידים מבית-ספר מקיף חורפיש. ברוכים הבאים לכנסת.

בתחום החינוך, אדוני היושב-ראש, שכולנו יודעים שהוא המפתח לעתיד שוויוני, קיימים פערים עצומים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית, דבר המתבטא במחסור קשה בכיתות, מחסור באנשי מקצוע, כגון קציני ביקור סדיר, יועצים חינוכיים ופסיכולוגים. בתחום החקיקה שגורמת לכרסום בדמוקרטיה, רק על סדר-היום של הכנסת היום, רבותי, יש שני חוקים שהם הכי גזעניים שיכולים להיות: חוק אחד הוא שמי שמורשע בפלילים שוללים ממנו את האזרחות.

זה לא פרס שמחלקים אותו ולא עניין של פרס על התנהגות, אתה מתנהג טוב, אנחנו מרוצים ממך ונותנים לך את הפרס הזה, עכשיו, ואומר דברים שהם לא-אמת. אדוני יודע את זה. אדוני יודע, אם אתה מתבייש בחוקים שאתה מזוהה אתם כל יום מדי בוקר וערב, אולי פעם אחת תפסיק עם החקיקה הגזענית הפסולה הזו, אתה תיכנס לספר השיאים של גינס בהצעות החוק שאתה יזמת במסגרת תפקידך כיושב-ראש ועדת החוקה, אתה תיכנס לשיאי גינס, חבר הכנסת רותם. כבוד הנואם, חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני יודע מה זה דבר גזעני. אם ייאמר שיהודי שיואשם בעבירה תבוטל אזרחותו, זה גזעני. למה יהודי ולא ערבי? פה כתוב שכל אזרח שיורשע בהרשעה כזו או אחרת,

הדבר הזה שווה לכל נפש. אדוני היושב-ראש, יכול להיות שצריך חוק כזה, יכול להיות שלא צריך חוק כזה. אבל אין פה חוק גזעני. אתה בא ואומר שהוא מכוּון רק, לא זאת כוונת המחוקק, חבר הכנסת דוד רותם, אתה יזמת את החוק של ועדות הקבלה,

אתה יזמת את החוק של ה"נכבה", ואתה יזמת שורה של חוקים פסולים, אני גאה בזה. שהם בושה וחרפה למדינת ישראל ולכל מדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית. וגם אני מצטט את שני החוקים שהיום הם על סדר-יום הכנסת. אז אני רוצה לציין, אני אתן לך את הזמן. האם אדוני מבקש להביע אי-אמון בממשלה או בחבר הכנסת רותם? שניהם כאחד, שניהם כאחד, אבל אז חבר הכנסת

למה אתה לא עונה? שאלתי אותו אם זה לא שולל.

שולל על התבטאויות, על מעשים שאנחנו יודעים למה הכוונה. החוק הנוסף, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת רותם, זה עניין של חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם. כאשר אומרים "מדינת ישראל" זה לא רק גבולותיה ב-67'; מדינת ישראל זה גם הגדה המערבית לצורך החוק. יש לך עוד שלוש דקות. מאה אחוז, תודה רבה. לכן גם מי שקורא לחרם על מוצרים שנעשו בגזלה של אדמות פלסטינים ונעשו בניגוד לחוק הבין-לאומי, מתוך מחויבות לחוק הבין-לאומי, גם אותו מענישים על-פי החוק הזה.

החוק שמספח את הגדה. לצורך העניין הוא מספח את הגדה המערבית והופך אותה לחלק ממדינת ישראל. לא צריך חוק בשביל זה, יש לנו את סעיף 11 לחוק סדרי שלטון ומשפט. לא מדינת ישראל, לא ירושלים, את כל הגדה הוא מספח, לא את כל הגדה. אני אומר לך שכתוב בחוק, אז שיספח. סדרי השלטון והמשפט שהממשלה בישראל הבאה במקום הנציב העליון רשאית להחיל את החוק כפי שהיה נתון בידי הנציב העליון, אבל לא החילו.

אמרתי לך שהחילו? למשל, על ירושלים החילו.

אז לא צריך חוק, היא יכולה היום, היא יכולה היום לעשות את זה. המדינה בחוק הזה מחילה בצורה עקיפה, לא בצורה ישירה. היא מספחת את השטחים, היא לא מספחת את האנשים.

תספחו את כל הגדה, כולל אנשים בגדה,

וגם את השטחים של הגדה. אבל יותר מזה, אנשים שבאים ואומרים, אנחנו נגד הכיבוש, הכיבוש הוא בלתי חוקי על-פי החוק הבין-לאומי, אנחנו רוצים למחות נגד הכיבוש, אומרים להם,

בעצם המחאה הזו אתה כבר עובר עבירה. אם אתה בא ואומר, אני לא רוצה לקנות ירקות שמגדלים חקלאים בהתנחלויות,

אתה חייב לקנות, ואם אתה לא קונה, אתה מחרים. זה דבר שהוא פסול. ואז אומרים לנו, כל הדיכוי הזה בא תחת הססמה של חוק. לא כל דבר שמכניסים אותו תחת כותרת "חוק" הופך להיות חוקתי. הדברים האלה הם אוסף של דברים פסולים, אנטי-דמוקרטיים. לכן כל הדברים יחד, אדוני היושב-ראש, גם השחיתות, הפערים הכלכליים, גם העוני, גם האבטלה, גם השחיקה בערכים הדמוקרטיים מובילים את מדינת ישראל למצב גרוע מאוד. לא בכדי, אדוני היושב-ראש, לאחרונה פורסם סקר מקיף של ה-BBC שמלמד כי ישראל נתפסת כמדינה בעלת ההשפעה השלילית ביותר. צריך להודות שקיימת מדינה כמו אירן וקיימת מדינה כמו צפון-קוריאה כדי שישראל תתפוס את המקום הרביעי. בסוף יש ישראל, פקיסטן, צפון-קוריאה ואירן אלה ארבע המדינות שתופסות את המקום בעל ההשפעה הכי שלילית. היינו צריכים לשאול את עצמנו, למה?

אנחנו צריכים גם להתייחס לשאלה איך אנחנו נתפסים בעיני אחרים, ולמה אנחנו נתפסים בעיני אחרים בצורה הזו. האם מקרי שכל העולם, ממש כל העולם, יש להם סיבה. אולי אנחנו טועים? אפשר להוליך את האנשים שולל חלק מהזמן ואפשר להוליך חלק מהאנשים שולל כל הזמן, אבל אי-אפשר להוליך את כל האנשים שולל כל הזמן. לכן, לדעתי, הסקר הזה גם נותן ציון לממשלה, איך היא נתפסת בעיני העולם, ואיך היא נתפסת בעיני אזרחיה,

וכנראה, יום יבוא, תודה רבה. העם יצא, ידרוש זכויותיו, ידרוש את החלוקה הנכונה של ההכנסות,

ולהיות שותף אמיתי גם בקבלת החלטות. דמוקרטיה זה לא רק להשפיע, עכשיו אתה מתחיל לתת נאום מחדש? תודה רבה. לכן, אתה מביע אי-אמון בממשלה?

אין לנו, אי לכך, אי לכך, אתה מבקש להביע אי-אמון בממשלה.

תודה רבה. להסרת ספק. תודה רבה.

אני אומר את זה בצורה ברורה. כי זמנך תם. אני אומר במקומך. לא רק שתם, אלא קיבלת. אני מזמין את השר יצחק אהרונוביץ להשיב בשם הממשלה. עוד מעט נצא. נפקיר ביחד את העיר.

יש סיכוי שתהיה ראש הממשלה, אל תדאג. אתה תהיה ראש הממשלה שלי. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אם טיבי יהיה ראש הממשלה הערב, זה אתה אשם.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני משיב על הצעת האי-אמון בשם שר התמ"ת שלום שמחון. בראשית הדברים אבקש לומר כי הממשלה רואה בבני מגזר המיעוטים אזרחים שווי זכויות שזכאים לכל סיוע שמשרדי הממשלה השונים מציעים. נוסף על כך מוקצים תקציבים נוספים ומיושמות תוכניות ייחודיות למגזר. במסגרת התוכניות גובשה תוכנית חומש לפיתוח כלכלי של 13 יישובים מרכזיים במגזר המיעוטים, ערביים, דרוזיים, בדואיים, שתבוצע בשנים 2010 2014. היקף התקציב 778.5 מיליון. בתחום התעשייה, המסחר והתעסוקה התוכנית מתמקדת בכמה דברים: הראשון שבהם הרחבת אזורי תעשייה ושיפור אזורי תעשייה קיימים, דבר שני, הקמת מרכזי תעסוקה, דבר שלישי, בחינת חסמי ההשקעות במגזר, קידום הקמת חברות כלכליות לאזורי התעשייה, חידוש מרכזי מסחר, הסבה מקצועית לאקדמאים, קידום תוכניות חדשות והרחבת תוכניות קיימות לייזום עסקים קטנים ובינוניים. בתחום השיכון, התוכנית קובעת מימון תוכניות מפורטות בקרקע מינהל וקרקע פרטית, סבסוד פיתוח הקרקע גם במינהל וגם קרקע פרטית. בתחום התחבורה הציבורית, התוכנית קובעת כי יוקמו קווי תחבורה ציבוריים, כולל שיקום תשתיות נדרש, הקמת חניונים ומתקנים נדרשים. בתחום ביטחון הפנים, כבר אמרתי מעל במה זו, הוחלט על תגבור נוכחות משטרתית ושיפור הקשר בין האזרח למשטרה. בתחום התיירות, הוחלט על פיתוח תשתיות תיירותיות, אתרי תיירות, עידוד עסקים ויזמות בתחום התיירות, השבחת הון אנושי בתיירות וכן הלאה. עבור האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית גובשה תוכנית שמיועדת לביצוע בשנים 2011 2014. היקף התקציב, 681 מיליון. התוכנית כוללת הגברת הפעילות הפדגוגית, הקמת מרכזי תעסוקה, שיקום שכונות, שיקום כבישים, שיקום תשתיות עירוניות, השקעה בתשתיות תיירותיות, שיפוץ והקמת מבני דת, הקמת מוסדות ציבור ורווחה וסבסוד פיתוח, לחיילים משוחררים. משרד התמ"ת ישקיע במסגרת התוכנית הזאת בשנת 2011 בתחומי הפעילות האלה: פיתוח אזורי תעשייה, 5.4 מיליון, עידוד עסקים קטנים ובינוניים, 1.5 מיליון, הקמת מרכזי הכשרה והכוונה תעסוקתית, 4 מיליון. תעסוקה, קידום תעסוקה בקרב מגזר המיעוטים הוא מרכזי וחשוב. הממשלה אימצה את המלצות דוח ועדת-אקשטיין להעלות את שיעור התעסוקה של נשים ערביות מ-22% כיום ל-42% בשנת 2020 ושל גברים ערבים מ-70% כיום ל-78% בשנת 2020. עמידה ביעדים אלו הכרחית להגדלת שיעור התעסוקה הכללי במשק ולהגברת השוויון באוכלוסייה. מעבר לכך, משרד התמ"ת מפעיל כלים מגוונים בקרב מגזר המיעוטים. הראשון שבהם, המטה לפיתוח הנגב והגליל, הוא מטה ייעודי אשר יוזם תוכניות חדשות למשיכת השקעות ועידוד הקמת עסקים על-ידי פיתוח תוכניות חומש למגזר הבדואי בהיקף של מאות מיליונים, הדבר השני, הרחבת מרכזי תעסוקה לבדואים, הדבר השלישי, הפעלת תוכנית רשות מקדמת תעסוקה בסך מיליון שקל, דבר נוסף, פיתוח מיזמים משותפים עם גופי תעסוקה והכשרה ובשיתוף האגף להכשרה מקצועית בסכום של 5.5 מיליון, שילוב האוכלוסייה הבדואית במעבר מחנות צה"ל לנגב. מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת מפעיל מסלול תעסוקה המסבסד שכר של עובדים חדשים בתעשייה ובשירותים, במתן עדיפות לאוכלוסיית המיעוטים. בשנת 2010 אושרו בקשות ל-64 חברות, בהיקף של 55 מיליון, שהביאו לתוספת של 1,026 משרות חדשות. בשנת 2011 מתוכננים אישורים ל-30 חברות, בהיקף של 30 מיליון, שיביאו לתוספת של 550 משרות נוספות. מרכז ההשקעות מעודד הקמה והרחבה של מפעלים, מבנים לתעשייה, מלונות ומפעלי תיירות על-ידי מתן מעמד של מפעל מאושר לתוכנית ההשקעות. בשנים 2009 2010 אושרו שש בקשות לחברות ממגזר המיעוטים, בהיקף השקעה של 35 מיליון, 7 מיליון מהם מענקי מדינה, ותוספת של עוד 210 מועסקים. המדען הראשי במשרד, בשנת 2010 אושרו השקעות בתוכניות מחקר ופיתוח בהיקף של 10 מיליון. הכשרה מקצועית, משרד התמ"ת מפעיל תוכניות ייחודיות למגזר, שיסתכמו ב-150 מיליון, תוכנית ייחודית להנדסאים בדואים, שילמדו בה 38 סטודנטים, 25 סדנאות להכנה לעבודה והעצמה אישית ל-450 נשים בענפי לימוד מגוונים: מטפלות, מינהל,

ספרות ועוד. פיתוח אזורי תעשייה, בשנת 2010 השקיע משרד התמ"ת באזורי תעשייה במגזר המיעוטים 38 מיליון ש"ח ב-22 אזורי תעשייה ביישובים מוסלמיים, דרוזיים, נוצריים ובדואיים. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה תוכניות וכלים תומכים לעידוד יזמות עסקית במגזר המיעוטים: 1. קרן הלוואות לעידוד יזמות של נשים בהיקף של 21 מיליון, קרן הלוואות לעידוד יזמות של בדואים בהיקף של 10 מיליון. מעונות, משפחתונים וצהרונים, מסגרות המשמשות כלי תומך לעידוד יציאה של נשים לעבודה. בשנת הלימודים תש"ע שהו במעונות ובמשפחתונים במגזר המיעוטים 4,270 ילדים ופעוטות. המשרד סייע במימון בסך 32 מיליון. בצהרונים שהו כ-3,820 ילדים ופעוטות. המשרד סייע במימון של 13 מיליון. בשנת 2011 מתוכננת תוספת של 100 מיליון לצהרונים לבדואים בעלות 4 מיליון. לסיכום, הממשלה רואה באזרחיה בני מגזר המיעוטים אזרחים שווי זכויות ומפעילה כלים רבים לשילובם בפעילות הכלכלית שבמדינת ישראל.

אני מודה לשר לביטחון פנים. אנחנו ממשיכים בדיון הסיעתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אריה ביבי מסיעת קדימה, ואחריו, חברת הכנסת ליה שמטוב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

השר, ניצב בדימוס איציק, אני רוצה לומר לך שאתה פה דיברת, ואני, כאילו, בסרט הזה אני לא נמצא, כי אני מסתובב בכפרים ואני רואה את הדברים. יכול להיות שאתם עושים בסמוי? יכול להיות. אני בעצם עומד כאן ומביע אי-אמון בממשלה. בעצם מי שהביע אי-אמון זה לא סיעת קדימה, זה לא האופוזיציה, זה העם שהביע אי-אמון בממשלה. תאמין לי, אדוני היושב-ראש, זעקת העם עולה, ועולה כל יום. כל יום אנחנו עדים לשביתות, כל יום אנחנו עדים להעלאות של מסים, קמים בבוקר ואנחנו מתעוררים עם כל מיני גזירות למיניהן. ובוא נתחיל מהצפון, אתה מסתכל על היישובים הדרוזיים, ואתה אומר: ריבונו של עולם, זאת באמת מדינת ישראל? אתה מסתכל על הכפרים הערביים, ועוד פעם, אין כפר ערבי שהייתי בו ואין כפר דרוזי שלא היו טענות, וטענות רציניות ואמיתיות, לא טענות כאלה של: אנחנו נותנים 5 מיליון לזה ו-4 מיליון לזה. תאמין לי, לא רואים אותם בשטח. אני לא ראיתי את זה בשטח. ונרד הלאה, ואז אתה רואה את כרמיאל. גם שם הזעקה גדולה. ונצרת ועכו, ולאן שאתה מסתובב. אני לא יודע היכן שרי הליכוד מסתובבים. אני מסתובב די הרבה, ואני מכיר את עמי, ואני אומר: היכן אתם? היכן המספרים שאתם מדברים עליהם? מה קרה? לכן אני חושב שהבעת האי-אמון, זה לא של האופוזיציה, זה לא של קדימה, אלא של העם. העם הזה, שבחר בליכוד, כי הוא בחר וחשב, הוא לא בחר בליכוד כמפלגה הגדולה, היינו 28 ולכם 27, אבל אוקיי. האג'נדה שלכם היתה על רווחה, על חמלה, על אזורי המצוקה. ומה קיבלנו? קיבלנו ליכוד מתנשא, קיבלנו קואליציה שהיא קואליציה מתנשאת, קואליציה שלא רואה את העם עין בעין, קואליציה שמסתכלת על העם ממגדלי השן, קואליציה, אני חייב לסיים בעמוס הנביא. עמוס הנביא, אם אתם זוכרים, הרב זאב, מה עמוס הנביא אמר על פרות הבשן, אתה זוכר? פרות הבשן העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות הביאו ונשתה. זה מה שאתם כל הזמן חושבים ועל זה אתם כל הזמן בודקים, איך אפשר לשבת עוד בשררה. רבותי, המקום שלכם לא בקואליציה. תודה רבה לחבר הכנסת אריה ביבי. הדוברת הבאה היא חברת הכנסת ליה שמטוב מסיעת ישראל ביתנו. אחריה, חבר הכנסת נסים זאב. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, באי-אמון שהגישו סיעות האופוזיציה השבוע עולות סתירות עם המציאות. אתם טוענים: לקחי השרפה בכרמל לא נלמדו, וזאת אף-על-פי ששמעתם בדיוק כמוני, וגם השר לביטחון פנים דיבר על 330 מיליון השקלים שהעבירו לתקציב השוטף ולפיתוח מערך הכבאות, שהופקד בידי המשרד לביטחון פנים, וזה רק ההתחלה. נכון, הדרך עוד ארוכה, אבל צריך להבין שצריך להכין את המדינה לכל מצב חירום לאומי כגון שרפת ענק או רעידת אדמה קטלנית. אבל אנחנו שמענו היום את הנתונים, ואנחנו באמת עושים. ואתם מדברים, ומדברים על כך שהממשלה הנוכחית היא לא חברתית. אבל גם זה לא נכון, וכדוגמה לכך, הרפורמה שמתכנן שר הרווחה החדש למען הקשישים הזקוקים לשעות סיעוד מביטוח הלאומי. התחלתי לטפל בנושא הזה לאחר שקיבלתי עשרות פניות מהקשישים שנפגעו מהבדיקה המשפילה שמתנהלת כיום. מייד פניתי לשר הנכנס, משה כחלון, והוא הבטיח כי זה יהיה הנושא הראשון שהוא יטפל בו, ומתוכננת רפורמה מקיפה, שתביא לשינוי שיטת הבדיקה. בכוונתו לעשות כך שהקשישים מעל גיל 80 יצטרכו, כדי לקבל שעות סיעוד, רק אישור מהרופא המטפל. אני חושבת שזה מעשה טוב, כי אנחנו יודעים מה קורה עם הקשישים בשנים האחרונות. ברור לי כי מספסלי האופוזיציה העשייה שלנו, הובלת המדינה לעתיד טוב, מעצבנת את מי שהיו שרים בעבר ומי שהיו יושבי-ראש הוועדות, שלצערי, רק הציתו את השרפות, ואנחנו עכשיו בלמעלה משנתיים, באמצעות החקיקה המקורית, באמצעות התקציב המאוזן, מנסים לכבות את השרפה. אתם מדברים על העלאת המסים שגורמת לקריסת מעמד הביניים והשכבות החלשות. נכון, אף אחד לא אוהב לשלם מסים, עליות המחירים, תושבי המדינה לא אוהבים, ובשל כך גם נשמעו הקריאות בתקשורת לצאת ולשרוף את הרחובות, כמו בפריס. אני הקשבתי לתקשורת, יצאתי לרחובות עם מטפי כיבוי, ומה אני רואה, החנויות מלאות בקונים, המסעדות, להזמין מקום צריך כמה ימים מראש, וגם עליית מחירי הדלק,

לא מרתיעה את הישראלים מריח הניילונים של המכוניות החדשות, רק בחודש פברואר נמכרו יותר מ-18,000 רכבים חדשים, וזה עלייה של 22% ביחס לפברואר אשתקד.

אני מסיימת. יש כאלה המדברים על מדיניות אפליה וקיפוח של הממשלה כלפי המגזר הערבי בכל התחומים. עכשיו שמענו מהשר לביטחון פנים, שדיבר מטעם הממשלה, על מה שעושים במגזר הערבי. אבל לצערי, לא יודעים להעריך את זה, ויכול להיות שאם היו נוסעים למדינות הערביות השכנות, יכול להיות ששם היו זוכים לסדנת חינוך. במדינת ישראל, סמל לנאורות ודמוקרטיה, חיים, לצערנו, אנשים המבקשים לכלותנו, ולהם אגיד, כמו שאמרתי בעבר: הסיוט שלכם הוא החלום של אזרחי המדינה הנאמנים. הממשלה היא יהודית,

שדואגת לאזרחיה ושומרת על ערכיה.

תודה רבה לחברת הכנסת ליה שמטוב. הדובר הבא הוא חבר הכנסת נסים זאב מש"ס. אחריו, חבר הכנסת עמיר פרץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול, משפט אחד על פרות הבשן של אריה ביבי. אני רוצה להזכיר לו שיש פרות מסוג אחר, של פרעה, שם כתוב: ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה. ושם כתוב: ולא נודע כי באו אל קרבנה, שבע הפרות שהיו רעות, דקות, בלעו שבע פרות שמנות, ונשארו אותו דבר. וזה היה הסימן שבאות שנות רעב. רבותי, מה, אנחנו לא מסתכלים סביבנו? לא רואים מה קורה בעולם? כל מה שמתחולל פה במדינת ישראל, כל השינויים זה אשמת מדינת ישראל? לא מעניינת אתכם המגמה, מגמת ההתעצמות של ה"חמאס" הצבאי ברצועת-עזה? הברחות ואמצעי לחימה איכותיים מסיני דרך מנהרות רפיח, אלה הדברים שצריכים להדאיג אותנו, שבמרחב סיני הולכת ומתעצבת החצר האחורית של רצועת-עזה, כמויות אמצעי הלחימה שמרוכזות שם. בגזרת ירושלים, אני רוצה להזכיר לכם, יש עלייה במספר אירועי הטרור, פיגועי ירי, יש זריקת אבנים, השלכת בקבוקי תבערה. מכיוון שאנחנו מדברים על ירושלים, אני רוצה להזכיר שהיום, אדוני, חודש טוב ומבורך, אנחנו בראש חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, אבל אסור לנו לשכוח את שמונת הנרצחים, הילדים שהיו בישיבת "מרכז הרב", שהיום מלאו שלוש שנים לרציחתם, על-ידי מי? תושב ירושלים משכונת אבו-תור בא ורצח אותם כשהם יושבים ולומדים תורה. אז תראו את השנאה שקיימת נגד מדינת ישראל, נגד העם היהודי. זה מה שצריך להדאיג אותנו. כל שבוע מעלים פה חרס, עוד הצעת אי-אמון, עוד נושא. אני רוצה לומר: אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות ה' ולו נתכנו עלילות. אני רוצה להזכיר לכולם, כשמדברים על הנושא המרכזי, שזה בעיית עליית המחירים, למשל אספקת הדלק מלוב, מה שקורה באירופה, שאירופה כולה תלויה היום במה שקורה במדינות ערב. אי-אפשר להתעלם מכך שהיום אי-אפשר לסמוך שאספקת הדלק תהיה סדירה. מישהו יכול להתחייב מה יקרה מחר? רק לפני יומיים חשבנו על מערכת שונה במקום אספקת גז, איך לייצר חשמל. אנחנו לא רואים את השינויים סביבנו? מה אנחנו, עיוורים? אז אני רוצה לומר, שאנחנו צריכים באמת להתמקד, אדוני היושב-ראש, בדברים המהותיים שעם ישראל מחובר להם. אני חושב שכולנו נמצאים בדאגה מול האויב המרכזי שלנו, ואנחנו לא צריכים להפוך את עצמנו לאויבים ולהילחם איש באחיו. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. הדובר הבא, חבר הכנסת עמיר פרץ מהעבודה. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת ועדת הכספים בדבר צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'

התשע"א 2010. ההחלטה האמורה טעונה אישור הכנסת. תודה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, לעתים, כשאתה נמצא במליאת הכנסת, יש כאן חברי כנסת שהיו כאן ברגעים מאוד חשובים, מאוד משמעותיים. היו ימים שבהם חשנו שמשהו עומד להתרחש. יש כאלה שהסכימו, יש כאלה שהתנגדו, אבל ידעת שמתקיימים ויכוחים על תפיסות עולם מחודדות, ברורות, שאנשים מוכנים לשלם בעתידם כדי להגשים את תפיסת עולמם. אבל מה קורה היום? אנחנו שומעים, יש מה שנקרא תוכניות בשלבים, בטח היושב-ראש מכיר יותר את כל העניינים, כי הוא יותר מקורב, בר-אילן א', בר-אילן ב'. בסדר. אתה שואל, ראש ממשלה צריך שלושה חודשים כדי להחליט איזה תוכנית מדינית הוא הולך למכור עכשיו לקונגרס האמריקני? ומה אתנו, אדוני ראש הממשלה, לנו אין זכות לדעת? לא תבוא, תופיע כאן באומץ? מה הפחדנות שלך? אתה מחכה שיעמדו חברי קונגרס וימחאו לך כפיים,

אז מה? אז מה? תגיד: הרווחנו זמן? אולי הוא עוד יבוא לכאן. הלוואי, זו מגמתי בנאום. אני מקווה, ראש הממשלה, שאת ההודעה שלך על פתרון שאתה מציע לעובדים הסוציאליים אתה לא מתכוון לעשות במדינה אחרת, אולי בלונדון או מקום אחר. מה קרה, אדוני ראש הממשלה? בקושי הסכמת לבוא ולהופיע בוועדה לביקורת המדינה. עמיר, אני לא יכול להרשות לך. רק היושב-ראש יכול להרשות לך לדבר. אני יכול להרשות לך,

אבל על חשבון,

גם נדיב וגם על חשבוני?

זה רק הליכוד יכול. מה זה הדבר הזה? לא, חביבי, אני אסיים, תשאל. אני חושב שמה שמתרחש היום, שיש לנו ראש ממשלה,

אני לא רוצה להיכנס לעניינים,

שיישמעו פרסונליים, אבל הגיע הזמן, אדוני ראש הממשלה, תבין, גם אם אין לך תשובות, האומץ להופיע בפני הציבור זה כלל יסוד למנהיגות. ואתה מתחמק. אין תוכנית מדינית, הכול עומד. אין תוכניות חברתיות. עובדים סוציאליים מחפשים את העובד הסוציאלי שיטפל בהם. אין תעודת עניות יותר גדולה למתרחש במדינת ישראל מאשר הקבוצה הנפלאה הזאת, של עובדים סוציאליים, שצריכים היום להתחנן על שכרם ועל כבודם. ואני מקווה, אדוני ראש הממשלה, שתדע להחזיר בזמן את כבודם של אותם עובדים, אבל אנא ממך, אל תלך לארצות-הברית כדי להסביר להם מה עתידנו. גם כבודנו חשוב, בוא הנה באומץ ותגיד לנו אם יש לך תוכנית מדינית או שהכול רק להרוויח זמן.

תודה רבה, חבר הכנסת עמיר פרץ. הדובר הבא, חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה.

אולי היושב-ראש יודע מה התוכנית המדינית ובגלל זה הוא רגוע? אני שאלתי את ראש הממשלה לפני שעתיים לגבי התוכנית המדינית, חבר הכנסת חסון, והוא אמר שכרגע הוא מגבש את הדברים, ושלא נאמין לכל מה שאנחנו קוראים בעיתונים. אני מציע שלא נאמין. אבל אולי תעזור לו, זה ייקח לו פחות זמן.

אבל אני מזכיר לחבר הכנסת פרץ שפה זה המקום לומר את הדברים. אם תעזור לו זה ייקח לו פחות זמן. בגלל זה, אם היית נותן לי לא על חשבון הזמן שלו,

אתם מוזמנים להצטרף לליכוד אם אתם רוצים לעזור לראש הממשלה. חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, יש הרבה מאוד בעיות חברתיות שמטרידות, ומפריעות ומציקות לחברה בישראל. יש פערי המעמדות, יש השביתה של העובדים הסוציאליים, יש העלאת מחירי הדלק, העלאות של מוצרים בסיסיים שחלקם הגדול, או: חלקם לא תלוי בהחלטות הממשלה אלא במה שקורה בעולם, אבל מעל הכול, מעל הכול, הבעיה הלאומית הקשה ביותר זה מצוקת הדיור. הבעיה הקשה ביותר, שזוג צעיר, או משפחה, אינם יכולים להגיע לקורת גג, והמציאות שמחירי הדירות נוסקים, דירה שלפני שנתיים עלתה מחיר מסוים היום היא עולה כפול, וזוג צעיר או משפחה אינם יכולים להגיע לדירה בשום מקרה, זאת בעיית הבעיות, פצצה חברתית מתקתקת שיכולה להרוס את החברה. אם אנחנו נסיים את הקדנציה הזאת, ואת זה אני אומר קואליציה ואופוזיציה כאחד, בוודאי חברי הקואליציה, בוודאי השרים בממשלה, אם אנחנו נסיים את הקדנציה הזאת ומצוקת הדיור לא תיפתר,

נשלם את המחיר, חוץ,

מיהדות התורה, כי יש לה חמישה מנדטים וזהו, אבל כל האחרים ישלמו את המחיר. לצערי הרב זה המצב. הלוואי שהיו מתחשבים במה שאנחנו עובדים, חברי סיעת יהדות התורה, יכול להיות שהיינו מקבלים יותר מנדטים. אבל לא מתחשבים בזה. אבל המצוקה הזאת היא מצוקה שיכולה לפוצץ את החברה בישראל. שמעתי שראש הממשלה הקים ועדה לאומית כדי לטפל בביורוקרטיה הקשה של מצוקת הדיור. יש כמה חלקים למצוקה הזאת: א. החלק הראשון הוא כמובן הביורוקרטיה. המציאות הזאת, שעד שאדם יכול לבנות דירה, עד שהוא יכול להגיע לדירה, מבחינת הפרוצדורה של היתרי בנייה וכל מה שנקבע לעניין הזה, זה פשוט כמו מדינת עולם שלישי. הדבר הנוסף זה שהמדינה מספסרת בקרקעות. היא בעלת הקרקעות הגדולה ביותר, היא מוציאה את הקרקעות טיפין-טיפין ויוצרת עלייה במחירים. המציאות הזאת שבה המדינה לחלוטין, כבר עשר שנים, בעיקר מ-2003, יצאה מכל הנושא הזה, לא במענקי מקום, לא בהלוואות, לא במשכנתאות, היא לא נמצאת בעניין הזה, גם בעידוד התושבים ללכת לפריפריה, מכל העניין הזה היא יצאה, אומרת הממשלה שאפשר לקנות דירה ב"מגדלי אקירוב" או במרכז תל-אביב, למי שיש לו הכסף לכך. מי שאין לו הכסף, לא יכול לרכוש דירות. אני צריך לסיים, משפט אחרון. ברשותך, אדוני, לא שמתי לב. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, את המשפט האחרון לא הבנתי. לא רצית שיבינו אז אמרת אותו בשקט?

אני מסיים. גאלב, אמרתי, ואתה מסכים אתי, הרי דיברנו על זה כמה פעמים, שבעיית הדיור היא הבעיה שמאפילה על כל הבעיות האחרות, ויש בעיות. אמרתי עובדים סוציאליים, והעלאת מחירי הדלק, מחירי היסוד, הכול בסדר. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש,

ובזה אני מסיים, שאני לא יכול שלא לגעת בעניין של הציבור החרדי. אני אומר תמיד שכשטוב לציבור הכללי, טוב גם לציבור החרדי, כשרע לציבור הכללי, לציבור החרדי רע שבעתיים, בגלל כמה סיבות. עם הסיבה העיקרית אני מסיים. אין ציבור אחד במדינת ישראל שיכולים בלי תגובה להגיד, שהציבור הערבי לא ירכוש דירות בעיר שלי, או עולים מאתיופיה לא יקנו דירות בשכונה שלי. אין דבר כזה שזה יעבור בלי תגובה, תהיה מלחמת עולם. יש רק ציבור אחד שיכולים להגיד "הוא לא יקנה דירות בעיר שלי", כמו שקרה בקריית-מלאכי עכשיו. ראש העיר מלכה אמר בישיבת מועצת העיר: כל עוד אני ראש עיר, חרדים לא יבואו לכאן. וזה לא לטיפול המשטרה. אל תסתכל עלי. אמר לי היועץ המשפטי לממשלה, בתשובה אחרי חודשיים, שזו בעיה חינוכית. תאר לעצמך, השר אהרונוביץ, שהיו אומרים את זה על ערבים, שהיו אומרים את זה על עולים חדשים. נא לסיים.

לערבים זה לא היה עוזר, רק היו מדברים. אבל מדברים לפחות, עלינו אפילו לא מדברים. הדובר הבא, חבר הכנסת אחמד טיבי, מסיעת רע"ם-תע"ל, בבקשה. דרך אגב, משה, למגזר הערבי יש מה שנקרא "לבני המקום בלבד". במגזר הערבי

האם חברת הכנסת חוטובלי מונעת ממך להגיע לדוכן?

אם צריך אני יכול לקרוא לסדרנים, חבר הכנסת טיבי. אחמד, הסדרנים מוכנים פה לכל קריאה. איסור נגיעה, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, רבותי חברי הכנסת, חברי טלב אלסאנע היטיב לבטא את עמדת הסיעה בנימוק האי-אמון. ברשותך, אני רוצה לדבר על נושאים אחרים, מעניין לעניין באותו עניין. היום הייתי בבית-המשפט העליון, חברי מוחמד ברכה ואני,

הבנתי שיש פשרה שתהיה התנצלות. תן לי לומר את הדברים ואני אענה על שאלתך, אדוני היושב-ראש. במשפט, בעתירה, בערעור של כמה חיילים, חיילי כיבוש, שאומרים שהם שירתו בג'נין בזמן ההתקפה על מחנה הפליטים, והם רודפים, נדמה לי כבר תשע שנים, את מוחמד בכרי, יוצר,

על הסרט "ג'נין ג'נין". אני ער לעובדה שבית-המשפט, בערכאה נמוכה יותר, החליט מה שהחליט. יש לי מה לומר על ההחלטה הזאת, אבל קשה לי להשתחרר מהרושם שיש כאן רדיפה. רוצים, נראה לך שאת ההפגנה שם אפשר לפזר? חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. חבר הכנסת מג'אדלה וחבר הכנסת והבה. ג'יבּוּ להם

אתם מפריעים לנו ואני בטוח שזה לא מכוון נגד חבר הכנסת טיבי. בבקשה. אוקיי, תודה. ציד מכשפות נגד הבמאי מוחמד בכרי, וניסיון באמצעות הפחדתו לעשות מין טרור מחשבתי, למנוע מיוצרים למתוח ביקורת, ליצור יצירות, שירים, סיפורים, ספרים, מאמרים.

המחזה המתחולל מול עינינו? חיילי כיבוש שביצעו, על-פי כל כלל של חוק בין-לאומי, פשעים המוגדרים כפשעי מלחמה, מציגים את עצמם כקורבן, ואת במאי הסרט כמי שתקף אותם, כאיש שאותו צריך לתקוף. היש יותר צביעות מזו? האמת היא שהישראלים באופן כללי הם בעלי תפקיד הקורבן המקצוענים ביותר שיש בעולם. זה הפך להיות מקצוע, נא לסיים.

שבו לא רק שרודפים אחרי יוצר ואמן, ומי שרודף אחרי יוצר של סרט, סופו גם לשרוף ספרים,

לא ירחק היום ואולי יתחילו לשרוף ספרים שלא מוצאים חן בעיניהם. אגב, בניגוד לשאלה שממנה השתמע, מוחמד בכרי לא התנצל או לא יתנצל. הוא אמר בצורה מפורשת ביותר בפנים,

למעלה,

שבחיים שלו הוא לא יתנצל. בדרך כלל אני נוטה לומר שמי שמבצע פשעים רצוי שיתנצל. אם לא, צריך להעמיד אותו לדין. כך לגבי חיילי כיבוש, אדוני היושב-ראש.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת אריה אלדד מסיעת האיחוד הלאומי. ואחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אני ממש שמח שנגזר עליך להשיב היום, כי האי-אמון השבועי שלי בממשלה הוא בגללך. אתה מופקד על המשרד לביטחון פנים ועל משטרת ישראל, ולצערי אני חש שאתה נותן גיבוי לתרבות השקר שפשתה במשטרה. אתמול היה דיון בוועדת משנה בבית הזה בנושא האירועים בחוות-גלעד. זומן מפקד המרחב לדווח לוועדה.

היחיד שיכול לאשר לקצין משטרה לא להופיע, זה השר לביטחון פנים, אבל אז הוא חייב להופיע במקומו. למרות זאת, הקצין לא הגיע. הגיע קצין אחר בדרגת תת-ניצב, שהוא התמנה להיות הקצין הבודק מטעם המשטרה של האירועים בחוות-גלעד. הוא נתן את הדיווח שלו לוועדה, כשאני נזהר מאוד להגיד, לפחות על חלק מהדברים, אם הוא שיקר ביודעין לכנסת או שהתחקיר שהוא עשה התבסס על השקרים ששיקרו לו פקודיו. אבל בדבר אחד אני יודע שהוא שיקר. תת-ניצב במדים שבא לכנסת שיקר ביודעין. שאלנו אותו הרבה שאלות,

שאלנו אותו כמה כדורים נורו, מה הנשק, מה הטווח שנורו, מי נתן את ההוראות לירי. על השאלות האלה, ברובן, הוא השיב: התחקיר לא הסתיים, עדיין אינני יכול למסור תשובה.

רבע שעה אחרי שהסתיים הדיון, התפרסמה בתקשורת הודעה מטעם מפכ"ל המשטרה בעקבות התחקיר שנמסר לו. התחקיר היה בידיו והתחקיר הסתיים. התחקיר נמסר למפכ"ל המשטרה ובכל זאת תת-ניצב במדים בא ומשקר במצח נחושה לכנסת, ואומר: לא הסתיים התחקיר,

ולכן, אני טוען שאתה נותן גיבוי לארגון שתרבות השקר הפכה להיות עמוד השדרה שלו. לפני שנים הדבר הזה נגע בשירותי הביטחון הכללי של מדינת ישראל, עד פרשת קו 300, ואז ניקו את הארגון הזה מתרבות השקר. הגיע הזמן שתעשה את זה במשטרה.

תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. הדובר הבא, חבר הכנסת מוחמד ברכה מסיעת חד"ש, ואחריו, חבר

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, שלשום ביקרתי עם חברי בהנהגת הציבור הערבי, ועדת המעקב, בעיר לוד, וביקרנו באוהל המחאה שמוקם על הריסות בתיהם של משפחת אבו-עיד. שבעת הבתים של המשפחה נהרסו לפני כמה שבועות. לפני כמה ימים באו בחסות המשטרה ופגעו בתשתיות של מבנים יבילים שרצו להקים על מנת שיתאכסנו בהם, כי אין להם מקום אחר. יש פה שתי סוגיות קשות. הסוגיה הראשונה היא הזכות לדיור והזכות לבנות בית על קרקע פרטית, ואני חושב שהמדינה והממשלה אינן ממלאות את תפקידן, בלשון המעטה, אלא ממלאות את תפקידן בהפוך על הפוך. במקום להבטיח דיור, הן יוצרות הריסות. והבוקר, אדוני היושב-ראש, נהרס כפר אל-עראקיב בדרום בנגב, ליד רהט, בפעם ה-23, בחסות המשטרה, תוך שימוש בכוח ברוטלי. הממשלה הזו מצטיירת בפני הציבור הערבי כממשלת החרבת הבתים, חֻכּוּמַת חַ'רַאבּ אל-בֻּיוּת. חבר הכנסת גפני לפני דיבר על הדיור ועל בעיית הדיור ומצוקת הדיור.

הציבור הערבי, יש לו זכויות לדרוש דיור מהממשלה, אבל לפחות גם כשהממשלה אינה ממלאת את תפקידה בעניין הזה, והוא מקים את בתיו על אדמתו הפרטית, המדיניות היחידה שנוקטת הממשלה היא מדיניות של החרבת בתים. זו ממשלה מסוכנת לחיי האזרח, אני משכתי את העניין על מנת שתתפנו מהשיחה, אדוני היושב-ראש, כדי שהשר יקשיב, השר אהרונוביץ. המשטרה אינה צריכה למלא תפקיד של התקפה על ציבור אומלל שמחריבים את בתיו. באותו מעשה הריסה לפני כמה ימים בלוד, השוטרים באו רעולי-פנים, כנראה הם יודעים שהם עושים עבירה, ואז הם מסתירים את פניהם, שברו יד לאשה, פגעו ברגל של תלמיד קטן, והשתמשו בברוטליות בלתי מרוסנת לחלוטין כנגד התושבים. אותו מחזה חוזר על עצמו מדי כמה ימים באל-עראקיב.

הממשלה, יש לה שתי זרועות, שתי זרועות אכזריות, ברוטליות, אלימות, זרוע הורסת בית, וזרוע אחרת מכה באנשים. ממשלה כזו, ולו רק בגלל הסיבה הזו, אינה זכאית לשום אמון.

תודה רבה לחבר הכנסת ברכה. הדובר הבא, חבר הכנסת אילן גילאון מסיעת מרצ.

גם בחוות-גלעד הגיעו אנשי הביטחון רעולי-פנים.

אזרחים, וללא תגים.

פנים ואופן, לא בחוות-גלעד ולא באל-עראקיב. אני חושב שהקיום שלהם שם הוא בלתי חוקי, אבל אסור לפגוע בהם, בהחלט.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, רבותי השרים, קשה להיות יושב-ראש הישיבה בימים אלה, מפאת השעמום, אדוני, על המסים ועל השרפות ועל קיפוח הרשויות הערביות, ולמעשה אנחנו כמו "נחום תקום", אדוני היושב-ראש, דנים כל הזמן באותו נושא. אותו דיון, וגם כמעט אותו אי-אמון, וזה נורא משעמם, ולכן צר לי עליך שאתה עומד באותה ישיבה שבוע אחרי שבוע.

של חוסר אחריות, של הפקרות, של חוסר רצון לנהל עניינים, של רצון להעביר זמן, של המצאת שם רע לחלטורה. פעם הייתי אומר שזה מוסר של האינסטלטורים,

האינסטלטורים היום יש להם מוסר עבודה הרבה יותר טוב והבטחה שלהם היא הרבה יותר הבטחה. לממשלה במדינת ישראל נותר רק החריץ מכל הסיפור הזה, ולא יותר. ואנחנו מדברים במצב כאילו היינו חיים בהולוגרמה. הרי בשם היעילות הזאת שמדינת ישראל מתבקשת לנהוג בה, שממשלת ישראל באופן קפיטליסטי מטיפה לה, אנחנו מפריטים את עצמנו לדעת. אני עוד מתפלא איך אף אחד עוד לא העלה את הרעיון של להפריט גם את שירותי הכבאות, כי זה יעבוד יותר טוב. בשם היעילות הזאת אנחנו אפילו לא מצליחים באופן יעיל לספק את השירותים שהאזרחים האלה משלמים עליהם, בשום תחום מתחומי חיינו.

אדוני, הייתי בוועדת החינוך בדיון על התרסקות והתמוטטות מדרשת שדה-בוקר. ולמה? כי מדינת ישראל, הרי כל אזרח שהיה מגיע ממדינת "נורמליה" לכאן, היה חושב שמדרשת שדה-בוקר היא בכל זאת דבר ממלכתי, באחריותה של מדינת ישראל ובאחריות משרד החינוך של מדינת ישראל. אבל מדינת ישראל, שמוציאה את כל העבודות שלה ל-outsourcing, מנסה לקנות מיזמים ומקבלנים יד שנייה שירותים שהיא בעצמה לא היתה מוכנה לספק אותם במחיר שהיא מוכנה לשלם.

כאשר אנחנו מדברים על הנושא של המסים שממוטט אנשים, אני מדבר אליך כאדם שאוהב מאוד מסים, אבל מסים הגונים, הוגנים, ישירים, שהם על הכנסות. ובמדרגות מס גבוהות אפשר לקחת גם 70% וגם 80% מסים, אבל כאשר אנחנו נותנים מסים עקיפים, שדווקא הם המכשיר בידינו לנהל חברה, כמו על דלק לדוגמה, ומצד שני לא נותנים שום תמורה, אנחנו לוקחים מס ערך מוסף על מים במדינת ישראל, שלא נדבר על אוכל. נמאס לי,

ובדקה האחרונה אני אומר לך,

הטיעון הדלוח והשחוק והחלוט, שהרבה מאוד אנשים קונים מכוניות, וכביכול אנחנו כאן צריכים להשוות את עצמנו למדינות אחרות באזור כאשר אנחנו מדברים על זכויות של אנשים, זה לא מה שהתיימרנו לעשות. בשם היעילות הזאת, שאני לא מעריך אותה כערך ראשון, אנחנו מקיימים מדינה שהולכת ומידרדרת כל הזמן מבחינת שירותיה,

ומבחינת חלוקת המשאבים שבתוכה. והיות שאני מאמין שמדינה צריכה לשרת את אזרחיה גם ולא רק אותה, המציאות הזאת מחברת את שלושת הנושאים גם יחד לאותו חיבור.

על ממשלת ישראל לעשות דבר אחד: להפריט את עצמה, לא משום שהיא שונה מהממשלה שקדמה לה, אלא משום שבשנתיים האחרונות היא לא הצליחה לשנות כיוון. תפריט את עצמה, אולי זה יהיה יעיל יותר. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. הדובר הבא, חבר הכנסת אורי אורבך מסיעת הבית היהודי, מפד"ל החדשה, ואחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לאור ההצלחה, בקרוב נאום בר-אילן 2. במאי, בקונגרס, אולי ביוני או ביולי, כמו שאומר השיר, ראש הממשלה צריך להרוויח עוד קצת זמן, אז צריך להכין איזה נאום, ובנאום צריך שיהיה קצת בשר, ואם לא בשר אז קצת עצמות. משהו שתופס, משהו שיעניין, משהו שאפשר אחריו להגיד, לדבר ולהרצות ולהתווכח על היוזמה החדשה, המחודשת, המתחדשת, המשודרגת של ראש הממשלה, שבה מציעים לפלסטינים 2%, 5%, עוד איזו כברת ארץ, שלא יצא מזה שום דבר, לשמחתי, כמו שלא יצא שום דבר, חוץ מכמה נזקים מדיניים, מנאום בר-אילן 1. ואני סבור שראש הממשלה צריך להחליט, מדי פעם, להגיד את מה שהוא חושב באמת, ולא רק איך לרצות לרגע, במסגרת הסכם השלום שאנחנו חותמים כל הזמן עם ארצות-הברית של אמריקה, לנסות כל הזמן להרגיע אותם לעוד איזשהו פרק זמן. כי אנחנו רואים כבר הרבה שנים, ועוד יותר, במשנה תוקף, בשנתיים האחרונות, שתהליך השלום זה מין מולך כזה. האש כל הזמן בוערת, וצריך לזרוק כל הזמן עוד כמה זרדים כדי שזה ימשיך לבעור. לא יוצא מזה שום דבר, אבל צריך להאכיל את המולך הרעב הזה בזרדים חדשים. אז זה נאום בר אילן 1, אלו זרדים גדולים, אחר כך באה ההקפאה לעשרה חודשים,

עוד כמה זרדים, אחר כך הדיבורים על הקפאה 2, לעוד שלושה חודשים, והנה הרווחנו עוד כמה חודשים. לא יותר פשוט להגיד את האמת? שאין כאן מקום לשתי מדינות לשני עמים, ולא תהיה כאן מדינה פלסטינית, גם אם כולם אומרים: נו, אז מה התכלית, אז מה הפתרון? כאילו שמציעים לנו כאן איזה שי נפלא לחגים, דבר שבלעדיו מי יודע אנה אנו נלך. צריך למצוא פתרונות קטנים, של יום חול, של יום חולין, של יום-יום. קצת לפליטים, קצת אוטונומיה, מעט מגבלות, וגבולות של הרשות הפלסטינית, שלצערנו כבר קיימת, קצת הטבות כלכליות, פה ושם הרעות כלכליות, לפי העניין. לא תקום כאן עוד מדינה. מנסים למכור לנו את הסחורה הקלוקלת הזאת כבר יותר מדי שנים, וראש הממשלה מדלג לו מאבן לאבן בתוך השלולית, לא כדי להגיע למשהו, אלא כדי להתקדם. אבל זו התקדמות של אופני כושר, עושים את הפעולה כמו באופניים, אבל לא מתקדמים לשום מקום. ולכן אני אומר לראש הממשלה, רק להגיד את האמת: אנחנו לא רוצים לוותר על חלקים מארץ-ישראל, אנחנו לא מאמינים שיש כאן מקום לעוד מדינה, לצד ישראל, בין הירדן לבין הים, ולכן, הבה נעשה הסכמים, הסכמי ביניים, הסכמים מוגבלים מאוד, דברים,

חד-צדדיים, לטובת האזור ובעיקר לטובת מדינת ישראל, ולא לדבר גבוהה גבוהה ובעצם לדעת שלא יצא מזה שום דבר. לא נאום בר אילן 1 הועיל, לא נאום בר אילן 2, לא במאי תבוא התשועה, וגם לא ביוני, ביולי או באוגוסט. רק להגיד אמת. משם תבוא הגאולה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי אורבך. הדובר הבא הוא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה מסיעת בל"ד. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעות האי-אמון היום עוסקות בנושאים חשובים: מדיניות המיסוי שמדרדרת את מעמד הביניים, את מעמדו של מעמד הביניים, מדיניות האפליה כלפי הציבור הערבי, ובכלל, המדיניות החברתית של הממשלה, שבעצם בימים אלה אנחנו עדים לפירות שלה, בצורת השביתה של העובדים הסוציאליים, שמצבם אינו אחריותה של הממשלה הנוכחית אומנם, אבל בוודאי אחריותו של העומד בראשה, שבעשור האחרון הוא המעצב העיקרי של המדיניות הכלכלית, גם בקדנציה הקודמת שלו, כשר האוצר,

ברוח ובהשראה של משנתו הניאו-ליברלית הקיצונית על מדיניות הממשלה בכלל. אחד הדברים שאנחנו מעלים שוב ושוב, ואני חושב שאסור להרפות בנושא הזה, ואני מקווה שיהיו לכך תוצאות בסופו של דבר, זה חוסר האיזון המשווע בין מסים ישירים ומסים עקיפים. כאשר המסים העקיפים, בצורת מע"מ על מים, כאשר לפני כן לא היה מע"מ על מים, הטלת מע"מ על מים העלתה את מחיר המים ב-17%. זה לא פגע כהוא-זה במעמד הגבוה, אלא רק במעמד הבינוני ובמעמד הנמוך, במעמדות הנמוכים. אם נוסיף לכך

הבלו על הדלק, סליחה, חבר הכנסת שי חרמש, חבר הכנסת אדרי, שהממדים שלו, סליחה,

אני מבקש מספסלי סיעת קדימה או להישאר בתוך המליאה בשקט או לצאת החוצה. שהממדים שלו, אין לך בעיה עם סיעת הליכוד. הכול שקט. נקי.

הגיעו לממדים מפלצתיים. הוספתי לך דקה.

הממשלה טענה שההעלאה האחרונה היא בגלל העלאת מחירים, העלאת מחירי הדלק בעולם בעקבות מה שקורה בלוב ובמקומות אחרים. הממשלה היתה יכולה לספוג את זה. היא לא היתה חייבת להעלות את המחיר. רק לפני שלוש שנים, כבוד היושב-ראש, עלה מחיר חבית נפט ליותר מ-150 דולר, ומחיר הדלק עלה בהתאם. אחר כך היתה ירידה גדולה מאוד במחירי הדלק, וירידה מתונה מאוד, מתונה מאוד, במחיר הדלק לצרכן. מה קרה כאן? הם ביקשו מהציבור שיספוג את הירידה. כלומר הממשלה העלתה את המחיר, אבל לא הורידה אותו אלא בממדים קטנים ביותר, נא לסיים.

אפילו שמחיר הנפט ירד בצורה דרמטית. מה קרה כאן? אני חושב שאי-אפשר לעשות יו-יו, מורידים את מחיר הדלק ליום אחד ואחר כך, אחרי יומיים, מעלים אותו שוב. אפילו אם היתה עלייה במחיר, הממשלה היתה חייבת, בקיצור, אני רוצה להגיד שהכנסת חייבת לחייב את הממשלה לבטל את המע"מ על המים, להקטין את המסים הישירים, ולהתאים, לעשות התאמות נכונות, למסים העקיפים. תודה רבה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. סליחה, הפוך: להקטין את המסים העקיפים ולהתאים את המסים הישירים. תודה רבה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת עינת וילף,

אחרון הדוברים, חבר הכנסת סגן השר איוב קרא. אדוני היושב-ראש,

השרים, חברי חברי הכנסת, הלוואי שזה היה כל כך פשוט כך שאם היתה קצת ירידה במסים הפרוגרסיביים הנה היה יורד העול מהמעמד הבינוני, ובכך שלום על ישראל. הבעיה המרכזית, ואם יש מקום לביקורת היא דווקא מהכיוון ההפוך: בסופו של דבר הנטל העיקרי על המעמד הבינוני הוא נטל של ריכוזיות, הוא נטל של מחירים גבוהים שנובעים מהיעדר תחרותיות, הוא נטל שנובע בין השאר מחוסר הנכונות להיאבק בסקטורים חזקים כדי להעביר רפורמה בנמלים, ולכן החשיבות המרכזית היא דווקא למאבק לפתיחת השוק הישראלי לתחרות בנושאים מרכזיים, כמו מלט, כמו דלקים,

כניסה של דלקים אלטרנטיביים באופן שיאפשר באמת להוריד את מחיר הדלק, ולא במיסוי פה ושם, לאפשר בתחומים כמו הסלולרי, שכאן הממשלה כן עושה עבודה חשובה לאפשר לתחרותיות להיות גדולה יותר ולפיכך להביא להורדת מחירים. אלה הדברים שמשפיעים, הכניסה לתחום האינטרנט המהיר, של חברת החשמל, אלה הדברים החשובים.

לאט לאט, אפשר להתחיל להביא לכך שמעמד הביניים יזכה להשתמש בכסף שיש לו כדי להעלות משמעותית את רמת החיים שלו. ומדינת ישראל, אם תשכיל להגיע למצב של תחרותיות הרבה יותר גבוהה בנמלים, במלט, בסלולרי, בכבלים, בסופרמרקטים, בכל הדברים שבאמת משפיעים על איכות החיים שלנו, נוכל לראות שהמעמד הבינוני נמצא במקום הרבה יותר טוב. זה הסיכוי היחיד שלנו, ולא משחק זה או אחר עם המע"מ. אפשר לשחק עם אחוז פה או שם, אבל השינוי הדרמטי בעתידו של המעמד הבינוני יבוא אך ורק מהגברת התחרותיות. זה לפעמים לא דבר שאנחנו רוצים לדבר עליו, יש יותר מדי אינטרסים. הורדת הריכוזיות, הגברת התחרותיות, לפעמים להיאבק בסקטורים שלמען עצמם שומרים על כך שלא יהיו רפורמות חשובות, וזה יעזור למעמד הביניים בישראל.

תודה רבה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת איוב קרא, סיעת הליכוד.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני יוצא מישיבה מאוד חשובה עם ראש הממשלה, שבה בעצם התחלנו לתכנן ולעשות הכול כדי לפתור את בעיית הדיור לזוגות הצעירים. זה דרך לא פשוטה, זה דרך לא קלה, אבל על-פי הדברים ששמענו מראש הממשלה, והדיון שהיה, אולי סוף-סוף יש בשורה לצעירים, לפריפריה, ולכל מי שיש לו בעיה להגיע להקים משפחה בישראל, בלי ביורוקרטיה, בלי בעצם להצטרך כל חייו להחזיר כספים. תוכנית חדשה, כולנו צריכים להתייצב כאיש אחד כדי להביא לבשורה הזאת. אמש הייתי בביקור בערב-אל-עראמשה, בגבול הצפון, בדקתי את מוכנות האזור למקרה שחס וחלילה יהיה מצב חירום ומלחמה, אדוני היושב-ראש, ומאחר שהייתי בשירות צבאי באזור הזה, ראיתי כמה ממשלת ישראל השקיעה ביישובים שבקו העימות, בלי להבדיל בין יישוב לא-יהודי ליהודי. בערב-אל-עראמשה התגלה לי שליד כל בית בעצם מדינת ישראל השקיעה במקלט קטן, ועוד תשעה מקלטים גדולים, ובעצם בשעת-חירום יכולים בהחלט תושבי המקום להיות בטוחים שם, וזה דבר שיצאתי מרוצה מאוד ממנו. אני כולי תקווה שערב-אל-עראמשה, ששייך למועצה האזורית מטה-אשר, יוכל להיות דוגמה לשאר הכפרים בלויאליות, בדרך, וגם, יש לנו הרבה דברים שצריך לעשות במישור החברתי-כלכלי. חזרתי לפני שבוע מהיישוב כסייפה, ואנחנו מסייעים היום ליישוב הזה בהקמת חווה חקלאית ראשונה במגזר הבדואי בדרום, חווה חקלאית שיהיו בה הרבה דברים חדשים מבחינת אטרקציה תיירותית חקלאית משולבת שתוכל להביא פרנסה לתושבי כסייפה. אנחנו עושים הרבה למען הדבר הזה. אני חושב שהדברים שעשינו בתקופה האחרונה, ממשלת ישראל החליטה להקים כמה מרכזי להב"ה כמה מרכזי להב"ה מדובר במרכזים של מחשבים, אוסף של 150 מחשבים לשכבות חלשות, אשר בעצם נותנים מענה של תרגול, של הבנת המחשב הבסיסית, דבר שלא היה במגזר. אני שמח שבסח'נין, במע'אר, בניגוד לכל אלה שמטיפים, שני פרויקטים כבר יצאו לדרך, בדרך, עוד כמה פרויקטים, ואני מקווה שבסופו של דבר כל המגזר הערבי יוכל ליהנות מהמרכזים הללו. הבאנו להחלטה בממשלה שבכל בתי-החולים בצפון, מלב"ן, צפת ופורייה, ייהנו, דרך המשרד שלי, ממכשירי MRI פעם ראשונה, לאחר שהיו במצב קשה, שאנשים חיכו לתורים שלושה חודשים, אדוני היושב-ראש, ולפעמים כמה חודשים, ואפילו יותר, כדי לזכות בצילום של MRI, ומשרד הבריאות יחד אתנו פתר את הבעיה הזאת לצורך מתן שירות בגליל, לכל תושבי הגליל. אני חושב שהממשלה, שרק לפני כמה ימים הביאה תוכנית של 680 מיליון שקל בלי לצאת להפגנות, בלי לעשות איזשהן פרובוקציות פוליטיות, מתוך הוקרה לעדה הדרוזית, 680 מיליון שקל, אדוני היושב-ראש, זכתה העדה הדרוזית. יש כאלה שמחלקים אותם, עושים אותם מינורי. רק לפני שנה היו גם עוד 350 מיליון לצורך כיסוי גירעונות ועוד,

דאליה ומע'אר, מקבלים מהתוכנית של ברוורמן עוד 200 מיליון. המשמעות, מיליארד וכ-300 מיליון שקל, הממשלה הזאת גיבתה את המגזר הכי חשוב הזה בלי להצטרך להפגנה או לאיזה מענות וטענות וכו'. אני גאה שאני נמצא בממשלה שבלי הפגנות, בלי דברים, באה ומחבקת מגזר כל כך חשוב. היו"ר ראובן ריבלין: היו"ר ראובן ריבלין: גם בעוספיא. היו"ר ראובן ריבלין: גם בעוספיא. היו"ר ראובן ריבלין: גם בעוספיא. איוב קרא (הליכוד): היו"ר ראובן ריבלין: גם בעוספיא. איוב קרא (הליכוד):

מיליון כדי שיהיה שילוב בין שתי התוכניות. לכן אני גאה על ממשלה שעושה ולא רק מדברת. אני גאה על ראש ממשלה שעושה ולא מדבר, ושאנשים ימשיכו לצייץ. היו"ר ראובן ריבלין:

עוספיא, הכנסנו אותה מכיוון שראינו צורך, שבתוכנית של ברוורמן יש הרבה חסרים, גיבינו אותה ואת דאליה ומע'אר בעוד 30 מיליון כדי שיהיה שילוב בין שתי התוכניות. לכן אני גאה על ממשלה

לפני שלוש או ארבע שעות הסתיים סבב שיחות. לצערי לא סוכמו דברים, אבל היתה התקדמות. לגבי השכר היתה התקדמות טובה. יש לנו בעיה עם נושא צו הרחבה. היו"ר ראובן ריבלין: גם בעוספיא. איוב קרא (הליכוד): עוספיא, הכנסנו אותה מכיוון שראינו

האלה. אבל הבעיה הגדולה, אדוני היושב-ראש, נושא של צו הרחבה. כשמדברים על צו הרחבה, חשוב לי לציין שרק פעם אחת היה צו הרחבה, אדוני היושב-ראש, וזה היה בשנת 1974. מאז לא היה שום צו הרחבה. וכל חבר כנסת מהאופוזיציה או מהקואליציה שמדבר ומתראיין כמעט 40 שנה, כמעט 38 שנים, לא היה צו הרחבה. הפעם האחרונה שהיה צו הרחבה במשק היתה בשנת 1974, וזה היה לגבי האחיות. אז כל מי שמדבר ואומר: למה אתם לא נותנים צו הרחבה, ולמה הממשלה לא נותנת צו הרחבה? כי עד היום אין צווי הרחבה, לא היו. אבל זה לא אומר, אדוני היושב-ראש, שלא צריך לפתור. לדעתי, ניתן לפתור את זה בדרכים אחרות. מה שחשוב זה לא הכותרת, מה שחשוב זה לא השם. חשוב שעמותות פרטיות ישלמו שכר הוגן לעובדים הסוציאליים, ולא ינצלו אותם. לכן, אדוני היושב-ראש, חשוב לי לציין שיש התקדמות. אני מאוד מאוד מקווה שתוך יום-יומיים יימצא פתרון לנושא צו ההרחבה לעמותות הפרטיות, ופה נוכל באמת לסיים. הנה, סגן שר האוצר יצחק כהן שהוא ממונה על המשא-ומתן מטעם האוצר, מנכ"ל, ישב אתם היום, וגם דיווח לנו שהיתה התקדמות, כפי שאמרתי. גם מנכ"ל משרדי מר נחום איצקוביץ היה שם, עורך-הדין אבי ניסנקורן, אודי ניסן, הממונה על התקציבים, אנשים מאוד רציניים, אדוני היושב-ראש, עם כוונות מאוד טובות. זה כמעט נדיר שמשא-ומתן מהסוג הזה, כולם מסכימים, כולם דוהרים לאותו כיוון. כולם מסכימים שצריך לשפר את השכר שלהם, כולם מסכימים שצריך להטיב אתם, ואנחנו גם רואים את זה בהסכם השכר במשק. הקבוצה היחידה שהחריגו אותה מעבר ל-7.25% זה הם, זאת אומרת שהבינו את הצורך ואת החיוניות של הקבוצה הזאת, בקבוצה החשובה הזאת, ואנחנו נמצאים במקום הזה. הדבר השני שהוסכם זה הנושא הדיפרנציאלי. אני לא צריך, אתה משיב לעניין. די, גמרנו,

סוף סוף אתה משיב לעניין,

הדבר השני שיש הסכמה גם אצל איגוד העובדים הסוציאליים וגם בקרב הממשלה, תגיד לי, ההצעה של האוצר לתת להם 15% תוספת, זה כולל את ה-7.5% או לא כולל?

אבל אנחנו במספרים אחרים, אדוני היושב-ראש, אז הייתי מבקש לא להיכנס. אנחנו במספרים אחרים.

זה כולל את ה-7.25% ההסכם שמקבלים כל עובדי המגזר הציבורי. שני דברים, כפי שאמרתי, מקובלים: 1. שצריך לשפר להם את השכר, 2. שזה צריך להיות באופן דיפרנציאלי. החלשים, בעלי השכר הנמוך יקבלו יותר, בעלי השכר הגבוה יקבלו פחות. ייווצר פה סוג של שוויון, סוג של צמצום פערים. ואני חייב לומר שגם העובדים הסוציאליים, האיגוד מקבל את זה, ורואה את זה בעין יפה. נקווה שמחר כאשר הכנסת תדון בהצעה לסדר-היום, השר כבר יהיה במצב שיוכל לסכם.

אולי יהיו לנו גם בשורות. אבל יש התקדמות. עדיין אין בשורות. אלה הדברים שאני יכול לדווח, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשר. אני מאוד מודה לשר כחלון שלא הופיע כאן כשר הרווחה או כשר התקשורת, אבל מסר אינפורמציה בידיעתו כשר הרווחה. רבותי, נא לשבת. לפנינו שלוש הצעות אי-אמון של הסיעות השונות. הצעת אי-האמון הראשונה שעליה נצביע היא הצעתה של סיעת קדימה בכותרת: עול המסים של נתניהו גורם לקריסת מעמד הביניים והשכבות החלשות, כפי שנומק על-ידי חבר הכנסת אלי אפללו. רבותי, מי בעד אי-האמון? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 42, בעד, 52, נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת אי-האמון לא נתקבלה. לא מפריעים בזמן ההצבעה. אנחנו עוברים להצעת אי-האמון של, לא להפריע לי. אני עכשיו מקריא את הצעת אי-האמון של סיעות מרצ והעבודה, כפי שנומקה על-ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בנושא: הכשל המתמשך בטיפול במערך הכבאות גם אחרי האסון. רבותי, מי בעד?

מי נמנע? נא להצביע. הצעת סיעות העבודה מרצ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 42, בעד, 52 נגד, אין נמנעים. אני קובע שגם הצעת סיעות העבודה ומרצ לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת אי-האמון של סיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד, שאם תתקבל יוזמן היום חבר הכנסת אחמד טיבי לנשיא המדינה. נא להצביע. מי בעד? הנושא כמובן נומק על-ידי טלב אלסאנע, וכותרתו: מדיניות האפליה והקיפוח של הממשלה כלפי המגזר הערבי בכל התחומים והשלכותיה הקשות על רקע השינויים המתרחשים באזור. נא להצביע.

נא להצביע. לא מפריעים. הצעת סיעות רע"ם-תע"ל חד"ש בל"ד להביע

32 בעד, 57, נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת אי-האמון של סיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד לא נתקבלה אף היא.

אנחנו עוברים וממשיכים בסדר-היום, כשעל הסדר עומדת הצעת חוק החברות (תיקון מס'

התשע"א 2011, אשר הוכנה על-ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה, או מי מטעמו, לבוא ולהציג את הצעת החוק. ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית תתקיים מייד אחרי הצגת החוק, מהטעם שאין הסתייגויות לחוק זה. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון. תודה. תודה למזכירת הכנסת. עולה ובא אל דוכן הנואמים יושב-ראש ועדת החוקה להציג את חוק החברות (תיקון מס' 16). מייד לאחר ההצגה נצביע על הצעת החוק בקריאה שנייה, ואם יותר לי, גם בקריאה שלישית. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק החברות (תיקון מס'

התשע"א 2011. מטרת הצעת חוק זו היא לעגן בחוק החברות עקרונות של ממשל תאגידי, שעניינם יצירת מנגנוני בקרה ופיקוח על אופן ניהולן של חברות. מאז פברואר 2000, שבו נכנס לתוקף חוק החברות החדש,

הוראות רבות הנוגעות בממשל התאגידי, נבחן יישומם של עקרונות הממשל התאגידי בישראל והצורך בעדכון נוכח ההתפתחויות בארץ ובעולם. בעקבות המלצות של הוועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי בישראל, בראשותו של פרופסור זוהר גושן, הוכנה הצעת החוק הכוללת תיקונים הנדרשים לצורך ייעול הממשל התאגידי בישראל והתאמתו למציאות הישראלית ולעקרונות הנהוגים בתחום זה בעולם. הצעת החוק כוללת מגוון רחב של נושאים, ואציין את המרכזיים שבהם. 1. הוראות מומלצות של ממשל תאגידי, הצעת החוק מוסיפה לחוק תוספת ובה מפורטת רשימת נורמות מומלצות של ממשל תאגידי, שאימוצן הוא וולונטרי, על-פי המוצע. חברה ציבורית לא תהיה חייבת לאמץ את הוראות הממשל התאגידי, אך היא תידרש לציין, במסגרת הדוח השנתי שלה לציבור, אם אימצה את ההוראות האמורות. כך תיווצר שקיפות לגבי מנגנוני קבלת ההחלטות בחברה. ההוראות המומלצות עוסקות במגוון רחב של נושאים, בין היתר: הוראות לעניין הכשרת הדירקטורים בחברה, אופן מינוי דירקטורים חיצוניים, שיעור הדירקטורים הבלתי-תלויים בחברה וגיוון מגדרי של הדירקטוריון. במהלך הדיונים בהצעת החוק אישרה מליאת הכנסת הצעת חוק ממשלתית, שיזמה סגנית השר גילה גמליאל, ואשר לפיה היא עוסקת בייצוג נשים בדירקטוריונים. הוועדה שילבה את הוראות הצעת החוק של סגנית השר גילה גמליאל לתוך הוראות החוק, ואני מבקש כבר בשלב זה להודות לחברת הכנסת גילה גמליאל, סגנית השר, על המאמצים שהיא עשתה ועל הצעת החוק הנפלאה שהיא הביאה, ששולבה בהצעת החוק הנוכחית. 2. מעמדם של דירקטורים חיצוניים, מוצע להחמיר את כללי הרוב הדרוש למינוי דירקטורים חיצוניים על-ידי האספה הכללית, באופן שהרוב שיידרש מבין בעלי מניות המיעוט יגדל. במקביל מוצע להגדיל את משך הכהונה האפשרית של דירקטור חיצוני ולקבוע את כללי הרוב הנדרשים לכך בהחלטה באספה הכללית. כמו כן מוצע להחמיר את הגדרת ה"זיקה" האסורה על דירקטור חיצוני ולהרחיב את האיסור על מינוי והעסקה של דירקטור חיצוני על-ידי החברה או בעל שליטה בה. 3. מעמדה של ועדת הביקורת, כדי לחזק את ההגנה על בעלי מניות המיעוט, הצעת החוק מבקשת לבצר את מעמדה של ועדת הביקורת, בין היתר על-ידי שינוי הרכב ועדת הביקורת כך שיכיל רוב של דירקטורים בלתי תלויים, הרחבה משמעותית של תפקידי ועדת הביקורת וקביעת איסור על בעלי עניין להשתתף באופן קבוע בישיבות הוועדה. 4. עיצומים כספיים, כדי להגביר את האכיפה האזרחית של דיני החברות, הצעת החוק מציעה להסמיך את רשות ניירות ערך להטיל עיצומים כספיים בגין אי-מילוי הוראות החוק,

בפעילותה התקינה של החברה ובאיוש תפקידים שונים בה. נוסף על האמור יש בהצעת החוק תיקונים לנושאים רבים נוספים בחוק החברות, כגון: הגדרת תפקיד הדירקטור, הסדרת היחסים בין יושב-ראש הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, החמרת הכללים לעניין עסקאות חריגות ועסקאות עם בעלי שליטה, הקלת האפשרות להגיש תביעה נגזרת והוראות לעניין הצעות רכש של חברות. עם כל הכבוד, מדובר בהצעת חוק מאוד חשובה, שתיטיב ותייעל את מנגנוני קבלת ההחלטות בחברות הציבוריות בישראל ותחזק את ההגנה על כספם של חלק לא מבוטל מאזרחי ישראל, המושקע בחברות הציבוריות באמצעות גופי ההשקעה המוסדיים כגון קרנות הפנסיה והביטוח. הצעת החוק מקדמת את המשק הישראלי, את שוק החברות, את הבורסה הישראלית בכמה דרגות קדימה. להצעת החוק לא מצורפות הסתייגויות, ואני מבקש מחברי הכנסת לאשרה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בנוסח המוגש על-ידי הוועדה. אני מבקש להודות כבר בשלב הזה לעורך-הדין אלעזר שטרן, היועץ המשפטי של הוועדה, לדורית ואג, מנהלת הוועדה, לצוות העוזרים שלי, ולמשנה ליועץ המשפטי אבי ליכט, על עבודה נפלאה שהם עשו בוועדה בהכנת החוק הזה.

אני מאוד מודה ליושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט על הכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית. באמת חוק חשוב. אני ממתין עד אשר יגיע יושב-ראש הוועדה למקומו, כדי לאפשר לו להצביע. רבותי, נא לשבת. הצעת חוק החברות (תיקון מס'

התשע"א 2011, קריאה שנייה מקשה אחת, שכן אין לחוק זה הסתייגויות, לפי הצעת הוועדה. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע?

להצביע. סעיפים 1 49 נתקבלו. בעד, 39, אחד נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת, מי הצביע נגד? כבוד השר בגין הצביע נגד משום מה. כבוד השר בגין, אדוני הצביע נגד חוק החברות ביודעין או בטעות? לא ביודעין, בטעות איומה.

השר בגין אומר שהצביע נגד חוק החברות בטעות. אני לא משנה את ההצבעה. בעד, 39, אחד נגד, אין נמנעים. השר בגין אומר שטעה בהצבעה. יחד עם זה אינני משנה, אבל הוא יכול לשבת ולתקן את הצבעתו. אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, יש לי הרגל כזה, אדוני, להצביע נגד. עוד יהיו לנו הרבה הזדמנויות, נראה לי. כבוד חבר הכנסת רותם, האם אדוני, כיושב-ראש הוועדה, מבקש שאנחנו נצביע בקריאה שלישית?

הצעת חוק החברות (תיקון מס' 16), התשע"א 2011, מי בעד?

בקריאה שלישית. נא להצביע. חוק החברות (תיקון מס' 16), התשע"א 2011, נתקבל. 35 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחוק החברות (תיקון מס' 16), התשע"א 2011, עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת חוק, האם חבר הכנסת אזולאי נמצא באולם, או יש מי מטעמו שיציג בפנינו את חוק הגנים הלאומיים? יושב-ראש ועדת הפנים מוסמך. הוא מתפלל. הואיל והוא מתפלל, ואין אנחנו מפריעים לאנשים בתפילתם, אני מציע שחבר הכנסת גפני, אשר כבר אחרי התפילה אני מקווה, ואם לא, לפני התפילה, יבוא ויציג את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70) לקריאה שנייה ושלישית. אין להצעת חוק זו הסתייגויות.

יש הסתייגויות.

אני לא יודע אם הוא עומד עליהן. הורידו אותן. הורידו אותן. אז אין הסתייגויות.

תודה רבה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א 2011. הצעת חוק זו עברה בקריאה ראשונה כחלק מהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012. לאחר שהוועדה קיימה שני דיונים בהצעה במסגרת חוק ההסדרים, מצאנו שמדובר בעניין מורכב, ולפיכך ביקשנו מהכנסת לפצל את פרק ייעול הליכי הרישום מהצעת חוק ההסדרים כך שנוכל להמשיך לדון בהסדר המוצע באופן יסודי, וכך אכן עשינו. מטרת ההצעה המובאת בפניכם, לפי עמדת הממשלה, היא לייעל את הליכי הרישום של עסקאות נדל"ן. ההצעה נולדה לאחר שנמצא בדוח עשיית עסקים העולמי, שהליכי הרישום בישראל מסורבלים. אף-על-פי-כן, ההצעה לא מטפלת ברישום עצמו, אלא בתשלום מס שבח ובהליכי השומה לגביו. על-פי ההצעה תקום חובת ניכוי מס במקור של תשלום מס שבח על הקונה. כיום מוטל תשלום מס השבח על המוכר. לפי ההצעה, לאחר שהקונה יעביר 40% מהתמורה למוכר הוא יחויב להעביר לרשות המסים תשלום על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, מתוך התמורה שהיה עליו להעביר למוכר. רשות המסים תראה בתשלום זה כאילו שולם על-ידי המוכר על חשבון המס בו הוא חייב. בהצעת החוק המקורית ביקשה הממשלה לקבוע כי חובת תשלום מס שבח ומס רכישה תקום כבר לאחר שהקונה העביר למוכר 30% מהתמורה, וזאת במקום 50% מהתמורה, כפי שמופיע היום בחוק. לבסוף החליטה הוועדה כי לגבי מס שבח יוקדם המועד למועד שבו הועברה 40% מהתמורה, זאת פשרה שהוועדה עשתה, בעוד שלגבי מס הרכישה לא יהיה שינוי והחובה תקום רק לאחר שיועברו 50% מהתמורה.

לפי הצעת החוק המקורית, חובת המקדמה היתה אמורה לחול ביחס לכל נכס שהוא. הוועדה קבעה לצורך הקלה על ציבור הקונים, שחובת המקדמה לא תחול ביחס לדירות מגורים שפטורות מתשלום מס שבח. על רכישת דירות מגורים פטורות לא חלה חובת התשלום. כמו כן גובה המקדמה שאותה דרשה רשות המסים בהצעה המקורית היה 15% מהתמורה. הוועדה סברה כי מדובר במקדמה גבוהה מדי ביחס לשיעור מס השבח הממוצע, ולכן הוחלט כי לגבי נכסים שיום הרכישה שלהם מיום כ"א בחשוון התשס"ב, 7 בנובמבר 2001 ואילך, יהיה שיעור המקדמה 7.5% מהתמורה בלבד. לגבי נכסים שנרכשו במועד מוקדם יותר יישאר שיעור מקדמה של 15% כיוון שלגביהם קיימים שיעורי מס שבח גבוהים יותר. בנוסף קבעה ועדת הכספים אפשרות למוכר או לרוכש לבקש את הפחתת סכום המקדמה, כך שהמנהל ייתן תשובה בבקשת ההפחתה בתוך זמן קצר יחד עם הודעתו בדבר סכום המס. ועדת הכספים קבעה במהלך הדיונים כי במצב שבו עסקת המכר לא הושלמה והחזקה בנכס לא הועברה לקונה בשל נסיבות התלויות במוכר בלבד, יהיה רשאי הקונה לבקש כי סכום המקדמה יוחזר לו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. בנוסף כוללת ההצעה הוראות שונות בדבר קיצור הליכי השומה, ובין השאר קביעה של מסלול הצהרה אחיד של שומה עצמית בתוך 40 יום מיום ביצוע העסקה. כמו כן ההצעה קובעת קנסות וקיצורי מועדים שתכליתם יצירת מצב בו הקונה יהיה זכאי לקבל אישור רישום נכס במועד מוקדם. אציין כי הוועדה קיימה דיונים ארוכים בהצעה זו והתלבטה רבות אם היא אכן תשיג את תכליתה ותביא לקיצור הליכי הרישום. בסופו של דבר ימים יגידו, אדוני היושב-ראש, אם גישת הממשלה ורשות המסים נכונה ואכן יהיה בהצעה זו משום ייעול ההליכים. איך הצלחת להעביר את זה בלי הסתייגויות? באמת, מעניין. שיניתם, שינינו בוועדה. אבל אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר גם לחברי הכנסת: אני כמו חברים בוועדה, מתלבט. החוק הזה בא לייעל את הליכי הרישום. תמיד אפשר לשנות אותו. אני מתלבט אם זה אכן ישיג את מטרתו. אני אמרתי את זה. צריך מעקב. לא נראה חטא או עוון ברשות המסים, נקבע עוד חצי שנה מעקב.

אחרי תקופה,

החוק לא השיג את מטרתו וצריך לשנות אותו. אבל מכיוון שאין הסתייגויות לחוק הזה אני מבקש את אישור מליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית.

אני מאוד מודה ליושב-ראש ועדת הכספים על הפירוט ועל הצגת החוק שהוא חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

שעבר תיקונים בוועדה עצמה, והנוסח המובא על-ידי הוועדה הינו הנוסח אשר הוגש במקור על-ידי הממשלה, ולכן גם אין הסתייגויות. היו הסתייגויות של חבר הכנסת אורלב אשר חזר בו מרצונו לנמקן, ולכן הוא חוזר בו מההסתייגויות. אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע בקריאה שנייה, כהצעת הוועדה. מי בעד, מי נגד חוק מיסוי מקרקעין? סעיפים 1 25 נתקבלו. בעד, 28, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א 2011, עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב ראש הוועדה, לקרוא בקריאה שלישית?

תודה רבה. נא להצביע בקריאה שלישית. הצעת חוק המיסוי, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א 2011, נתקבל. בעד, 27, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א 2011, עבר בקריאה שלישית, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת אזולאי, אנחנו דחינו את הצעת החוק שלך מפאת כבוד התפילה וכבודך. אנחנו מזמינים אותך לעלות על מנת להציג את הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 10), התשע"א 2011, לקריאה שנייה. ולאחר מכן נצביע גם בקריאה שלישית, כי אין הסתייגויות לחוק זה. נא להציגו. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על ההתחשבות. אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 10), התשע"א 2011, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, להלן: החוק, מקים את הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים שהיא תאגיד ציבורי. החוק קובע כי לרשות תהיה מליאה בת 19 חברים ובהם נציגי הממשלה, נציגים מקרב מוסדות מדעיים, נציגי ציבור ונציגי השלטון המקומי. יושב-ראש המליאה מתמנה על-ידי השר להגנת הסביבה, מבין חבריה. המליאה אחראית לקביעת מדיניות הרשות, התוויית קווי פעולתה, קביעת תוכניות העבודה שלה, אישור תקציבה ועוד. בשל ההיקף והמגוון של תפקידי המליאה והזמן והמאמץ הנדרשים מחבריה לשם ביצועם כיאות, מוצע להסמיך את השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר האוצר, לקבוע תקנות לעניין תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המליאה וליושב-ראש המליאה אשר אינם מכהנים במליאה מתוקף תפקידם בגוף אחר ועל כן אינם מתוגמלים על כהונתם במליאה ממקור אחר. כדי לאפשר תשלום גמול והחזר הוצאות באופן מיידי מוצע לקבוע כי עד שיותקנו תקנות ראשונות או עד חצי שנה, לפי המוקדם, יהיה השר להגנת הסביבה רשאי, בהסכמת שר האוצר, לאשר את הגמול והחזר ההוצאות שיאושרו. הצעת חוק זו מוגשת ללא הסתייגויות, ולכן אבקש כי הכנסת תתמוך בה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מאוד מודה ליושב-ראש ועדת הפנים על הצגת הצעת החוק המאפשרת לנו לגשת להצבעה עליה מקשה אחת בקריאה שנייה. ובכן, נא לשבת, רבותי, כל מי שרוצה להשתתף בהצבעה. הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 10), התשע"א 2011, בקריאה שנייה, מקשה אחת. נא להצביע, מי בעד?

מי נמנע? סעיפים 1 2 נתקבלו. בעד, 37, אין מתנגדים, נמנע אחד. אני קובע שהצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 10),

עברה בקריאה שנייה. חבר הכנסת דוד אזולאי, אדוני יושב-ראש הוועדה, האם לקרוא בקריאה שלישית?

ובכן הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 10) גמול והחזר הוצאות לחברי המליאה, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? בקריאה שלישית. חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,

בעד, 35, אין מתנגדים, נמנע אחד. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, חברי חברי הכנסת: בקשת חברי הכנסת מאיר שטרית ואורי אריאל לבטל את הצווים הבאים: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11), התשע"א 2010, וצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13), התשע"א 2010. חבר הכנסת מאיר שטרית,

לרשותך חמש דקות תמימות על מנת להתנגד, ולאחריך, לחבר הכנסת אורי אריאל. אדוני היושב-ראש, אם מותר לי להציע משהו לסדר.

הסעיף הבא בסדר-היום, אחריו זה גם כן צו המכס והפטורים שמביאים אותו להצבעה,

אני מבקש להתנגד גם לו. אדוני יכול על שלושה. לדבר עשר דקות, אדבר על שלושתם. נכון. אם זה שני סעיפים נפרדים אתה יכול לדבר עשר דקות. אני מקבל. חבר הכנסת אורי אריאל גם מתנגד לזה או רק אדוני? אני לא יודע, אבל אני מתנגד לזה. הוא לא ראה את הצו, הוא הונח רק היום. השני הונח רק היום על שולחן הכנסת. אתה צודק. אני סוגר את הרשימה. לאדוני עשר דקות. אדוני היושב-ראש, אנחנו רואים פעם נוספת את מדיניות הממשלה להעלאת מסים עקיפים. נכון שמדובר פה לכאורה בשני התיקונים הקטנים שהוגשו על העלאת המס על שיני שום. לכאורה מה זה חשוב שיני שום? אבל אני שואל: למה להעלות את המס על שיני שום?

מה קרה? השום הוא בריא, הוא אנטיביוטיקה טבעית. אנשים משתמשים בשום. למה להעלות את המחירים של שיני שום לציבור? מי משתמש בשום? כל עקרת בית שאני מכיר. מה את צוחקת, דליה?

זה לא רק מועיל, זה גם טעים. זה לא רק מביא מזל, זה לא רק מביא מזל, זה מאוד טעים. גם קונים שום למזל, אז, שמים בכיס. למה להעלות את מחיר המזל?

מאיר, שחקני כדורגל שמים את זה בגרב. שמים בכיס, זה מה שאמרתי. אני מכיר שחקני כדורגל שמרגע שיש להם רגל של ארנבת בכיס לא מאמינים באמונות טפלות. לא מאמינים בשום. שום זה רק פריט אחד. אני בכוונה מדבר,

על כל שיני השום יחד, מעלים את המס. עכשיו, מה ההיגיון בהעלאת המס? ניסיתי לשאול, אדוני היושב-ראש, להבין מה ההיגיון, אני מתחיל להפעיל את הראש. בהעלאת המס על שיני שום. מה ההיגיון? הסתבר ככה, שמאחר שבזמנו הביאו שום, כי היה חסר שום בארץ, אז ייבאו את השום לארץ, והורידו מעליו את המכס, כדי להקל על הציבור. ומסתבר שהחליטו חקלאים בישראל להיכנס לגידול שום, ברוכים הבאים, אדרבה ואדרבה, הלוואי שיגדלו שומים בארץ, ובצלים, וכל הארץ תימלא שום ובצל,

כשהחקלאים רוצים להיכנס לייצר שום, אומרים: אנחנו רוצים להגן על הייצור הזה, לכן בוא נעלה את המכס. מה פסול בזה? לא פסול. אני מציע קודם לחכות ולראות שנייצר שום ישראלי. מייצרים. כבר מייצרים. ואחרי שנראה כמות גדולה מאוד של שום ישראלי בשוק, ונראה באמת שהוא מתחרה, אז יש היגיון לבדוק את האופציה אם באמת שווה לבטל את המכס על השום. הרי השום הישראלי שימכרו, הוא לא יהיה יותר זול מהשום המיובא,

בדרך כלל מביאים פירות וירקות כשיש חוסר, כדי לאזן את המחירים בשוק. ראינו את העליות,

של האינפלציה, מהעלאת המחירים של הירקות והפירות. בגלל החוסר בארץ נאלצו להביא עגבניות ופלפלים לתקופה מסוימת, או תפוחים, כדי להקטין את המחירים בשוק. זה הגיוני, ואני לא חושב שזה נכון. יותר חמור בעיני, חבר הכנסת גפני, זה ההיטל החדש שהנחתם על שולחן הכנסת. אנחנו חוזרים לסיפור הזה מחדש.

מעלים, תקשיב טוב, מעלים את המכס על כל סוגי הדגים הכשרים בישראל. מעלים את המכס על דגי לוקוס,

פלמודה, אנטיאס וסרגוס, מעלים את המכס בצורה משמעותית. לעומת זאת,

בצו הזה, אני קורא בצו הזה שסרטנים, דג החרב, סרטן הסלע, חסילונים, פטורים ממכס. ממילא אי-אפשר לייבא את זה, אתה יודע.

פטורים ממכס. אני שואל, למה לא מביאים? לא מייבאים לובסטרים? מאיר, הרי אי-אפשר לייבא את זה. לא מביאים לובסטרים? מייבאים ועוד איך לובסטרים. כי הם באים עד השולחן בהליכה, בגלל

מייבאים את כל השרצים, שרצי הים, וחיות רעות, אתה בעצמך אומר שהם זוחלים. אני נגד זה. הם זוחלים.

הם מגיעים בהליכה, חבר הכנסת נסים זאב, תגיד לי אתה, כשעוד אתה היית שר האוצר.

אדם שלא אוכל שרצים ולא אוכל טרף, אני שואל אותך, מה

להעלות את מחיר הדגים הכשרים לעם ישראל ערב פסח, כשדג הוא חלק מרכזי בענף או בשוק, ובאותו זמן אנחנו פוטרים ממכס את כל השרצים למיניהם? מה ההיגיון? כי כל השרצים האלה, ממילא איש לא קונה אותם. למה אתה אומר, אדוני היושב-ראש? איש לא אוכל אותם. אדוני היושב-ראש, אני מזמין אותך למסעדת "אידי" באשדוד, תראה אם אוכלים או לא אוכלים.

אוכלים הרבה מאוד שרצים שם. מסעדות דגים. כל מאכלי דגים אוכלים ועוד איך,

בכמויות עצומות.

אני לא סובל את זה, אני לא נוגע בזה, חס וחלילה. אבל אוכלים.

בכמויות עצומות.

אולי אתה לא אוכל, אבל אוכלים. בטוח שלא. תאמין לי, יש כאלה שחושבים שמה שכשר,

יש כאלה שחושבים שמה, חבר הכנסת, חבר הכנסת שטרית, אני רוצה לומר לך שעניין זה הובא בפני יושב-ראש הוועדה, ועדת הכספים, ו, חבר הכנסת ליצמן, בזמנו,

וניסו לעשות לו,

אנחנו פשוט התעלמנו מהאפשרות. אם מישהו טוען שלא מייבאים לארץ את זה, אני כופר בזאת. אני קובע, אדוני, לא רק שמייבאים, מייבאים כמויות גדולות מאוד. יש כאלה שאומרים: יש הבדל, יש כשר, ויש טעים. אני לא מסכים אתם. אני חושב שכשר זה טעים.

בעיני אחרים השרצים הטמאים, הם בעיניהם טעימים. אני שואל: למה? למה לפטור ממס? ויותר חשוב, כואב לי, למה להעלות מס על הדגים?

מה קרה? למה להעלות מס?

מביאים דגים מחוץ-לארץ, תנו לאנשים לאכול, תורידו את מחיר הבשר, את המחיר הדגים. אין סיבה בעולם.

אדוני היושב-ראש, כשהעליתי זאת בפעם שעברה, לא רציתם לשמוע. הטילו על בשר בקר מס של 190%. למה? למה 190% מס?

למה? ואני אומר לך,

אני מבין את הצורך של החקלאים לגדל בקר בארץ, אני בעדם. אני תומך, שיהיה ברור, חבר הכנסת שי חרמש. אני בעד גידול בקר לבשר בארץ, אני בעד שהחקלאים יתפסו את השטחים הפתוחים באמצעות הבקר, אני בעד לסבסד ישירות את החקלאים, כדי שיהיה כדאי להם לגדל בקר, אבל הכמות שהם מספקים היא קטנה ביותר לעומת יבוא הבשר. היבוא הוא הרוב, ועל הרוב הזה, הציבור מוענש, הוא משלם 190% מכס על בשר מיובא.

אני שואל: מה ההיגיון בזה? אני הבנתי את ההיגיון. יכול להיות שהממשלה, מה ההיגיון? רוצה לעודד לאכול כשר. אני מדבר על בשר כשר, אדוני.

אז כדי לעודד לאכול בשר כשר, מעלים את המכס? כדי שתאכל תוצרת הארץ. לעומת זאת, אלה שרוצים לגדל בארץ דברים לא כשרים, פותחים את הייבוא, ועל-ידי כך, אדוני, אני מדבר, בישראל יש, של משגיחי כשרות. כן, אדוני. אפשר לקנות את הבשר.

אני חלילה לא מדבר,

למה עליו מוטל מכס 190%? רוצים לעודד

למה מטילים מכס 190%, אם כך? אדרבה, תוריד את המכס, יאכלו הרבה יותר בשר. אדוני, תגיד מה, מכס, לא. אתה לא משלם על תוצרת ישראל. בטח שאתה משלם. על היבוא אתה משלם. על היבוא. זה רוב הבשר. רוצים לעודד, רוב הבשר הכשר מיובא לארץ. 90% מיובא לארץ. אני שואל: למה להעלות מכס ל-190%? תגיד לי, אתה יודע מה דוחף את האנשים לאכול חזיר? אני אענה לך, אדוני. אתה יודע מה דוחף אותם?

זה הרבה יותר זול, כי זה לא כשר. יותר זול לאכול טרפה ויותר שווה לאכול חזיר, כי זה עולה גרושים. אין עליו מכס, על כל השרצים האלה אין מכס. אני לא מבין למה צריך להטיל מכס של 190% על בשר.

למה להעניש את הציבור שאוכל בשר? רבים כאלה. ואני רציני עכשיו, זה לא צחוק. הבאתי שורה של נושאים שמראים לך שכל השרצים, כל הפיגולים, כל הקרביים הפנימיים של חיות, הכול פטור ממכס. כל הבשר הכשר, הכול עם מכס, עשרות אחוזים.

תורידו את המכס הזה. אז האוצר יפסיד עוד כמה עשרות מיליוני שקלים.

שמביאים בפנינו, מגדיל את הכנסות הממשלה ב-15 מיליון שקל. אני שואל: שווה בגלל זה להעניש את הציבור? מה קרה לכם? הממשלה הזאת הרי בעצם מתעמרת ממילא בחלשים, העלו את מחיר המים, את מחיר הדלק, את כל המסים העקיפים, בעוד שצריך לעשות ההיפך, ומורידים מס הכנסה לעשירים.

תעשו את ההיפך, תורידו את המסים העקיפים, את המכס, את מס ערך מוסף, את מה שדופק את החלשים, ותשאירו את מס הכנסה בגודלו.

אדוני היושב-ראש, על-פי נתוני ה-OECD, ישראל נמצאת באחד המקומות הנמוכים בכל מדינות ה-OECD בנטל המס הישיר, כלומר במס הכנסה. לעומת זאת, במס העקיף,

ישראל מקום ראשון במדינות ה-OECD במס העקיף. מקום ראשון. פירושו, אנחנו יוצרים מדיניות שדופקת את החלשים, כי כידוע מס רגרסיבי דופק את החלש, ובמס ישיר אנחנו גן-עדן לעשירים. אני חושב, אדוני, שזאת מדיניות חברתית עקומה, שלא נותנת תשובה לחלשים. עכשיו תוסיפו לזה שכל דבר קטן שרוצים לקנות, עוד מכס ועוד מכס, הפעם זה שיני שום, עכשיו דגים למיניהם, על כל הדגים הכשרים מעלים את המכס ב-16%.

מה קרה?

להגן על מישהו שמגדל שלושה דגים בבריכה? אני לא מבין את ההיגיון הזה. ואם רוצים להגן על חקלאים שמגדלים דגים, אהלן וסהלן, אני בעד לסבסד אותם ישירות,

המכס הזה שווה כך וכך כסף, אני נותן לכם את הכסף הזה ביד, זה יותר זול, יותר זול לי,

יותר זול לי לסבסד את החקלאי, יותר זול לי, מאשר להעניש את כל עם ישראל בגין הדבר הזה, שאני מגן על 10% מהייצור של בשר, אני מעניש 90% מהבשר במכס 190%. זה חסר היגיון לחלוטין. מאיר, אפשר רגע לענות לך?

היית שר האוצר, והיית חתום בדיוק על הצו הזה, כשר האוצר. היית יכול לעשות את זה, למה לא עשית את זה? החליפו אותו. אדוני חבר הכנסת חרמש, הייתי שר האוצר תקופה קצרה, חצי שנה, אני אענה לך. ב-1999. אני לא בטוח שחתמתי על צו כזה.

חותם על שום דבר שאני לא קורא, ואני לא קראתי צו כזה אף פעם עד שראיתי בכנסת.

ואני אומר לך, גם אם עשיתי אני טעות, אז מה? צריך להמשיך אותה כל החיים? אז אני, מודה ועוזב ירוחם. אז מה, אם אני טעיתי צריך להמשיך את זה? אני למדתי, אם לא קראתי את הצו זו טעות שלי.

אני רואה את הצו, ואני חושב שהוא עקום, ואין סיבה לא לתקן אותו. אין סיבה. וחבר הכנסת גפני, שהוא יושב-ראש ועדת הכספים,

אני מתפלא עליך, אתה בחור דתי, איך אתה נותן יד לאיוולת הזאת?

איך? שומו שמים, איך?

אתה בעצם בלי כוונה, אני בטוח שבלי כוונה, חבר הכנסת גפני, אתה מעודד את עם ישראל לאכול טרף.

אשרי המאמין, אני לא מאמין בזה, לא מאמין. חבר הכנסת גפני, הגיע הזמן שתעשה תיקון פעם אחת. אתה יודע מה,

תחזיר את הצו לוועדת הכספים, תזמין אותי לדיון,

נעבור סעיף סעיף, אני ואתה. אם אני לא משכנע אותך, תחזור לפה, נשים יד על השולחן ונצביע בעד.

ואם אני משכנע אותך, תלך אתי. בוא ננסה. פעם אחת. תנסה אותי. אני לא בלתי הגיוני. לא רוצה לעשות שום מחטף כלכלי. אני דואג לציבור החלש. גם בציבור שלכם. אתם אוכלים בשר הרי.

יש כאלה אוכלים חלב. אנחנו אוכלים רק בשר. רק בשר. אין סיבה שיענישו את הציבור במחירים כל כך כבדים. אין סיבה. אפשר להקל על הציבור הרחב בכסף קטן.

תסכים לתיקון הזה, אני מוכן לבוא לוועדת הכספים, לשבת אתך כמה זמן שדרוש, עם אנשי האוצר, אגב, ואנשי משרד החקלאות, והחקלאים, ונגיע לפתרון טוב לכולם, כי אני מאמין שאפשר לפתור את הבעיה של החקלאים יחסית בכסף קטן, ולהפסיק את העונש הקולקטיבי של הציבור על-ידי העלאת מכסים בצורה כל כך מטורפת על מאכלים בסיסיים,

חבר הכנסת גפני, אני לא יודע אם שמעת קודם, מה שדוחף את האנשים לאכול טרף זה מחיר הבשר הטרף.

קילו בשר חזיר עולה פחות מחצי מקילו בשר בקר כשר. אין בזה שום היגיון. תורידו את המכס. תודה רבה, חבר הכנסת מאיר שטרית. מי שדוחף לאכול חזיר זה החינוך הקלוקל, התרבות המזופתת, חבר הכנסת נסים זאב. לא, הוא זעק לחברה, אתה צודק, זה גם זה וגם זה. אל תקלו ראש במחירים. בעולם כולו מעודדים לאכול כשר, תודה. חבר הכנסת נסים זאב, קול זעקתך נשמע. חבר הכנסת אורי אריאל יעלה ויבוא לנמק את התנגדותו לצווים, ולאחר מכן נצביע על שני הצווים הראשונים בנפרד ועל הצו השלישי בנפרד. זה שלוש הצבעות. השלישי הוא כבר דיבר. אנחנו דנו בצורה משולבת על שלושת הצווים, מאיר שטרית מיצה את דבריו, ועכשיו עומדות חמש דקות לרשותו של חבר הכנסת אורי אריאל.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת מאיר שטרית, ניסה היושב-ראש להגן כמנהג בלהט כמנהג רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, מלמד זכות על ישראל, ואתה הוכחת לו שזה לא נכון. תן לו להגן על עם ישראל. הוא לא רואה אנשים שאוכלים טרפות. אתה יודע מה, גם אני לא, ואני בטוח שלא אוכלים. כי איך יכול להיות שיהודים טובים יאכלו דברים ש, יש על זה פרק שלם בתורה הקדושה שלנו, שמסביר מה מותר ומה אסור לאכול. עכשיו, אומרים חכמים דבר מאוד חשוב, אומרים: אל תאמר אי אפשי, אי אפשי, אינני יכול, אינני רוצה. אמור: אפשי ואפשי, אני רוצה ורוצה לאכול, אבל הקדוש-ברוך-הוא אסר. אל תמצא תירוצים: זה לא כשר, זה לא בריא, זה מלוכלך, לא, תאמר את האמת הפשוטה, שהקדוש-ברוך-הוא אסר, ואנחנו לא מבינים. מה לעשות, אנחנו לא מבינים את כל מעשי הבריאה. אבל אני מבקש משר האוצר, שר האוצר, אם אפשר, שתי שניות, אחרי זה תמשיך, מכובדי שר האוצר, למה אתה, בתור יהודי טוב, צריך להגיש את כל השרצים האלה? זה מתאים לליכוד? לדרכו המסורתית? זה מתאים לך? זה מתאים לבית אבא? אני לא מכיר את הוריך. מה, בשביל מה אתם צריכים להיות חתומים על זה? יש איזו סיבה טובה? חבר הכנסת חיים כץ, אני לא פונה ליושב-ראש, אני יודע את דעתו, והוא גם לא בא ממפלגה,

מה יש לכם שאתם צריכים להצביע בעד זה עכשיו? בעד מה? יש מישהו שלמרות כל הצעקות, אני לא יודע בדיוק מה קורה, כי לא הצלחתי לעקוב, זאת האמת, אבל אני סומך עליו. חבר הכנסת גפני, אני לא מאמין, חברי הכנסת שטרית ואחרים, אני לא מאמין שנתן את ידו לזה, וגם לא באיזה קומבינה. אני מקווה. אז הוא יסביר, אני אקשיב, ואם יהיה לי משהו, אז תאפשר לי להגיד לך משפט. אבל אני עובד עם חבר הכנסת גפני לא מעט, בוועדת הכספים, ואני לא יכול להאמין שאתה נותן את ידך, אני בטוח שאתה תיכף תסביר וזה יהיה בסדר גמור אפילו. אבל אני מתפלא על ידידי השר יצחק כהן. חבר הכנסת זאב, אני יודע: יש לך הרבה דברים להגיד, תבוא תגיד. לך להירשם. עכשיו אתה תקשיב, אני אדבר. יש לי רמקול ולא שומעים את הצעקות שלך. אני רק מתפלא על השר יצחק כהן. איך אתה יכול בשם האוצר, לא אתה אישית, זה לא עניין אישי, להגיש צו כזה לאישור הכנסת? אבל אני בטוח שגם אתה דואג שזה לא יהיה ככה. אני לא יודע בדיוק את ההסבר, אבל אני משוכנע שאתה לא רוצה שיהיו שרצים, גם אם זה מכניס לקופת המדינה 15 מיליון שקל.

אין לי שום ספק, גם אותך אני מכיר זמן רב, לא לא לא לא, תקשיב, אני לא יכול להאמין שחבר הכנסת הרב יצחק כהן,

נתן את ידו לזה. זה לא עולה על הדעת. עכשיו תראו, יוצאי מצרים התגעגעו לשומים, נכון? לבצלים. מה לנו ולעניין הזה? זאת היתה תקלה. היה להם רגע קשה, אז הם אמרו: נזכרנו במצרים. אז מה, אתם מציעים לנו לחזור מצרימה? אני רוצה להציע לכנסת בכלל, ליושב-ראש ועדת הכספים, לשר האוצר ולסגן שר האוצר בפרט, שהכלל יהיה כזה: כל מה שכשר, מעודדים אותו, וכל מה שלא כשר, לא מטפלים בו בכלל. להיפך, צריך לשים עליו איסור מוחלט, אין, ובא לציון גואל. נעשה דבר טוב ערב חג הפורים, ולא נאפשר את הדברים. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש, בדבר אחד קצת שונה. יש דבר אחד שלא צריך להטיל עליו מכסים, לא כאלה ולא כאלה, וזה הבנייה בירושלים. עד מתי, אדוני ראש הממשלה, עד מתי, מכובדי שר הבינוי והשיכון, עד מתי תתעללו בירושלים?

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. ישיב יושב-ראש ועדת הכספים, אם הוא רוצה. כן, הוא רוצה. לאחר מכן נעבור להצבעה על שלושת הצווים. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, השרים, אני מבקש, אני אעשה את זה בקצרה, אבל אני מבקש לעשות סדר בדברים שמובאים לאישור מליאת הכנסת. יש שני צווים שאנחנו נדרשים לאשר, שני הצווים הראשונים, שזה צו תעריף המכס, זה הנושא של אבקת חלב והנושא של שיני שום. אנחנו נדרשים לאשר את הצווים. הדבר השלישי, אנחנו לא נדרשים לאשר את הצו, אנחנו נדרשים לאשר את החלטת ועדת הכספים, חבר הכנסת שטרית, שמבטלת את הצו. מבטלת. אני אסביר למה הכוונה. שלא תהיה אי-הבנה,

קיבלתי את המוסר מכם ופעלתי בהתאם. אתם מנסים לעקוף את הכנסת. לא. הכול בהתאם לתקנון. ממש לא.

לפי מה שאמרת אתה לא צריך דיון,

נבטל, זה מה שביקשת, לבטל את הצו הזה, כל זה שמונח עם השרימפסים ועל הבשר הטרף. אנחנו הולכים לבטל את זה עכשיו. אתה נדרש לבטל את הצו הזה. משרד האוצר עשה צו, וכל חברי ועדת הכספים אמרנו: למה?

אנחנו זכרנו את הנאום שלך מהשנה שעברה, ואמרנו: לא בא בחשבון, ודרשנו לבטל את זה. הובא הצו לוועדת הכספים, פה-אחד ביטלנו את הצו, והמליאה נדרשת לבטל את הצו. המליאה נדרשת לבטל את הצו. אחרי שחברי קדימה הטיפו לי מוסר,

תקרא את דברי ההסבר לצו. דברי ההסבר לא רלוונטיים. מה שאנחנו מבקשים, האם ההצבעה היא על ביטול הצו? ביטול הצו. אדוני היושב-ראש, אני מקריא מתוך הצו: אשר על כן, לבקשת משרד החקלאות, מוצע בצו אשר פורסם במסגרת מק"ח 1630, להעלות את המכס על דגי אמנון ל-15 שקלים לקילוגרם וכן על דגי לוקוס,

חבר הכנסת מאיר שטרית, אני אומר, הרי יש יבואנים ויש מגדלים ויש הכול, ואני אומר באופן המוסמך, אני אומר למליאת הכנסת: המליאה נדרשת לבטל את הצו שהכינה רשות המסים, שהכין משרד האוצר. ההצבעה של החברים במליאת הכנסת, חבר הכנסת שטרית,

אני לא רוצה לשים בפניך מכשול. למיטב הבנתי, והיא לא הבנה מוחלטת, יכול להיות שאני טועה, בשני הצווים הראשונים אנחנו מתבקשים לאשר. הצו השלישי, אתה מבקש מאתנו לבטל. לאשר את החלטת ועדת הכספים לבטל. לאשר את החלטת ועדת הכספים המבטלת.

זאת אומרת, השלישי מבטל את השני? לא, זה שלושה צווים שונים. אתה דיברת על הצו השלישי?

הבנתי. אז הוא מבקש לבטל. הצו השלישי, מבקשת ועדת הכספים מהמליאה לבטל את הצו. אדוני, יושב-ראש הכנסת, אני גם אפרט. הצו הראשון שהמליאה נדרשת אליו, זה הנושא של אבקת חלב. גברתי היועצת המשפטית הביאה לי החלטה בדבר ביטול צו לפי חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש”ט 1949. זה שינוי תעריף. החלטה בדבר ביטול. אבל שינוי תעריף. אז מבקשת הוועדה מאתנו, כפי שהונח על שולחנכם, וזה הונח רק היום, לבטל את הצו הזה. ובא לציון גואל. מה אתה רוצה? תראה, הוועדה מבלי ששמעה אותך, כיוונה לדעת גדולים והסכימה אתך. היא שמעה אותו בשנה שעברה.

בבקשה, חבר הכנסת שטרית. אני מציע לך, אדוני היושב-ראש, בזמן שחבר הכנסת גפני מדבר, תקרא את דברי ההסבר לצו השלישי ואת כל טענותי, כתוב כך: בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו, אני מדבר על דברי ההסבר,

עכשיו אתה רוצה ללכת לדברי ההסבר?

איפה דברי ההסבר?

אשר על כן, לבקשת משרד החקלאות, מוצע בצו אשר פורסם במסגרת מק"ח 1630, להעלות את המכס על דגי אמנון. חבר הכנסת שטרית, פה מסבירים לכל חברי הכנסת מה הם הולכים לבטל. קודם היה צו שזו היתה משמעותו. הדבר שאנחנו מצביעים עליו ברגע זה הוא החלטת ועדת הכספים לבטל את הצו שכל כך הילל ושיבח אותו, בסדר. אני אחראי לךָ, לפי המלצת היועצת המשפטית של ועדת הכספים, שאנחנו מצביעים על ביטול הצו,

ובא לציון גואל, משום שהם כיוונו מבלי שהם ידעו לדעתך. אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה לומר לך דבר אחרון,

אני חולק על דעתכם. מה שכתוב פה זה הטלת מכס, הגדלת המכס על דגים. אנחנו מצביעים, אתם מצביעים על מה שאתם רוצים, אבל נבדוק את זה לאחר מכן. אנחנו מצביעים לפי הנחיית היועצת המשפטית. אנחנו מצביעים במפורש על החלטת ועדת הכספים לבטל את הצו. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת מאיר שטרית, היתה הצבעה בוועדת הכספים על ביטול הצו. אני שולח אליך את היועצת המשפטית, שגית,

היתה הצבעה פה אחד, וזה מה שאנחנו מבקשים ממליאת הכנסת. עכשיו אני אגיד לך, איפה אתה כאופוזיציה תצטרך לעבוד. התפרסם עוד צו שעוד לא הגיע לוועדת הכספים, שמעלה את המכס על דגי אמנון. זה לא כאן. יש צו שפרסמה רשות המסים, כדי להגן על הדייגים בעמק בית-שאן. וזה יבוא לדיון בוועדת הכספים, זה עוד לא הגיע. שם הטיעון של משרד החקלאות ושל רשות המסים, זה מה שאמרת, להגן על החקלאות המקומית. ואתה צודק. זה לא כאן, כאן אנחנו מבטלים. היועצת מחכה לך על מנת להסביר לך.

נא לסיים.

לגבי הדיון הזה, וזה אתה תצטרך להסתדר בתוך הסיעה שלך, למשל עם חבר הכנסת שי חרמש, תצטרך להסתדר אתו בעניין הזה, הוא רוצה להגן על החקלאים, ויש רבים שאומרים: הצרכנים יצטרכו לשלם יותר כסף. זה נכון, זה לא הדיון. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, ואני מסיים, את שני הצווים הראשונים אני מבקש לאשר, ואני לא נכנס להסבר. על אבקת חלב זה העלאה קטנה מאוד, זה היה רק לשנה אחת. ההבדל בין שיני שום לראשי שום, שיני שום זה אנשים עשירים, המכס על זה הוא לא כל כך מענייננו. בהחלטה השלישית אני מבקש לבטל את הצו שפרסמה רשות המסים. תודה רבה.

רבותי, אנחנו עוברים לשלוש הצבעות, כל אחת נפרדת. אבל השתיים הראשונות, אדוני, אני מבקש משהו. אל תקשה עלי מעבר למידה הדרושה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על שלושת הצווים, אבל הם מחולקים לשניים. שני הצווים הראשונים הם צווים שהממשלה מבקשת מהכנסת לאשר אותם, וגם להם התנגדו החברים

אני מבקש משהו. בבקשה. אדוני, אני מבקש להפנות את תשומת לבך לשורה האחרונה בדברי ההסבר על הצו הזה, צו 3. תסתכל בשורה האחרונות, כתוב: בנסיבות המפורטות לעיל, גם צו זה הינו צו העלאה. תוספת הכנסות משוערת, כ-15 מיליון שקלים.

חבר הכנסת שטרית, אני חשבתי שאני קשה בהבנה, אני אומר לך שמה שאתה מקריא זה הצו שהממשלה הגישה, ועל זה ביקשה ועדת הכספים של הכנסת להודיע, שהיא מבטלת את כל דברי השבח וההלל של הממשלה והיא חוזרת בה מהצו. זה הכול, חבל על הזמן, אנחנו מצביעים. אני מודיע לפרוטוקול, קודם כול נלך אחד אחד, שני הצווים הראשונים. הצו הראשון הוא הצו המדבר על, אדוני, אני רק מודיע, מאחר שהיועצת המשפטית מודיעה שבעצם ביטלו את הצו שמובא בפנינו, אז למה צריך להביא את זה לכנסת? כדי לדעת האם אתה רוצה לבטל או לא רוצה לבטל. חבר הכנסת שטרית, יש גם היגיון משפטי במה שאומרים לך. זה הצו כפי שהוגש על-ידי הממשלה ואת הצו הזה מבקשת הכנסת לבטל. ומה יבוא במקום?

כלום. נו, מה, הצו מבוטל. מה יבוא במקום? יבוא משיח בן דוד.

מחר אני יכול להביא דגים בלי מס. אני מבין. ובכן, אנחנו עוברים לשני הצווים הראשונים. הצו הראשון שעליו אנחנו מצביעים הוא צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11). נא להצביע.

מי נגד? מי שמצביע הוא בעד הצו. מי שנגד, הוא נגד הצו. החלטת ועדת הכספים בדבר אישור צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11),

נתקבלה.

נגד, אין נמנעים. אני קובע שצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11), נתקבל על-ידי מליאת הכנסת.

לצו הבא, שגם הוא הצו על-פי בקשת הממשלה, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13). נא להצביע. מי בעד?

ועדת הכספים בדבר ביטול צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'

התשע"א 2010, נתקבלה.

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע

למעשה היום הצעת החוק בנויה משני מרכיבים עיקריים: 1. הצעת החוק מגדירה את מי שמוביל קמפיין חרם על מדינת ישראל, לא משנה איזה סוג חרם,

אלה שלושת המרכיבים העיקריים של הצעת החוק בגרסה המובאת לקריאה הראשונה. בדברי ההסבר כתוב שהוועדה ציינה שבהמשך תהליך החקיקה, לקראת קריאה שנייה ושלישית, היא תדון בסוגיות שהיו בהצעת

יש דוגמאות שונות למה בדיוק נכנעים, באילו נסיבות. יש גם שוני בחקיקה במדינות שונות בארצות-הברית. מלבד חקיקה פדרלית בנושא הזה,

אבל את זה אי-אפשר לעשות. האזרח האמריקני, רק על זה שהוא נענה לפנייתו של אותו אזרח ישראלי, יכול להיכנס לכלא עד חמש שנים. זה מצב נורמלי? זה מצב הגיוני? יש לנו איזו זכות מוסרית לבוא לאותו אזרח

מאוד למדינת ישראל, כדי שתאפשר לנו לפחות להמשיך לבקש,

גם בגרמניה יש משהו דומה שמגן עלינו,

אבל באיזה היגיון אנחנו יכולים לבקש מהם לעשות לאזרחים שלהם משהו הרבה יותר חמור ממה שאנחנו לא מוכנים לבקש מהאזרחים שלנו? צריך להיות פה איזשהו מדרג, לפי ההיגיון צריך להיות מדרג הפוך, לפי ההיגיון צריך להיות מדרג הפוך, אבל בוודאי ובוודאי לא יכול להיות מדרג מהסגנון הזה, שאצלנו לא קורה שום דבר, ואזרח אמריקני ייכנס חמש שנים לכלא רק כי הוא הסכים להיענות לפנייתו של אותו אזרח ישראלי. ולכן אני קורא למליאת הכנסת לאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה ראשונה ולתת כאן מענה לבעיה שהולכת ומחריפה בשנים האחרונות, של קמפיינים של חרם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. את יוזמת? יוזמים אותה.

היושב-ראש. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, טענת יפה, באמת יפה, חבר הכנסת זאב אלקין, ואני גם מסכימה אתך, בהיותי שרת התעשייה והמסחר, אני נגד מוחלט, חבר הכנסת אורון, בלי להתנצל, בלי כמעט,

בלי בערך. חרם, כל הדברים האלה, במשא-ומתן. רק במשא-ומתן. ולכן אני נגד הדבר הזה. ממשלה צריכה למשול. ממשלה צריכה להגיד, אני לא רוצה אתכם במקום הזה, היא צריכה לדעת שהיא מוציאה אותם מהמקום הזה. ולא בצורה הזאת. אני נורא מצטערת, אני חושבת שיש הרבה היגיון בדבר הזה. זה לא קשור לא לשמאל ולא לימין ולא נגד ערבים ולא בעד ערבים. ומותר פעם אחת להתרומם לשאלות שהן קצת מעבר לשמאל וימין. אבל, חבר הכנסת אלקין, אני, לא לזה התכוון המשורר.

אם מחר אני, אזרח פרטי, מחרימה, אתה רוצה להכניס אותי ולהתחיל להעביר אותי,

לא לזה התכוון המשורר.

אתה גם אמרת לי, חבר הכנסת אלקין. אני הערתי לך בזמן אמת. אני גם מסכימה אתך

אבל אתה אמרת לי בזמן אמת: זה עוד ישתנה, ואנחנו נשנה את זה במשך, אני לא אצביע עכשיו. אני לא אצביע נגד, ואני גם לא מגייסת, אני כבר אומרת לך. חברים שלי יעשו מה שהם מבינים, והיתה החלטה על זה, ומרביתם מצביעים נגד,

אם הם יהיו כאן. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני חוזרת, אני גם פרסמתי כמה מאמרים בעניין הזה, ואני אמשיך לפרסם,

אני אומרת לך את זה בצורה הכי ברורה. אני חושבת שלקחתם את זה, אני מצדיע לך על כך.

אני מרגישה שלקחתם את זה יותר מדי רחוק. תקשיב גם למה שחבר הכנסת אורון אמר לך. מרוב חוקים, מרוב דברים, לא צריך, גם ככה המצב מסובך, ולא מוכרחים לסבך אותו יותר. רצית להגיד פה אמירה שהיא נבונה והיא נכונה והיא צודקת, אני מצטרפת אליה, אני לא יכולה בשום אופן להצטרף להצעת החוק כפי שהיא כתובה. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת אורי אריאל. שלוש דקות, אדוני. יכולים לסדר את המנוע הזה פעם שזה יעלה, אוטומטית? אה, יותר מהר.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 נראה לי ש, חבר הכנסת אלקין, יושב-ראש הקואליציה, החוק הזה ראוי ונצביע בעדו, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול שאלה על חרם אחר. מה אתה היית מציע, אולי שלא בחקיקה, לעשות נגד החרם על הבנייה במעלה-אדומים? זה בתוך החוק. אזרח שתומך בחרם במעלה-אדומים, תבע אותו לדין, אתה יודע מה, עכשיו יש לי עוד סיבה להיות בעד החוק.

אני שואל את חבר הכנסת, סגן שר החוץ דני אילון: מה אתה עושה נגד מי שמחרים את הבנייה אצל מפוני גוש-קטיף מנצרים שיושבים באריאל? מה אתה מציע? בית-משפט. אותי, יאללה,

אני יכול לשאול את ידידי יושב-ראש סיעת ש"ס, מיכאלי: מה אתה חושב היה כדאי לעשות על מי שמחרים את ביתר ומודיעין-עילית? יושבים שם יהודים טובים, רבבות עם בית ישראל, יהודים כשרים, והממשלה מחרימה אותם, שר הבינוי לא משווק קרקעות, שר הפנים לא מתכנן, שר האוצר, סגן שר האוצר לא יכול לעזור להם, לא כי לא רוצים, אבל מחרימים. אז, מה היית עושה? או נניח, מה תעשה אם מחרימים את עמנואל? או נניח, הייתי רוצה לשאול את חבר הכנסת רותם,

יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט: ממשלה שלמה, כולל שר החוץ, כולל השר לביטחון פנים, כולל שר התיירות, כולל שרת העלייה והקליטה, שיושבת אתנו פה, לא מאפשרת לבנות בעיר הקודש אפרת. עושה חרם. חרם רשׂמי. לא יוצאת יחידת דיור אחת, לא מגרשי ספורט. ואתם מחרישים? יש חרם. מה הייתי עושה?

עכשיו, זה מול עינינו. זה לא החוק הזה.

היית מחוקק חוק מיוחד, נכון? לא, שאתה תחוקק. הנה, הנה החוק. אני רוצה להודות לחבר הכנסת רותם על עמדתו הנחושה בעד בנייה באפרת, בקריית-ארבע ובכל מקום. אתם הולכים סחור-סחור, ורק הליכוד יכול. למעשה, הליכוד זה כמעט מקרה אבוד, או אולי זה כבר מקרה אבוד, והגיע הזמן ש, או שתעשו שינוי מהבסיס, או שפשוט תלכו הביתה.

אני מודה לך. תודה רבה. לפי החוק, חרם על מעלה-אדומים נגד החוק? חבר הכנסת חיים אורון, זה לא שעת שאלות. תודה רבה. חבר הכנסת חנא סוייד. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אנחנו בוודאי מתנגדים לחוק הזה. אנחנו חושבים שזה חוק שבא לעגן, או להגן על הכיבוש. זה חוק לא ראוי, זה חוק שבא במסגרת השרשרת האין-סופית של חוקים שמבקשים להכריע ויכוחים אידיאולוגיים וערכיים על-ידי ניצול רוב פרלמנטרי בתקופה מסוימת. זה בקצרה התכלית של החוק הזה. יש רוב לימין הקיצוני שמאמין בחרם, בכוח, ורוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לעגן את הכיבוש הישראלי של השטחים הכבושים. אני רק רוצה בקצרה להגיב על הדאגה של יושב-ראש הקואליציה לאותו אזרח אמריקני, אותו אזרח אמריקני, כאילו שהוא בבעיה בלי החוק הזה, וחבר הכנסת אלקין רוצה להגן עליו. אני רוצה להגיד כאן שאותו אזרח אמריקני, או חברה אמריקנית, יש אלף ואחד חוקים בארצות-הברית שמונעים מחברות להשתתף או להפיק רווחים מכיבוש או מתפיסת שטחים בכוח בכל רחבי העולם. לכן כל הדאגה הזאת לאותו אזרח אמריקני היא לא במקומה והיא מאוד צינית. כפי שאמרתי, אני חושב שהחוק הזה, הוא לא יציל את כלכלת ישראל. הוא לא יפגע. קודם כול, אין כל כך פגיעה, בגלל החרם, בכלכלת ישראל, אבל מצד שני, החוק הזה מהווה פגיעה קשה מאוד בחופש הביטוי, כי אנחנו מדברים כאן, וכבר נאמר כאן שזה יכול להיות ציד מכשפות, בעצם מי שרוצה להגיד שהוא באופן פרסונלי לא רוצה לקנות איזשהו מוצר מסוים שמיוצר בשטחים הכבושים, או בכל מקום אחר, מכל סיבה אידיאולוגית אחרת, החוק הזה יכול לתפוס אותו ויכול לגרום לו בעיה על חופש הביטוי שלו ועל הרצון שלו ועל ההחלטה החופשית שלו. לכן זה חוק מסוכן. זה חוק שאי-אפשר לדעת איך הוא יתפתח, והיישום שלו, איך הוא יתפתח, כי יכול להיות שיבוא איזה שר משפטים, או ממשלה אפילו יותר גרועה מהממשלה הנוכחית, אם יש אפשרות למצוא ממשלה כזו, והיא תוכל לעשות ניצול מאוד ציני ומסוכן, ומקארתיסטי, בחוק הזה. לכן אני אומר שאנחנו מתנגדים בתוקף לחוק הזה. הוא מהווה פגיעה קשה בחופש הביטוי. אין מקום לחוקים כאלו, במיוחד שאנחנו רואים שאדון יושב-ראש הקואליציה תומך בחוקים שבעצם מהווים חרם מעשי על האזרחים הערבים. למשל, לקנות בתים ודירות ביישובים מסוימים, או שהוא בכלל לא מדבר ולא יוצא נגד חרם שמכריזים רבנים על אזרחים ערבים, לקנות בתים, או אפילו לשכור בתים,

יש כאן דיספרופורציה, יש כאן אי-שוויון, יש כאן גזענות שצריך לגנות אותה, תודה רבה. ולכן צריך להתנגד לחוק הזה.

לפני שאני סוגר את הרשימה, יש מישהו שמעוניין? כן, אדוני

הרשימה של הדוברים נעולה. אל-אח' עפו אגבאריה. רק אתה קורא לו? אה. אל-מונאדי דב חנין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מוחה. מה זה "אל-אח'"? ומה אני? אישרַחוּ לה. גם אתה, מה? אִנתי מונאדי. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בהסכמה מלאה לכל דבריו של חברי, חבר הכנסת הד"ר חנא סוייד. לא אחזור על הדברים האלה, אני מסכים לכל מלה שהוא אמר. אני רוצה להפנות אתכם, עמיתי חברי הכנסת, לעוקץ פוליטי מאוד דרמטי שנמצא בחוק הזה. לטעמי זה העוקץ הפוליטי העיקרי של הצעת החוק הזו. העוקץ הפוליטי העיקרי של החוק לא נמצא בכלל בסוגיית החרם. העוקץ לא נמצא בסוגיית החרם, כי החרם אפילו בכלל לא מוגדר בחוק הזה. החוק הרי אוסר חרם בלי להגדיר בכלל מה זה חרם. הסוגיה העיקרית נמצאת במקום אחר, והיא ההגנה על ההתנחלויות ועל מוצרי ההתנחלויות. הזיהוי המוחלט של ההתנחלויות עם ישראל. זה נמצא, עמיתי חברי הכנסת, בהגדרה של מה שנחשב כחרם על מדינת ישראל. חרם על מדינת ישראל כולל גם כל הימנעות מקשר עם אדם או גורם, מחמת זיקתו לאזור הנמצא בשליטתה של ישראל. זאת אומרת: אדם או גורם שקשור לשטחים הכבושים, בשפה עברית פשוטה ורגילה. עמיתי חברי הכנסת, אולי אתם לא יודעים את זה, אבל כל תוצרת ישראלית שמיוצאת היום לחוץ-לארץ משתתפת, וחייבת להשתתף, בסימון מוצרי התנחלויות. לא יכולה להיות תוצרת ישראלית על מדפי "מרקס אנד ספנסר" בלונדון אם יש חשש שהיא מיוצרת בהתנחלויות. ולכן, התעשיינים בישראל שותפים בסימון של מוצרי התנחלויות, אם הם רוצים בכלל לשווק את המוצרים שלהם בחוץ-לארץ. קראתי השבוע שזה הסיוט הכי גדול של התעשיינים, ש"מרקס אנד ספנסר" יפסיקו להסתבך עם הסוגיה הזו, מה מייצרים איפה. במקום לבחון מפות יחליטו שהם פשוט לא רוצים להסתבך, יגידו: במקום להסתבך, לא רוצים בכלל שום תוצרת מישראל. זה אינטרס של התעשיינים שההבחנה הזו, בין מוצרי ההתנחלויות לבין מה שמיוצר בתוך ישראל, תישמר.

לא במקרה נציגי התעשיינים הביעו, בוועדת החוקה של הכנסת, התנגדות חד-משמעית להצעת החוק הזו. אגב, התנגדו להצעת החוק הזאת משרד המשפטים, משרד התמ"ת ומשרד החוץ, יש עדיין משרד כזה, ונציגיו הגיעו לוועדת החוקה של הכנסת להתנגד להצעה הזו. ההצעה בעצם מציעה לנו להחרים את המחרימים. אבל כאשר מחרימי ההתנחלויות הם כל העולם, ההצעה היא בעצם להחרים את כל העולם: מדינת ישראל הגדולה תחרים את כל העולם הקטן.

הצעת החוק הזו, בעצמה, מייצרת מנגנון מאוד אפקטיבי ומאוד חזק לקידום חרם על ישראל ועל תוצרת ישראלית בעולם. עמיתי חברי הכנסת,

האפקט העיקרי של הצעת החוק הזו הוא בהשתקה והפחדה של מחרימי ההתנחלויות בתוך ישראל. וכיוון שקולם לא נשמע עד עכשיו בדיון, אני רוצה להביא בפניכם קטע קצר שכתב אדם קלר, דובר תנועת "גוש שלום". והוא כתב כך: "מאז קום המדינה מטילה הרבנות הראשית חרם על מסעדות וחנויות המוכרות מזון לא כשר. שוב ושוב מתפרסמות מודעות ובהן שמות וכתובות של בתי-העסק המוחרמים. כדי לעשות זאת מופעל מנגנון גדול ומסועף של עובדים במשרות מלאות, שמשכורתם מגיעה מכספי משלמי המסים. מדוע פועלת הרבנות כך? משום שבמדינת ישראל חי ציבור של אזרחים דתיים, שמבחינתם הכשרות היא עניין מהותי, ולכן הם מעוניינים בקיומו של כלב שמירה שיפקח ויודיע להם היכן נמכר מזון לא כשר. הרבנים רואים במכירת מזון לא כשר תופעה הפוגעת בדמותה של מדינת ישראל כפי שהיו רוצים לראות אותה, ומבחינתם, זו זכותם וחובתם להילחם בתופעה הזאת. "מאז 1997 קוראת תנועת 'גוש שלום'" שכותב שורות אלה, אותו אדם קלר, משמש כדוברה, "לחרם נגד מוצרים המיוצרים בהתנחלויות שהקימה המדינה בשטחים הכבושים, תוך הפרת החוק הבין-לאומי. אנו מפרסמים את רשימת המוצרים המיוצרים בהתנחלויות, וקוראים לציבור להימנע מלרכוש מוצרים אלה. 'גוש שלום' אינה מקבלת אגורה מכספי משלם המסים, וגם לא משום ממשלה זרה. המנגנון שלנו מורכב מעובדת אחת במשרה חלקית וממתנדבים. מדוע אנחנו עושים זאת? מכיוון שבמדינת ישראל יש ציבור של שוחרי שלום, אשר ההתנגדות לכיבוש ולהתנחלויות היא מבחינתם עיקרון מהותי. הם אינם רוצים לסייע לתופעה שלה הם מתנגדים, ולכן הם מעוניינים בקיומו של כלב שמירה שיפקח ויודיע להם מהם המוצרים שמהם הם רוצים להימנע. כמה זמן אתה צריך עוד? עוד חצי דקה, דקה, אדוני.

ב'גוש שלום' ובארגונים נוספים השותפים למאבק, רואים בכיבוש של עם אחר ובגזלת אדמתו, בהקמת התנחלויות ובביטול האפשרות לעתיד של שלום, תופעה שלילית, הפוגעת בדמותה של ישראל כפי שהיינו רוצים לראותה.

"מבחינתנו זו זכותנו וחובתנו להילחם בתופעה זו." את הקולות האלה, עמיתי חברי הכנסת, רוצים פה להשתיק בכוח. זה שימוש לרעה בכוחו של הרוב הפרלמנטרי, כדי לדרוס אנשים כמו אנשי "גוש שלום". בעתיד גם ידרסו, חבר הכנסת נסים זאב, את החרם שלך, על מוצרים לא כשרים.

כאשר אין גבולות לכוחו של הרוב, כאשר אין גבולות לכוחו של הרוב, אין גם שום זכויות למיעוט, תודה רבה. וכאשר אין זכויות למיעוט, אין דמוקרטיה. תודה רבה. ד"ר אגבאריה. מי אחריו? ג'מאל זחאלקה.

הרוסית).

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האמת היא שכשבאים ומציעים איזה חוק כזה, שנראה לי הזוי, אז אני לא יודע מי עושה באמת את החרם. האם השטחים הכבושים באמת יכולים לייבא ויכולים לייצא את כל התוצרת שלהם? אז מי עושה את החרם האמיתי? זו הרי אחיזת עיניים לבוא ולהגיד שהעולם הולך ומחרים את התוצרת של ישראל. זה שקר אחד גדול. אפילו תיכנסו לשטחים הכבושים, שזה בגדה המערבית, ואז תראו: רוב החנויות שיש שם, זה תוצרת ישראל. על מה החרם צריך להיות ועל מה האנשים באמת מוחים? וזה מה שאתם לא רוצים להבין, או שאתם מבינים, אבל אתם רוצים לעשות, כמו תמיד, מהזבוב, פיל.

אז באמת הולכים לעשות דבר כזה, ולהראות לעולם שכאילו הולכים ומחרימים את מדינת ישראל, עוד פעם אותו התקליט השחוק, אנטישמיות: כולם לא אוהבים אותנו וכולם נגד מדינת ישראל. אבל האמת היא לא כזאת. יש התנחלויות בלתי חוקיות על אדמה שהיא בלתי חוקית, שהיא לא שייכת למדינת ישראל. אם היא שייכת למדינת ישראל, למה מדינת ישראל לא מכריזה על הגדה המערבית ורצועת-עזה שטח ישראל ומחילה את הריבונות שם? למה עד עכשיו אף אחד לא מכיר אפילו בירושלים כבירתה של מדינת ישראל? אז תפסיקו להפחיד את העם. יש התנחלויות, שהם מייצרים דברים. בשביל שהעולם ימחיש לכם שאנחנו לא מסכימים עם ההתנחלויות האלה, מחרימים את התוצרת שלהם. והאמת היא שאתם מחרימים את התוצרת של הרשות הפלסטינית. יש הרבה מוצרים מהרשות הפלסטינית שיכולים להימכר בתוך מדינת ישראל?

אתם נותנים להם אפילו להעביר את היבול שלהם לירדן, כמו יבול הזיתים, או שהמתנחלים הולכים וכורתים את הזיתים שלהם, בשביל שלא יהיה יבול ובשביל שלא יהיה שמן זית בסוף, בושה, לבוא ולהגיד שבאמת מי שמחרים אנחנו צריכים להחרים אותו. דבר כזה,

זה רק יכול להיות ברוב כזה דורסני, בממשלה כזאת קיצונית, שהיא רק גורמת נזק, לא רק לערבים, היא גם גורמת נזק למדינת ישראל. אני חושב שאתם צריכים להתעורר, ולא ללכת עם ה"עליהום", שכאילו כל העולם נגדכם. לא כל העולם נגדכם. הגיע הזמן להיות קצת הגיוניים,

יש מציאות אחרת גם במזרח התיכון וגם בעולם. תזכרו, רק לפני שבועיים מדינה אחת תמכה בכם וכל המדינות מתוך 15, מועצת הביטחון, לא תמכו בכם. נגדכם. תתעוררו.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק לאיסור קריאה להטלת חרם היא הצעת חוק שמכינה, מצטרפת להצעות חוק אחרות ומשלימה את הפסיפס המקארתיסטי שנוצר כאן בכנסת. היא מניחה את אבני היסוד לפעילות מקארתיסטית של גופים שונים, בהם ועדות שנמצאות בכנסת. הפגיעה בחופש הביטוי בהצעה הזאת היא פגיעה חמורה מאוד, ואנחנו בתקופה האחרונה נדרשנו ושמענו את דעותיהם המלומדות של יועצים משפטיים שדיברו על האפקט המצנן של חופש הביטוי. לא צריך להיות כתוב במפורש בחוק ש, יש כאן הגבלה של חופש הביטוי. ההגבלה היא לא רק בדברים שנאמרים בחוק, אלא בהשפעה הכללית, ואלה הלכות שמקובלות בתפיסות משפטיות, גם בית-המשפט העליון בארץ וגם דעותיהם של מרבית המשפטנים. אנשים פשוט מאוד יימנעו מלהגיד דברים, שמא הם יהיו צפויים לעונש בגלל חוק כזה. הם יימנעו לא רק מהקריאה המפורשת והישירה להטלת חרם, אלא גם מדברים שקרובים לכך. ואני יכול לראות דוגמאות רבות,

ממשלת צ'ילה קונה חצציות לפיזור הפגנות מישראל, ואני יוצא בגינוי לממשלת צ'ילה על השימוש בכלי משחית ואומר: אסור לצ'ילה לקנות חצציות לפיזור הפגנות. אני בעצם, או מי שעושה זאת הוא בעצם, קורא לחרם וצפוי לעונש. החוק מנוסח כך שהוא מכוון נגד הציבור הערבי ונגד השמאל. רבנים שקוראים להחרמת ערבים, זה לא עובד עליהם. קבוצות דתיות שקוראות להחרמת חברות מסיבות אלה או אחרות, זה לא חל עליהן. זה חל רק על, הוא נוסח בצורה כזאת, הוא חל רק על כל מה שקשור לכיבוש, ומה שקשור להתנגדות.

אני לא רואה את הגורמים הימניים, שהם בעד הכיבוש, שיקראו להחרמת מוצרים של הכיבוש.

כבוד היושב-ראש, רוצה להגיד דבר אחד: אנחנו נקרא ונמשיך לקרוא להחרמת תוצרים של ההתנחלויות. יגידו שאתה קורא לעבירה על החוק? אני אומר: לא, אני מממש את זכותי לפעילות פוליטית ולחופש ביטוי,

מבחינה חוקתית, יש לה מעמד מעל לחקיקה של זאב אלקין ושאר גמדים.

תודה רבה. חברת הכנסת חנין זועבי. לאחר מכן, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, היום התפרסם סקר מקיף של ה-BBC, והוא מראה שישראל נתפסת כמדינה בעלת ההשפעה השלילית ביותר על העולם. כמו שיכולים כולנו לראות, היא ממוקמת בתחתית הטבלה. להגיד את האמת, אנחנו לא יכולים להאשים רק את הכנסת הזאת ורק את החקיקה הגזענית בכנסת הזאת, וגם לא רק את הממשלה הזאת, כי סקר העמדות העולמי של ה-BBC נערך מדי שנה מאז 2005, ובאופן כמעט קבוע ישראל ממוקמת בו במקום נמוך באופן שצריך להדאיג את החברים כאן יותר מאשר הטלות החרם. כן, אתם צריכים לדאוג, אבל אולי מדברים אחרים. המיקום השלילי של ישראל הוא התשובה הטבעית, אפילו המוסרית, שמגיעה למדיניות הכיבוש, והדיכוי, וההסתה. ותאמינו לי שהעולם לא צריך עמותות, ולא צריך אזרחים ישראלים שקוראים לחרם. מספיקה ההחלטה של אתמול בנוגע לשער המוגרבים, או החלטה של לפני חודשיים להרוס את בניין המופתי בירושלים, או ההחלטה להרוס אלפי בתים בסילואן, או החלטה להרוס אלפי בתים בשיח'-ג'ראח, או ההחלטה לגרש את אנשי הפרלמנט הפלסטיני מירושלים, או ההחלטה להתנקש ולהרוג 13 פלסטינים במבצע התנקשות, או ההחלטה להפציץ את עזה, או ההחלטה להרוג בלילה אחד תשעה פלסטינים, מספיק זה, לא צריכים להחרים, לא צריכים קריאות של אזרחים ישראלים להחרים מוצרים של ההתנחלויות.

באמת לא חושבים שמעשי ידי הממשלה והצבא הם הקריאה הכי משכנעת להטלת חרם על ישראל? אתם באמת לא מבינים שהמדיניות של ישראל היא קריאת החרם הכי חזקה, הכי משכנעת? זה לא מאוד מטומטם לחשוב, זה לא כל כך מאוד מטומטם לחשוב שעל-ידי השתקת מצפונם של עמותות ושל אזרחים העולם יפסיק לחשוב על אמצעים להטלת עונש על ישראל? זה באמת מטומטם, לא רק גזעני. זה מטומטם. ואתם יודעים למה דווקא עכשיו מציעים להעניש את אלה שקוראים לחרם, חוץ מהסיבה שאנחנו נמצאים בכנסת הכי גזענית? הסיבה השנייה היא שהקריאות לחרם הולכות ומתרבות, והולכות ומתעצמות, ומכיוון שיש יותר היענות לקריאות החרם האלה. ואני רוצה לשאול אתכם מה יותר חשוב לחברי הכנסת שאמורים להנהיג חברה שהעולם מציב אותה בתור החברה הכי מסוכנת בעולם, מה יותר חשוב, את מסוכנת, את הסכנה שלנו, חבר הכנסת נסים זאב. להשתיק את העולם, אתה יכול להגיד את זה בפני כולם. אתה יכול להגיד לאזרחים הבריטים בבריטניה וצרפת למה אתם חושבים,

חבר הכנסת נסים זאב, נא לאפשר לדוברת להמשיך. הסקר, נסים זאב, אני לא קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תודה, אדוני. מותר לדבר, מדינה

אם האזרחים האלה והעמותות שקוראים לחרם הם בוגדים, הם סתם קבוצה של שונאים, אז למה נתקלים כל שנה ביותר ויותר אקדמאים נכבדים בבריטניה, בצרפת,

ואפילו בארצות-הברית, הידידה של ישראל, שנענים בחיוב לקריאות החרם? למה ישנם בעולם אמנים, מרצים, סופרים וחברות שלא מחכות לקריאת חרם מישראל, ומתחילים מעצמם חרם? הם יכולים להתחיל בעצמם את החרם. מדברים באירופה על מדיניות האפרטהייד של ישראל. לא צריכים באמת לחכות לעמותות ישראליות על מנת לפתוח את עיני העולם לגדר ההפרדה הגזענית, למשל. ומי צריך עמותות, ומי צריך אזרחים שיקראו לחרם על ישראל כאשר ישנו צה"ל שיורה בפלסטינים, כאשר יש משטרה שמרביצה באכזריות לאזרחים, כאשר יש בולדוזרים שהורסים בתים, כאשר מגרשים פלסטינים מהבתים שלהם בגדה המערבית ובירושלים?

באמת לא צריכים לא אזרחים ישראלים להטיל חרם או לקרוא לחרם, ולא צריכים עמותות ישראליות, אתם, כמה זמן? ופה אני מסיימת, משפט סיום. אתם, חברי הכנסת, אתם עושים מעל ומעבר. אתם האמצעי הכי מוצלח לשכנע את העולם בהטלת חרם על ישראל. רואים כמה אפשר לסמוך עליכם.

חבר הכנסת מסעוד גנאים. (אומר בשפה הערבית: אתה תקבל את המכסה שלה.)

תקבלו אותנו בזרועות פתוחות. אדוני היושב-ראש, חברים, (אומר בשפה הערבית: חבר'ה, מה קורה? אנחנו מדברים). נא לאפשר לחבר כנסת. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עוד פעם עוד חוק. אבל הפעם החידוש פה הוא הגיוס של האזרחים. הם מעודדים את האזרחים לתבוע את אלה שבאמת מנסים להביע את דעתם, את מחאתם, דרך כלי החרם.

חבר הכנסת אלקין, אולי הוא רוצה להעניש את כל אלה שלא מצטרפים לשדולתו, שדולת ארץ-ישראל. כל מי שלא מאמין במפעל ההתנחלויות, כל אלה שלא מאמינים שבאמת הגדה המערבית היא שטח פלסטיני ערבי כבוש, אז הוא צריך להיענש.

יש אמרה אולי בתורה: "מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך". נסים, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, נכון?

אז קראתי שהלל הזקן אמר שזו כל התורה. הוא פירש את "ואהבת לרעך כמוך", נכון? אז פירש אותה באמרה הזו. אז כוונתי היא שישראל רוצה להחרים כל מדינה, כל מפלגה, כל תנועה שהיא חשה שהיא מאיימת עליה או שהיא נגדה. אבל היא לא רוצה שהפלסטינים, יעזו אלה הפלסטינים שבונים את העיר רוואבי, לדרוש תנאים מכל חברה, שלא להתעסק עם ההתנחלויות, כי מפעל ההתנחלויות פוסל את שאיפתו של העם הפלסטיני להקמת מדינתו ולשחרור השטחים הכבושים. אז זכותם, זכותם לדרוש את הדברים האלה, וגם זכותו של האזרח או זכותה של החברה לקבל את התנאים האלה. למה לכפות עליהם את תנאי שדולת ארץ-ישראל השלמה? תודה, אדוני היושב-ראש. אני מאוד מודה לך, אוסתאד' מסעוד גנאים. אח' טלב אלסאנע. אל-יום יומַכּ יא אבו, הוא תרם את זה לטלב. רוצים לשמוע את טלב. אני מבקש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, סלאם עליכום. רוצים לשמוע אותך. סלאם עליכום, סידאתי סאדתי, מסאא אל-ח'יר.

אדוני היושב-ראש, מה שמעניין שבהצעת החוק,

מי שמרגיש זר יכול ללכת לשתות קפה מאחורי המליאה.

אני חושב שזו שפה

אני חושב שהגיע הזמן גם לדבר. זה חלק מהזהות. רק מי שמרגיש זרות פתאום, יכול לשתות קפה מאחורי המליאה. בפרלמנט הלובי, בפרלמנט הלובי. בבקשה. מה שמעניין, שאלה שקוראים, זאת אומרת, טוענים שמי שהם מחרימים אותם, הם קוראים לא רק להחרים, אלא להעניש.

הם מבקשים להחרים את המחרימים. וכבר נאמר: הפוסל במומו פוסל. כל הפוסל. כל הפוסל, במומו פוסל. במומו.

העניין הוא שלא באים בטענות נגד מדינת ישראל,

הבעיה שלכם עם כל העולם, לא רק אתנו, היא עם הכיבוש שלכם. וכל העולם לא מוכן לקבל את הלגיטימציה של הכיבוש. כל העולם לא מוכן להשלים עם ההתנחלויות, עם השליטה בעם אחר. ומה שאתם מנסים כאן לעשות הוא לקשור בין ההתנחלויות לבין מדינת ישראל. אילו לא היה כיבוש, אף אחד לא היה מחרים. ואילו לא היה כיבוש, השאלה הזו והסוגיה הזאת לא היתה מועלית. ואתם באים ורוצים לתת הכשר למפעל הזה, להתנחלויות שאף אחד בעולם לא מוכן לקבל אותן. ואני שואל את עצמי, האם אנחנו צריכים באמת להתנגד להצעות החוק התמוהות והמוזרות? אני חושב שהגיע הזמן לומר לעצמנו שבדיוק ההצעות האלה חושפות את הפרצוף האמיתי של הכנסת. זה הפרצוף שלה, זו היא. למה לנו לייפות אותה? למה להגיד שאנחנו מופתעים? זו המציאות. והעולם לא מוכן להשלים, ולכן רואים את התוצאות ביחס של מדינות העולם האחרות למדינת ישראל. ומה שמעניין, רבותי חברי הכנסת, זה שאתם כאן משמיעים קריאה,

צריך להחרים את טורקיה. להחרים את טורקיה, זה מותר, זה לגיטימי. להחרים את אירן. למה חרם נגד אירן הוא ממש כשר כאשר אירן לא שמעתי שהיא כבשה שטחים של מדינות אחרות? יש בעיה שם כל מיני, שני איים, לנסיכויות המפרץ. אבל מדינת ישראל כובשת, והיא קוראת נגד החרם. אבל החרם נגד אירן, דוחפים את העולם,

לקבל החלטות ולהחרים. למה החרם שם כשר וכאן פסול? והדבר הנוסף, הרי גנדי, אחד הדברים שדגל בהם הוא מאבק פסיבי, מאבק לא אלים. ואחת השיטות היא החרם נגד מוצרים של השלטון הקולוניאליסטי הבריטי. כמה אדוני צריך עוד? חצי דקה ואני מסיים. ולכן, אי-אפשר להגיד להם, לנכבש, לנשלט: אתה צריך לשתף פעולה ולתמוך בכלכלה של הכובש והמדכא,

אי-אפשר להגיד להם: אתם צריכים לצרוך, "ראס בין ענכום", אתם צריכים לצרוך את המוצרים, ולהשתמש במוצרים שנוצרו על אדמותיכם שנגזלו בניגוד לרצונכם. זה דבר חסר היגיון. ואם נלך למצב שחרם אסור, מאבק פסיבי אסור, ומאבק אקטיבי נגד הכיבוש אסור, אז מה נותר כדי להביע את המחאה של אלה שמתנגדים לכיבוש? העולם לא מוכן להשלים עם תופעות פסולות, תופעות הסותרות את החוק הבין-לאומי, עם התופעה שמישהו מרשה לעצמו לשלוט ולדכא ולגזול אדמות, ולשדוד אדמות של אחרים. ולכן הוא יעביר את המסר הזה בצורה הברורה, גם אקטיבית וגם פסיבית. אדוני היושב ראש, כמה הוא מדבר? וחרם הוא הצורה הכי לגיטימית המותרת בעניין. לכן, אני חושב, חבר הכנסת איתן כבל, שכולנו צריכים להגיד שהפתרון הוא לא בהחרמת המוצרים של ההתנחלויות.

הפתרון הוא בהסרת ההתנחלויות, פירוק ההתנחלויות, וסיום הכיבוש. בבקשה, חבר הכנסת יעקב כץ. הגיע תורך, כי חבר הכנסת אחמד טיבי מנהל את הישיבה, ואין מי שיחליף אותו בשלב זה. אני ממש מודה לך. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש,

מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו יודעים שחרמות זה דבר רע. איך אומרים בערבית, חראם עליך?

כן, חראם עליכ. חרם זה דבר שלילי. בערבית לא אומרים.

הלוואי. אנחנו נגד חרמות נגד יהודים, ואנחנו גם מתנגדים לחרמות על ערבים. הראיה, שביישובים שלנו יש מאות אלפי יהודים, ועובדים הרבה מתושבי יהודה ושומרון הערבים, מתפרנסים בכבוד בבנייה אצלנו. הם בונים עכשיו הרבה אצלנו, מאז שב-26 בספטמבר ההקפאה הסתיימה, לפחות מילולית, ראש הממשלה ממשיך להקפיא, ממשיך להחרים, במה שתלוי בו, הוא ושר הביטחון, אבל לפחות ביישובים שלנו, המרוחקים, ברוך השם, הערבים תושבי יהודה ושומרון נותנים יד ונוטלים חלק בבניינם של יישובים רבים, בתים רבים, ערים גדולות, מתפרנסים, מביאים לחם הביתה, מביאים חלב הביתה, מביאים פירות הביתה, מביאים ירקות הביתה, עובדים בברקן, עובדים ביישובים, מתפרנסים. כי אנחנו, היהודים, לא מחרימים. אנחנו בעד יחסים של שלום, ולכן אנחנו כל הזמן קוראים, באמת כמו שחיים אורון היה רוצה שזה יהיה, מדינה אחת לתושביה היהודים של מדינת ישראל ולעולים החדשים שבאים מחוץ-לארץ ושבים אליה, מאמריקה בהמוניהם, מאנגליה, מרוסיה, מאוקראינה, מאתיופיה ומכל המקומות. וברוך השם, אנחנו בעד לתת גם לערבים תושבי יהודה ושומרון את האפשרות למי שיקבל עליו עול מלכות מדינת ישראל, עול מלכות דרך ארץ, יקבלו עליהם את כל החובות של מדינת ישראל ואת הזכויות של מדינת ישראל ויוכלו ולהצביע לפרלמנט הישראלי. ואני כבר אמרתי פעם לחבר הכנסת אחמד טיבי, שבמקום שיהיו לנו עשרה אחמד טיבי יהיו לנו 20 אחמד טיבי, אז מה רע באחמד טיבי? עכשיו ממש הרגשנו כמו בפרלמנט בלוב. מדברים חופשי, גלוי, אף אחד לא מפחד, פה אין מכונות ירייה, פה לא זורקים רימונים,

פה יש חופש דיבור. איפה אתם בעולם יכולים לקבל מקום שאין בו חרמות? רק במדינת ישראל. מדינת ישראל היא כל כך לא מחרימה. לצערנו הרב, את היהודים קצת מחרימים. לצערנו הרב, ראש ממשלת ישראל, טוב, אנחנו כבר פרסמנו שהליכוד זה מקרה אבוד, לצערנו הרב, היושב-ראש אקוניס. הליכוד זה מקרה אבוד, כי הוא מחרים את הבנייה בירושלים, הוא לא בונה באפרת, אני יודע שזה כואב לך וזה מציק לך,

ללא ספק. אבל אתה יודע, חבר הכנסת כץ, אני תמיד זוכר מי הביא את מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון.

לא, אני הייתי עוזר של אריק שרון. בשנים, מצוין. אז מצוין. אז לא צריך כל הזמן. כשאריק שרון היה אריק שרון, בנינו הרבה, כולנו יחד.

ואנחנו מייחלים ליום שנתניהו יחזור להיות כמו אחיו יוני, זיכרונו לברכה, וכמו אבא, שייבדל לחיים ארוכים, יידבק למורשת של אבותיו ויחזור ויאשר בנייה בירושלים עיר הבירה שלנו, באפרת עיר הקודש, מעלה-אדומים עיר הקודש, קרני-שומרון עיר הקודש, ביתר עיר הקודש, תל-ציון, קריית-ספר, רק שיאשר בנייה ליהודים.

אנחנו נגד חרמות, אנחנו לא אוהבים להיות מוחרמים. היהודים סבלו שנים רבות מחרמות בחוץ-לארץ, נכון.

ולכן אנחנו ניתן יד, בעזרת השם, לחוק הזה, ואנחנו מקווים שיושב-ראש הקואליציה אלקין ילך מחיל אל חיל וידאג שהחרמות על יהודה ושומרון, על היהודים ביהודה ושומרון,

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת יעקב כץ. חבר הכנסת אחמד טיבי,

ואחריו נחזור לסדר, חבר הכנסת חיים אורון אחר כך.

שלוש דקות, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני שואל את עצמי מי הציבור ומי המדינה שהבון-טון שלה זה להחרים. מי החרים את טורקיה באופן קולקטיבי בתגובה פבלובית על מעשה פוליטי, כי פתאום לא אוהבים את העמדות של הטורקים? הישראלים. ממשלה וציבור. האמת היא שהממשלה קצת זוחלת על ארבע כדי להתקבל שוב אצל הטורקים, אבל הציבור החרים.

יש מאות אלפים שמבלים שם. מי מחרים אותם? לא, יש חרם. "הכול כלול" עבר לבולגריה, נדמה לי. נדמה לי. אדוני, אני לא חושב שזה בגלל חרם, אני חושב שהם הרגישו לא רצויים אולי. זה לא חרם מאורגן. אני הייתי בטורקיה ב-1997, זה חרם קולקטיבי ישראלי. לא נוסעים לטורקיה. אני הייתי שם ב-1997, היה בסדר גמור.

לכן אני אומר, זה חרם על רקע פוליטי. כאשר הם היו בקשרים טובים עם ישראל, תמרונים משותפים, עמדות פוליטיות שנוחות, אז נהרו באלפיהם, הישראלים. כשהעמדות הפוליטיות המדיניות השתנו, יש חרם. ספונטני. מי החרים את הציבור הערבי וחנויות ומסחר ביישובים הערביים אחרי הפגנות 2000?

זה מנהג, כי הם פחדו להיכנס לשם. לא פחדו. לא לא לא.

אל תזלזל בישראלים. אתה, אל תזלזל בישראלים ואל תגיד כי הם פחדו. זו החלטה מודעת, להחרים ולהעניש. ולכן, מי שהוא היוצר של הסגנון ושל השיטה, שלא יטיל רפש באחרים ועכשיו יחוקק חוק שעושה סמטוחה מכל הנושא. אתה יודע מה, אני אומנם עקרונית מתנגד לחוק, אבל יהיו הרבה תסבוכות בעקבות החוק הזה, ואני לא כל כך עצוב מהתסבוכות האלה, ואתם תראו מה יקרה. לא בכדי משרד החוץ התנגד. לא בכדי משרד החוץ התנגד, כי זה יגרום לאיזו מצוקה, מבוכה, לישראלים, למשרד החוץ, למדינת ישראל,

אלה הן הפנים האמיתיות של ישראל כיום, הכנסת הזאת, החוקים האלה. אגב, מי שגם מחרים באופן, תקראו מאמרים גם על שחקנים שנחשבים לפרו-פלסטינים, שחקנים אמריקנים, אירופים. אתם לא אוהבים אותם בגלל העמדות שלהם, בגלל השקפת העולם שלהם. יש לנו מספיק בישראל. ולכן, ולכן. עמדה שנוקט מאן דהוא נגד הכיבוש תוביל לסנקציה על-פי חוק. אז אני מודיע לך שאני אמשיך ל,

תיארת לעצמך שאחד מאתנו, אנחנו נשנה את דעתנו לגבי החרם על ההתנחלויות? צריך להגביר את החרם על ההתנחלויות. המטרה היא לסלק אותן ולפרק אותן, ובעיקר צריך להחרים,

להחרים כל מוצר של התנחלויות. ויש כאלה שבשל ההתנחלויות האלה לא רוצים שום מגע עם מי שאפילו תומך במדיניות של ההתנחלויות,

תוצרת של ההתנחלויות, אלא מי שמזוהה עם המדיניות הזאת של התנחלות ותמיכה בסיפוח.

אני מודה לך. חבר הכנסת חיים אורון,

ואחריו, חבר הכנסת אריה אלדד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מאז שהחוק הזה עבר בקריאה טרומית אני תוהה מה יש פה יותר, פחדנות או צביעות. פחדנות למה? ממה כל כך מפחדים? מה קרה? מישהו קרא להחרים את הפסטיבל באילת, לפי דעתי אמירה לחלוטין לא הגיונית, לא רוצה לתת לה שמות אחרים. היה פסטיבל יוצא מן הכלל. יש לי אפילו הרגשה שמנהלי הפסטיבל שילמו כסף, ועל-ידי זה סוף-סוף ידענו שיש פסטיבל למוזיקה קאמרית באילת.

אלוהים אדירים, מה יקרה אם מישהו יציע להחרים? ואני יודע שטיפוח ההרגשה שהעולם כולו נגדנו הוא סממן מרכזי בדיון הזה. אבל מי מפתח את זה, אדוני היושב-ראש? מי שחושב שהחרם הוא כלי לא רק לגיטימי, הוא סופר-לגיטימי, למשל בנושא אירן, למשל בנושא דרום-אפריקה, ובנושאים אחרים. אז ממה נפשך? חרם שאני עושה אותו הוא כשר למהדרין. ובכל זאת אם זה בחלק ממדינת ישראל, אם הציבור החרדי מטיל חרם על שני מפעלים שנמצאים בגליל ופוגעים בתעסוקה באזור במדינת ישראל, לפי החוק צריך להעמיד אותם לדין? הם פוגעים במדינת ישראל. אלה מפעלים חוקיים, מעסיקים אנשים. מה קרה? מה עובר עליכם? מסביר יושב-ראש הקואליציה, הוא, אגב, מומחה לכול, מה נגיד לאמריקנים? בא נציג משרד החוץ ואומר: אל תגידו לאמריקנים, זוזו הצדה, אתם עושים שטויות, הוא לא אמר את המלה "שטויות", אבל בלשון דיפלומטית הוא אמר יותר מזה. מדינת ישראל לא צריכה את החוק הזה. נזקו גדול לאין שיעור מתועלתו. אני אומר מאוד בגלוי: גם חרמות שאני מתנגד להם, ויש חרמות רבים שאני מתנגד להם, חרם הוא כלי לגיטימי. אתם משתמשים בו הכי הרבה, יוזכר פה. הקריאות "אל תבואו לעוספיא", "אל תבואו לאום-אל-פחם". ההישג שהצלחנו למנוע מיהודים לבוא לכפרים ערביים אחרי מהומות אוקטובר 2000. אני התנגדתי לזה בכל נפשי. כעסתי על זה, דיברתי נגד זה. לפי החוק הזה, יעמידו הרי למשפט או לא יעמידו, הרי אתם יודעים שלא יעמידו, יעמידו רק צד אחד. לא יעמידו את מי שקורא לחרם על מוצרים או על רשתות שיווק או על ציבורים מסוימים. אבל כל הפרנויה הזאת שעולה מהחוקים הללו, גם מהחוק הבא שנדון בו עוד מעט. ממה אתם כל כך פוחדים? במקום לעשות את הדבר המתבקש, להתמודד עם מה שהעולם כולו אומר כלפינו, כבר שמעתי את זה היום משני שרים בכירים, יעני כבר השביעייה לא מאוחדת.

האחד דן מרידור והשני אהוד ברק, אמרו: תבינו, זאת לא רק שנאת יהודים, זה לא רק דה-לגיטימציה, זאת תשובה למה שאנחנו לא עושים. הם לא בדיוק ממרצ. אז במקום להתמודד עם הדבר הזה, אתם כל שבוע תבואו בהצעה חדשה שנובעת מהרבה צביעות, מהרבה פחדנות, והערבוב של שתיהן יוצר חוקים מהסוג הזה. אני מודה לך. חבר הכנסת אריה אלדד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אם לא הייתי חושש להקשות על הקצרניות הייתי פותח את דברי במלים "צה-צה-צה-צה" או בתרגום לעברית יידישאית: "אוי אוי אוי אוי אוי". אוי אוי אוי אוי אוי. כוס המים הזאת, לדעתי, לא נועדה רק לגרון ניחר של הנואמים פה, אלא בעיקר כדי למנוע התייבשות של אלה שמזילים על הדוכן הזה דמעות תנין, וכדי שלא יתייבשו וימותו שמו פה כוס מים. שתי כוסות מים משום ריבוי התנינים. מי רוצה להטיל חרם על ישראל? אויבי ישראל, שונאי ישראל. כל אלה שרוצים לראות בחורבננו, אותם אני מבין, אין לי אליהם טענות. אבל יש מתוכנו משרתיהם של אותם אויבי ישראל, אנשים מעוותי נפש, אנשים נגועים בשנאה עצמית חולנית, שרוצים להטיל חרם על האקדמיה שהם שותים ממימיה. קוראים להחרים את מוסדות המחקר שאת המענקים שלהם הם שותים כדי לעשות דוקטורטים ופרופסורות. הם מעוותים, הם צבועים. לו הצביעות היתה מחלה אורתופדית, הם כל החיים בגבס. אבל הצביעות היא,

לא מחלה קטלנית כי הם אתנו, והם בחיים. וכשאנחנו באים וגם באמצעות החוק הזה אומרים, עד כאן, הפאשיזם הערבי שבא להחרים תוצרת יהודית לא יעבור,

דווקא הם בצביעותם, "הפוסל במומו פוסל", אמר מישהו קודם, הם צועקים "פאשיזם". הם צועקים "חופש ביטוי"; להחרים יהודים זה חופש ביטוי. פעם לשרוף יהודים היה גם חופש ביטוי. הכול מותר, הכול בשם חופש הביטוי והדמוקרטיה והליברליזם. ומי שבא ואומר להם "עד כאן", זה כבר לא בסדר. עוד הערה אחת קצרה: אני גאה בחוק הזה, אני גאה בחלקי בחוק הזה. אני מצטער על מה שקוצץ ממנו בחולשת דעת של אלה שדנו בכך, אבל נצליח לחזק אותו בהמשך. ויותר מכול אני גאה בתרומה ובתוספת של החוק בסעיף 3 שלו, שהוא "סעיף רוואבי", שאומר שזה בסדר גמור מצדם של בוני רוואבי לדרוש שחברות לא יקנו תוצרת מיישובים יהודיים ביהודה ובשומרון. אבל חברה יהודית, חברה ישראלית שנכנעת לדרישות שונאות ישראל הללו, תצטרך להחליט את הכסף של מי היא רוצה, את הכסף של בוני רוואבי או את הכסף של מדינת ישראל. מי שנכנע לחוקים הללו, חוקים גזעניים, לא יוכל לגשת למכרזים מטעם מדינת ישראל.

אני מודה לך. חבר הכנסת עתניאל שנלר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בוא נסיר טיפה את המעטפת. יש ויכוח גדול לגבי עתיד יהודה ושומרון והעתיד המדיני. המאבק הרך לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל הוא מאבק נגד מדינת ישראל. הוא איננו מאבק נגד ההתנחלויות או נגד דברים אחרים. זה מאבק נגד מדינת ישראל. זה מאבק נגד כלכלת ישראל. ואני שואל את אותם מתנגדים עקרונית, מה זה קשור איפה המפעל נמצא לטובת חרם על מפעל? הרי זה באחריות מדינת ישראל. לכאורה ה"כובש" או מי שנמצא באזורים הללו, זה מדינת ישראל,

זה נכון בכל מקום, כאן זה על-פי החוק הבין-לאומי,

אבל בעצם מחרימים את מדינת ישראל. ואני שואל: איפה הפטריוטים למדינת ישראל? לא חשוב עכשיו מה הפתרון המדיני, איפה הפטריוטיות? צריכים לפחד להגן, מאבק על לגיטימיות מדינת ישראל? מה זה הרפיון הזה? לא, לא, אני מגן על מדינת ישראל רק בקטע אחר. לא, זה מה זה? זה אוויר? ולכן כל מי שהוא באמת פטריוט למדינה צריך להגן על מדינת ישראל בלי קשר לוויכוח המדיני. ואני רוצה להגיד לכם, כמתנחל, כחלק מתורם לקושי שצריך לפתור אותו: את הקושי הזה של סוגיית ההתנחלויות, כמו שאר הסוגיות, של הפליטים, ירושלים, נפתור בדרך המדינית.

יתכבדו נא, בבקשה, נציגי אלה שרוצים לראות עצמם מייצגי הרשות הפלסטינית בבניין הזה ויעזרו לאבו מאזן לחזור לשולחן הדיונים, אדרבה, ונפתור את הבעיות כמו שפותרים בעיות. ולא נדבר על מונחים של חרמות וגידופים. וזה בסדר. לכן, אני פונה אליכם: במקום לפעול נגד המדינה שלכם, במקום לפעול נגד הפטריוטיות הישראלית, תעזרו למי שצריך לנהל משא-ומתן לבוא לנהל משא-ומתן וימצאו פתרון. ועוד הערה אחת למציע החוק: זה מסוג החוקים שאסור שהוא ייפול או יעלה שלא בקונסנזוס. ואני אומר את זה למציע החוק. החוק אולי הוא טוב, אולי הוא פחות טוב,

זה חוק שצריך לאחד את רוב מרכיבי הבית הזה, כל מי שהוא לפחות פטריוט למדינה שלו,

צריך להיות שותף להגנה על המדינה שלו. ועשו שינויים קטנים שלא מאפשרים לחלק מהבית הזה, בעיקר החלק הזה, לתמוך בחוק, וזה חבל. ואני חושב: אם בהכנה לקריאה שנייה ושלישית יגיעו, אולי למשהו בתוכן פחות מושלם לדידי אלה שרוצים את החוק אבל לדבר שיכול לאחד את רוב הבית הזה, זה כוחו של החוק הזה, ולא בדיוק מה הורידו,

בזה אני פונה אל מציע החוק: תנסו להגיע להסכמה שהחוק הזה יקבל את רוב חברי הבית. ולהסכים לחרם. אני לא שמעתי. הסכמה כזאת שנוריד את הפרטים כדי, לא לא, לא לא. לא הצעתי להסכים לחרם, כי בעיני זו מהות החוק. הצעתי ליצור קונסנזוס שזה יהיה כוחו של האנטי-חרם.

אני מודה לך. חבר הכנסת יריב לוין, המכונה יושב-ראש ועדת כלכלה. יושב-ראש ועדת הכנסת, סליחה. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, חוק מתון הבאנו היום בפני מליאת הכנסת,

וחסד גדול עשינו, נדמה לי, גם עם מתנגדיו. כמה מלקות רצית להציע? כמה מלקות? חבר הכנסת זחאלקה, יש עוד פתרונות חוץ ממלקות, אבל הכיוון הוא נכון. הכיוון הוא נכון. מי שמחרים את מדינתו, מי שפועל מתוך מדינתו כדי לפגוע בה, מי שעושה את זה כשהוא יודע שהוא משתף פעולה עם המרים שבאויבי ישראל, למטרה שהיא לא רק החרם הנקודתי אלא היא חיסול המדינה כולה,

בעיני, העונש שמגיע לו הוא בכלל בתחום הפלילי. מי שמחרים תוצרת התנחלויות, כן, אני אומר לך יותר מזה. הוא מחסל את המדינה? אדוני היושב-ראש, אני אומר לך יותר מזה: אתה יודע, לעמוד כאן על הדוכן הזה, כאשר הרצל נמצא מצד ימין ודגל ישראל מצד שמאל, והלשכה והרכב והמשכורת מגיעים מכיסיהם של משלמי המסים הישראלים, לעמוד כאן ולקרוא להחרים את ישראל ולהחרים ישראלים ולהחרים סחורות ישראליות, ולנסוע, בתואר שלך, כחבר הכנסת זחאלקה, להודו כדי לקרוא להם לא לרכוש מוצרים מהתעשיות הביטחוניות הישראליות, בואו אני אגיד לכם את האמת: מעבר לכל דבר זה אפילו עלוב. אפילו עלוב. אני חושב שאם יבוא יום והתקוות הגדולות שלכם תתגשמנה באמת, אתם תצטרכו להסביר איך בכלל נהניתם מכל הטוב הזה כאשר אחיכם המסכנים נאנקים בעזה ובמקומות אחרים. נכון, חברת הכנסת זועבי? כל כך מסכנים הם, ואת יושבת כאן בעודם שם סובלים.

רבותי,

כפי שאמרתי כאן כמה פעמים, הפסקנו להיות פראיירים, הפסקנו לאפשר לכל דכפין לבוא, להשמיץ את מדינת ישראל, להחרים את טובי בניה, להכתיב מבחוץ עם מי הוא כן יסחר, עם מי הוא לא יסחר, איפה אנחנו נגור, איפה אנחנו לא נגור. והפטנט הזה, שראשיתו, אני חושב, כמעט כראשית ימי המדינה, שתחילתו עוד בימי משרד החרם,

עד היום בסוריה, הדבר הזה יהיה לו סוף, ואנשים יצטרכו להחליט: האם הם אזרחים נאמנים למדינתם, האם הם רוצים לפעול מתוך מדינת ישראל למען מדינת ישראל, האם הם רוצים לנהל כאן,

בתוך הבית, את הוויכוח, כל אחד על-פי דרכו ואמונתו, וזה כמובן לגיטימי, או שהם רוצים להיות חיל חלוץ, כוח חנית, מוצב קדמי, של כל הכוחות האלה שפועלים מבחוץ כדי לפגוע במדינת ישראל, להחרים אותה, לבודד אותה ולנסות לפגוע בלגיטימיות שלה. את זה לא נרשה, והחוק הזה הוא בהחלט צעד ראשון חשוב, במובן הזה שהוא קובע את הנורמה שהדבר הזה הוא אסור, שמי שנפגע מהדבר הזה זכאי לפיצוי, ושהפיצוי הוא פיצוי נכבד. אבל אני אומר לכם: אין ספק שמוטלת עלינו החובה להשלים את החוק הזה, אבל לא להסתפק בו, להביא את הדברים לידי כך שמי שיעשה דברים מן הסוג הזה, יבוא על העונש המגיע לו, והעונש הזה מצוי בתחום הפלילי. לא מלקות, חבר הכנסת זחאלקה, כי אנחנו בכל זאת מדינה דמוקרטית,

וחברה שיש לה סטנדרטים אחרים, אבל כן, כמה שנים בבית-הסוהר, למי שרוצה לחסל את מדינתו מבפנים,

זה עונש סביר לחלוטין.

הודעה לסגן מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, של אסירי ה"חמאס".

הודעה לסגן מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי חברת הכנסת דליה איציק ביקשה להסיר את שמה מהצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א 2011, שבמקור היא הצעת חוק פרטית 2505/18. וכן אני מבקש להודיע, ברשות היושב-ראש, כי הונחו היום על שולחן הכנסת: מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיונים מהירים בנושאים: הרוויזיה בתמרורי הדרכים פוגעת בחניית נכים, הצעתו של חבר הכנסת אילן גילאון, אספקת מים לכפרים אלחיראן ותל-עראד, הצעתו של חבר הכנסת אחמד טיבי, ואזור התעשייה בטייבה, הצעתו של חבר הכנסת אחמד טיבי.

תודה רבה. חבר הכנסת אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק הזה, שאני אחד מיוזמיו, הוא חוק צודק, חוק מוסרי, חוק לאומי. שכחת להגיד מידתי. כולם אומרים "מידתי". אני גם אוסיף שהוא מידתי. אה, מאוד מאוד. המטרה היא אחת. יש מטרה אחת, אדוני, להגן על מדינת ישראל ואזרחיה מפני חרמות המוטלים עליה. מה יותר פשוט ובסיסי מהדבר הזה? ואם בארצות-הברית קיים חוק דומה שמגן על מדינות ידידות שלה, על צד שלישי, מחרם, מה לנו כי נלין? ובכל פעם שמגיע חוק מהסוג הזה, הוא ביטוי מובהק לדמוקרטיה מתגוננת, והיא צריכה להתגונן, אדוני היושב-ראש, מפני ניסיונות מכוערים, שמנסים כל הזמן לכרסם ולכרסם ולכרסם בדמוקרטיה הישראלית ובדמוקרטיה היהודית, בשם הדמוקרטיה ובשם חופש הביטוי. ועכשיו אני שומע כאן דיון, אני מוכרח להגיד, מרתק,

שעה בערך, שעה וחצי, של כל אלה האומרים שהם כמובן בעד חופש הביטוי ובעד חופש המחשבה, אבל הם כמובן תומכים בחרם על מוצרים מיהודה ושומרון. אדוני, אלה הן בעיני שיטות נלוזות. יש ויכוח פוליטי, פוליטי, על הנוכחות הישראלית ביהודה ושומרון. אני בוויכוח הפוליטי הזה, כך נולדתי, כנראה,

בנוכחות הישראלית ובהתיישבות היהודית ובתעשייה ביהודה ושומרון.

אני מוכרח להגיד לכם, באזור התעשייה ברקן נהנים מן התעשייה הזאת גם פלסטינים שבאים לעבוד. יוצאים בבוקר למקום העבודה, חוזרים בערב לכפר שלהם. נהנים. ואז, כשיש ויכוח פוליטי, מחרימים. מזכיר נשכחות. חרם על יהודים הוא דבר מזכיר נשכחות. אני לא רוצה להרחיב ולהסביר מתי וממי זה בא. ותמיד אומרים: מקארתיזם, יש פה כבר מלים קבועות לנאומים, פגיעה בחופש הביטוי, פגיעה בדמוקרטיה. מי פוגע בדמוקרטיה? מי מקארתיסט? אתם זוכרים את חרם האמנים על אריאל? בושה ורפיון שכל. אלה הם חסידי הדמוקרטיה? אלה הם מחריבי הדמוקרטיה. ובאלה הקוראים לחרם ומעודדים חרם, בהם ניאבק בכלים דמוקרטיים, גם באמצעות החוק הצודק והנכון הזה, ואני מקווה שהוא יעבור פה בשעה הקרובה. תודה רבה.

איננו. נינו. חברת הכנסת נינו אבסדזה. אדוני היושב-ראש, חוק לא צודק, לא מוסרי ולא לאומי. לא מידתי.

ולא, מידתי הוא לא אמר. אני מנסה מאוד לשמור על הציטוט המדויק,

כדי שהוא לא יגיד שדבריו הוצאו מהקשרם. לא לאומי, אני חוזרת למלה האחרונה שאמרת. תראה, אני פטריוטית, ועקרונית נגד כל חרם על מדינת ישראל, אבל אין מונופול על פטריוטיות, לא לשמאל ולא לימין ובוודאי לא לימין הקיצוני. אני בחיים לא אומר את זה. אתם שמחוקקים, הקואליציה, את החוקים המקארתיסטיים והבולשביקיים, אני נורא מצטערת, שאלת, וניסיתי לענות בקצרה. אני נגד חרם, אבל הבעיה היא שלקחתם את החוק הזה למקומות רחוקים, קטסטרופליים, מקארתיסטיים ובולשביקיים. הפכתם אותו לעוד חוליה בשרשרת של חוקים של סתימת פיות ופחד קטסטרופלי. שים לב, חבר הכנסת אקוניס, כמה פעמים רק במהלך הדיון הזה הוזכרו המלים "שיתוף פעולה עם האויב"; כלומר, ממחר בבוקר, אחרי שהחוק הזה יתקיים, כל אזרחי מדינת ישראל,

וזה רק חוליה בשרשרת, אמורים לרוץ ולחפש מי האויב. ויתחילו באקדמיה הבריטית, ואחרי זה יבואו לערבים, ואחרי זה יבואו לשמאלנים, ואחרי זה למרכז, ואחרי זה מי שלא מספיק ימין קיצוני, גם הוא בסוף יהיה אויב העם. לי יש שאלה תמימה, כנראה משום שאני מעט מאוד זמן בפוליטיקה אני שואלת דברים תמימים ואנושיים: תגידו לי, אם מחר, חס וחלילה, מבחינת הקואליציה שלך, תקום או תחליט הממשלה הנוכחית, חס וחלילה,

שהיא רוצה לעשות סוג של שלום בגבולות כלשהם. איך זה ייקרא? זה יהיה חרם? יכול להיות. אז כל ממשלת ישראל יהיו עבריינים שעברו על החוק, ומה נעשה עם הממשלה הזאת? שאלה תמימה, אבל כעיתונאית לשעבר וכמחוקקת היום, אני לא יודעת מה זה חרם. אין לי מושג עד כמה רחוק אפשר לקחת את זה, ואני לא רוצה לפחד כל רגע פחד מוות שכל דבר קטן, כל אזרח במדינה הזאת יכול להבין כחרם. ודאי אני לא רוצה לראות את מדינת ישראל שעוברת על החוקים. ברשותכם, אסיים בבדיחה נורא פופולרית בברית-המועצות. נפגשים שני נשיאים, של ברית-המועצות וארצות-הברית. אומר האמריקני לרוסי: אני ממדינה דמוקרטית, אצלי אפשר להביא, להגיד שאתה מחרים את נשיא אמריקה. הרוסי אומר: שמע, גם אני ממדינה דמוקרטית, אין בעיה לצאת לכיכר האדומה, ולהגיד שגם אתה מחרים את נשיא אמריקה. לדבר, נורא יפה. צריך לעשות משהו כדי שלא נצטרך לרוץ ולחפש חרם על מחרימים. עפו, איך אמרת? עושים פיל מזבוב. זה הרבה יותר גרוע, אנחנו חושבים שאנחנו הפיל היחידי וכולם מסביב הם זבובים, ואנחנו יכולים להחרים ולהחרים. אדוני, צריך לעשות משהו, לא להחרים.

חבר הכנסת נסים זאב, אני החלטתי שאתה מדבר לפי התור, והפעם לא תדבר אחרון. שתדע לך, זה סימנים לביאת המשיח ביהדות. נראה איזה סימני גמילה יהיו לך על הדוכן. זכות גדולה, נסים, יש לך. אתה מסמן את ביאת המשיח. דבריו יישמעו בכל תור. אני גם אוסיף לו. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת איתן כבל בהצעת החוק שלו הטיל חרם על מי שעוקר את הציפורניים של החתול אפילו. אז מי שמזיק למדינת ישראל, מי שרוצה להרוס את מדינת ישראל, לקעקע את המדינה הזאת, הוא אומר: שלוש שנים, מי שעוקר ציפורניים של חתולה. תבינו, כמה כואב לו על החתולה הזאת. לא כואב לכם על מה שעושים לנו? איפה אתם? התורה אומרת: יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את אנשי עירם לאמור, כשבני הבליעל יוצאים מתוכנו, זה לא החרם בבריטניה. "אֹיבי איש, אנשי ביתו" כשהאויב הוא מתוך הבית, אנחנו באמת צריכים להחרים אותו. על מה אנחנו מדברים? מדברים על חברות שאוכלות, מתעשרות מתוך מדינת ישראל, ממני וממך, מהקניות שאנחנו קונים. והם יכתיבו לנו ולממשלה הזאת איזה מוצרים לקנות, למי למכור ולמי לא למכור. יש לנו מספיק אויבים, אדוני היושב-ראש. יש לנו, ברוך השם, הליגה הערבית, יש לנו חרם על האקדמיה. הליגה הערבית הציעה לכם שלום.

אני רוצה לומר לכם, אתם לא מבינים למה כל החרמות האלה באים מבריטניה: הפלסטינים כבר מזמן כבשו את בריטניה. זה עניין של זמן, ועוד מעט אנחנו נראה את "הג'יהאד האסלאמי" בלונדון, עניין של עשר, 15 שנה. בריטניה היא כבר לא מדינה אירופית. זה רק בנדמה לי. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שהם לא יודעים איך לאכול את הסם הזה כרגע. האיחוד האירופי, שהגיע לפה לפני כמה שבועות, בא פה לעשות חשבון נפש, ללמוד ממדינת ישראל איך אנחנו מתמודדים עם כל העולם הערבי סביבנו ועם כל האויבים בתוכנו, ואיך, 20% של ערביי ארץ-ישראל, ואנחנו באמת מרגישים בכל זאת חזקים. זה לא כי אנחנו דמוקרטים. לא בגלל זה. אתם מנצלים את הדמוקרטיה כדי להרוס ולקעקע את האושיות של מדינת ישראל. אתם מנסים להרוס את המדינה הזאת. כמה זמן אתה צריך עוד? אני לא צריך בכלל זמן. אני ממשיך בלי זמן. סיימת. ראיתי שנתת לאחרים כל כך הרבה זמן, בשפע, בטוב לב כזה. אני מגלה נדיבות. כמה זמן אתה צריך? עוד חצי דקה. אני רק רוצה להזכיר לכם את ההיסטוריה. באפריל 2002, לאחר "חומת מגן", בבריטניה הוחלט לשים חרם על המוצרים הישראליים.

כי מדינת ישראל היתה צריכה להתגונן, בתקופה הכי קשה שלה, עם האויב הכי, המר והנמהר, יאסר ערפאת, כשעשו פה טבח של אזרחים, ולישראל לא היתה אפשרות להתגונן, והיא יצאה למלחמת "חומת מגן". וההחלטה היתה מאוד קשה, וכמה חללים מתוך צה"ל נפלו, ובכל זאת ראינו את העוינות, את השנאה נגד מדינת ישראל. ואתם פה יושבים בבית הזה כדי ללבות את האש. אז לפחות אני מצפה מכם: אתם מצהירים נאמנה למדינת ישראל, אל תצהירו, לפחות אל תשקרו. חבר הכנסת איתן כבל. נשארו עוד שני דוברים אחרי איתן כבל, והם: סגן השר איוב קרא ואל-וזיר גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אנחנו שוב אמורים פה להתמודד עם הצעת חוק, חברי חברי הכנסת, שהיא באמת באה ממקום של פחדנות, אני מנסה להזכיר לנו כל הזמן שיש לנו מדינה משלנו ואנחנו לא זקוקים כל הזמן לחוקק חוקים, להגן על עצמנו מפני מה? ממה כל הזמן, לא, אני אומר את זה: ממה נפשך? אין לי ספק שמי שינסה לפגוע בנו, הרי מי ייתן לו את היד לעשות זאת? אין לזה שום קשר בכלל. העניין הוא, אני רוצה להזכיר לחברי חברי הכנסת, כולל היושב-ראש של ועדת חוקה דוד רותם,

שלא אהב את השינויים, שאני הייתי, הצעת החוק המקורית היתה דרקונית לאין שיעור מזו המונחת לפנינו היום, והצעת החוק כפי שהביא אותה זאב אלקין, חבר הכנסת אלקין, אחרי שהגשנו רוויזיה ניתנה לו אפשרות להציג הצעת חוק שונה לחלוטין, כי אפילו הוא הבין שהצעת החוק המקורית שהונחה על-ידו ועל-ידי השאר החברים היא לא הגיונית, היא לא עושה שכל. ובסופו של עניין הוצגה פשרה, שלכאורה היא יצאה פשרה טובה. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת:

במתכונת כפי שזה מובא היום, אצביע נגד, אלא אם כן נמצא את עצמנו לקראת קריאה שנייה ושלישית מביאים הצעת חוק שבאמת באמת מנסה להתמודד רק עם מי שבאמת מנסה לפגוע במדינת ישראל. כי נכון להיום, אם אני קורא למאן דהוא לא לסייר בשטחי יהודה ושומרון, כיוון שמדובר, לשיטתי, לתפיסתי, בשטח כבוש, אני יכול למצוא את עצמי כמי שעובר על החוק. נכון לרגע זה, כל מה שנוגע לשטחים, כל אמירה הנוגעת לשטחים, על-פי החוק הנוכחי, יש פרשנות שתקבע שאני מדבר נגד החוק. והרי האם לזה התכוון המחוקק? לא לזאת הכוונה.

אני לא מבקש להתחרות עם אף אחד על אהבת הארץ. אני כבר מזמן הרמתי ידיים בתחרות הזאת.

יש מי שחושב שהוא דואג ואוהב את הארץ הזאת יותר מהאחרים, יבושם לו. אני לא בתחרות הזאת. אבל יחד עם זאת, אינני יכול לתמוך בהצעת חוק שמחר בעצם פוגעת בשיח הדמוקרטי. השאלה אם שחקנים רוצים לשחק בתיאטרון באריאל, נכון או לא נכון, זה שיח לגיטימי. אני נגד מי שמבקש להחרים, אבל זה שיח לגיטימי, למען השם. והמשמעות היא שמי שמתנגד יעבור על החוק. מה לגיטימי בזה שמי שמקבל משכורת מהמדינה מחרים? כשהוא לא יקבל מאתנו משכורת, אז זה לגיטימי. חברת הכנסת מירי רגב, זה שיח לגיטימי לחלוטין. אני מתנגד לו, אבל זה שיח לגיטימי. משפט סיום. אני מסיים. אני חוזר ואומר: אנחנו, אני לפחות, אתנגד להצעת החוק הזאת. במידה שיסתבר באמת, שהחוק הוא לא חוק של רדיפה וחוק שמנהל איזה סוג של פחדנות של מי שחושב שהמדינה הזאת עוד לא קמה, אז זה אולי גם בקריאה שנייה ושלישית לא תהיה ברירה אלא להתנגד.

תודה רבה. נאאב אל-וזיר איוב קרא, שלוש דקות. אפשר לקבל תרגום? אני מתחיל לדבר ביידיש. סגן השר איוב קרא, ושלושה רבעים מכם, הבנתם. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, ד"ר עפו אגבאריה, בספר איוב, אנחנו היום נמצאים בספר ההחרמות, שלצערי לא צריך להיות קיים בלקסיקון של מדינת ישראל כלפי כל ציבור שהוא, וזה מפריע לי, מפריע לי מאוד, מכיוון שיש דברים שאפשר לספר ויש דברים שאי-אפשר לספר. אבל גם במצב שאנחנו נמצאים בו היום,

לוחמה, זאת אומרת, מצב של אי-קשר עם מדינות מסוימות באזור, אני יכול להתוודות שהיתה לי זכות גדולה: למרות ההחרמות כביכול, אנחנו במדינת ישראל ידענו בתקופה האחרונה לעשות הכול, מבחינה הומנית, כדי להביא לכאן אנשים ממדינות שבעצם אין לנו קשרים דיפלומטיים אתן, וגם אין לנו קשר ישיר אתן. חשבנו: טוב נעשה לסייע לאנשים במצוקה בריאותית כדי שיעברו כאן ניתוחים למיניהם, והם חזרו למשפחותיהם ולארצם בריאים ושלמים. לא עשינו חשבון מה מקורו או מה כיוון החשיבה של אותו גורם. לא חשבנו לרגע שצריך לעשות את החשבון הזה. אדם, בשר ודם, וחשוב לסייע לו. עשינו הכול כדי לקדם את התיירות הבריאותית, עם ארצות רבות כרגע, וזה מתעצם מיום ליום. אני חושב שזה נובע מהרגש האנושי והדמוקרטי שיש במדינה הזאת, שיש לי זכות להימנות כאזרח מהשורה בשורותיה, כאשר מנגד אני רואה לנגד עיני איך טובחים באנשים, לצערי הרב, ברוב המדינות בסביבה. אנחנו גם עשינו, אפילו ברמת-הגולן משהו גלוי. כל שנה כמעט, למרות הקשרים המסובכים שם, כמדינה וכממשלה גדלנו, מ-2,000 טונות של תפוחים ב-2005, למצב שהשנה 12,000 טונות תפוחים עברו לסוריה, אדוני היושב-ראש. לכן, ההחרמות למיניהן וכל הפרובוקציות למיניהן לא צריכות להיות במשטר דמוקרטי.

כדאי, אדוני היושב-ראש, להוריד את כל החרמות הללו מסדר-יומו של הבית הזה, מהאופוזיציה ומהקואליציה. אני מודה לך. השר גלעד ארדן נועל את רשימת הדוברים. גלעד, תרחם עלינו, שתי דקות. איפה יושב-ראש הקואליציה? אם יושב-ראש הקואליציה יגיד לי שהוא השתכנע לא למשוך את החוק שלו אלא להצביע עליו, למעשה אין לי מה לסכם. אתה משוכנע? עוד דקה? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חושב שכל מגוון הדעות לגבי הצעת החוק הזאת הושמעו כאן. אין ספק שצריך עוד לשפר ולתקן חלק מהסעיפים בהצעה כדי להבהיר בדיוק על מי יחולו העוולות הנזיקיות שמופיעות בה ועל מי לא. כי בסופו של דבר, אנחנו באמת רוצים, לא שכל קריאה בעלמא שאין לה שום השפעה, תהיה פה איזושהי רדיפה ופגיעה בחופש הביטוי. בכל זאת, הממשלה סבורה שיש צורך לאזן בין חופש הביטוי של אזרחי המדינה לבין הרצון שלנו כדמוקרטיה מתגוננת לשמור על האינטרסים הבסיסיים ביותר של מדינת ישראל, מעמדה בעולם, כלכלתה, איכות החיים של תושביה. כדי להגן על האינטרסים הללו, אותם גופים, אותם ארגונים שבעצם פועלים פעילות שיש לה משמעות לא מבוטלת, אבל לא רק משמעות ציבורית אלא גם סיכוי גדול לכך, או סיכוי סביר לכך שזה גם יפגע באותם אינטרסים של מדינת ישראל שאני ציינתי, אנחנו מעוניינים למנוע את התופעה הזאת ככל שניתן. לכן הממשלה מבקשת לתמוך בהצעת החוק, לאשר אותה בקריאה הראשונה ולהעביר אותה להמשך דיון מפורט כדי לשפר את הסעיפים שנדרשים להבהרה.

אני מודה על הדברים הנוקבים של השר ארדן. אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם,

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לצרף את כל חברי הסיעה שלי. אני במקומם, אני כמו שבעה. אתה מקוזז? בעד חוק החרם, 32, נגד, 12, אין נמנעים. מי לא הספיק? איתן כבל, אתה הספקת? אני הצבעתי. אני אומר שאני מבקש לצרף את הסיעה. אה, בשם הסיעה, סיעה ידועה. אגב, זו הסיעה שהדיחה אותנו מהתואר "הסיעה השנייה בגודלה באופוזיציה". הוחלט להעביר את ההצעה להמשך דיון בוועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית. אני מודה לכם. עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 10) (ביטול אזרחות בשל הרשעה בעבירה), של חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב,

בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, יש לך עד עשר דקות. בהצעת החוק מוצע להרחיב את האפשרות של שלילת אזרחות, נא לפזר את ההפגנה. אייכלר הצביע נגד וזה עבר במליאה. איך זה יכול להיות? יש פה דבר מאוד מעניין. אייכלר הצביע נגד.

טלב (אומר בשפה הערבית: אתה יושב במקום של אייכלר). בטעות. האמת היא שחבר הכנסת טלב אלסאנע יושב במקום ישראל אייכלר ובטעות הצביע נגד.

ואת אייכלר כלא נמצא. אין ספק שמדובר בצעד מגלומני, להצביע במקום אייכלר. העמדה של טלב אלסאנע היתה ונשארה נגד. תודה רבה. אבל, אנחנו גאים בבלש אלקין. אלקין מיטיב למלא את תפקידו. זו מזכירת הכנסת. הדברים האלה נובעים מהשינויים שהיו לאחרונה בסדר הישיבה. טלב אלסאנע ישב פעם שם. (אומר בשפה הערבית: במצרית אומרים: את הדברים האלה תשלחו לו בשמו). את זה תגיד בחקירה. תודה, אדוני. בהצעת החוק אנחנו מבקשים להרחיב את האפשרות של שלילת אזרחות, ולהסמיך בית-משפט שהרשיע אדם בעבירות תקשיב, חבר הכנסת טלב אלסאנע, של טרור, פגיעה בריבונות, גרם מלחמה, סיוע לאויב במלחמה, שירות בכוחות אויב, ריגול או ריגול חמור, שבית-המשפט יוכל לשלול את אזרחותו לבקשת שר הפנים ובאישור היועץ המשפטי לממשלה. רבותי, האמנה הבין-לאומית בדבר צמצום אזרחות קובעת מערכת שתכליתה להפחית למינימום את המצבים שאדם יימצא מחוסר אזרחות. יחד עם זה, בצד העיקרון הכללי, יש סייגים. אחד הסייגים החשובים אומר שכאשר אדם, בניגוד לחובת הנאמנות שלו כלפי המדינה, עשה אחד מאלה: נתן שירותים למדינה אחרת, נהג בדרך המזיקה מאוד לאינטרסים החיוניים של המדינה או סיפק הוכחה ברורה להחלטתו להתכחש לנאמנותו כלפי המדינה, ניתן לשלול ממנו אזרחות.

בהצעת החוק הוספה הוראה אחת שלא היתה במקור, והיא אומרת שאם האדם ייוותר חסר כל אזרחות, יינתן לו רשיון לישיבת קבע בישראל. פירושו של דבר, אנחנו לא מגרשים את האיש, אלא אומרים לו שמדינה היא שותפות, ואם אתה פועל נגד השותפות, אתה לא יכול להיות חבר בה. ולכן אין פה לא פגיעה בדמוקרטיה, לא פגיעה באזרחות, אלא בדיוק בהתאם להוראות של האמנה הבין-לאומית, אנחנו מבקשים לחוקק את החוק בישראל. אדוני המציע, לגבי רוצחי ילדים, אנסים וכדומה? אדוני, אנחנו לא מדברים על רוצחים, אנחנו מדברים על סעיפים שמופיעים באמנה הבין-לאומית. אין באמנה הבין-לאומית סעיף שאומר: סייג לשלילת אזרחות זה רצח ילדים. רצח ראש ממשלה למשל? גם זה לא מופיע באמנה הבין-לאומית. לא מופיע, לא מופיע. דקדקתי פה באמנה הבין-לאומית, כדי שהחוק הזה, איזו אמנה זו,

זה ה- Convention of the Reduction of Statelessnessהאמנה הבין-לאומית בדבר צמצום חוסר אזרחות. משום שבסופו של דבר אי-אפשר להיות שותף בחברה ולא להיות נאמן לה. כמו שאנחנו אומרים: האזרחות תלויה גם בנאמנות. זה לא דבר, רוצח ראש ממשלה נאמן לחברה? אילו היה מופיע באמנה הבין-לאומית, הייתי מכניס גם אותו, אבל אני לא מבין מה הקשר בין ביטול אזרחות של רוצח ראש ממשלה לבין בגידה במדינה. זה לא אותו דבר.

זה דרגה פחות.

רק תשמעו.

לכן, אני מבקש לאשר את החוק בקריאה ראשונה. תודה רבה. ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת אורי אריאל,

ההיסוס אומר: לא. חבר הכנסת חנא סוייד. אמרו לי שאחד מכל סיעה ידבר. טלב אלסאנע ידבר בשם רע"ם-תע"ל וזחאלקה בשם בל"ד. חנין זועבי.

זו החלטה של הסיעות. דיון אישי, אבל סיעתי. כן, אבל זו החלטה עצמונית. כך גם הכנסת ממשיכה לנשום באופן עצמוני.

צריך להגיש פה חוק לשלול את האזרחות של מי שלא ויתר. אוקיי, זה קרוב. תפאדל, חנא סוייד. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, האמת היא שאני רוצה להתחיל ולהרכין את ראשי מול הכבוד הגדול שנתן חבר הכנסת רותם לאמנות בין-לאומיות. מרשים, מרשים. איזו דבקות, איזה כבוד, מרשים. מלה במלה, אות באות. זה ממש, מרשים.

אני חושב שטוב יעשה חבר הכנסת, גם סיעתו, גם הכנסת, אם תיצמד באמת לאמנות בין-לאומיות, חבר הכנסת רותם, שמעת את ההמלצה של חנא סוייד? בדבר זכויות אדם, בדבר זכויות אזרח, בדבר החלטות של מועצת הביטחון, בדבר כיבוש, בדבר כל הדברים שהזירה והמוסדות הבין-לאומיים מדברים עליהם, שממשלות ישראל, ובמיוחד הממשלה הנוכחית מצפצפת עליהם. לכן ממש נדיר הכבוד הזה שניתן כאן לאמנה הבין-לאומית. אני רוצה להגיד שהדיון הזה לא צריך להתקיים תחת העננה של מה אתם רוצים לעשות עם מישהו שריגל נגד המדינה. אז אני אומר: אוקיי, מי שריגל נגד המדינה נענש על-פי חוק. אבל זה שכל שני וחמישי באים להזכיר כאן שאזרחות זה כאילו מתנה, זו טובה שמישהו נותן לאזרחים בכלל, והכוונה כאן היא ברורה ביותר, היא כלפי האזרחים הערבים, אף-על-פי שזה לא נאמר כאן, למה רק האזרחים הערבים,

תראה, אתה מבין בדיוק את הלוגיקה שאני מדבר עליה. אני אומר שלא טוב שהדיון הזה יתקיים תחת העננה שאני רוצה להגן על מישהו שריגל נגד המדינה. זו לא נקודת המוצא. מי שמתחיל ככה, הוא מטעה את כולם. אז אני אומר, מצד שני לא יכול להיות שכל שני וחמישי, אזרחות, אזרחות,

זה לא יכול להיות ככה. האזרחות שאני מקבל כאזרח במדינה היא לא מתנה מאף אחד, היא זכות בסיסית שלי. אי-אפשר לפצל ביני לבין האזרחות שלי. אם אני עושה משהו לא טוב, אם אני עובר על החוק, יש חוקים. אבל לקשור כל דבר עם האזרחות, עם עצם הקיום שלי והדבקות שלי במולדת שלי, איפה שאני חי, זה דבר שהוא אנטי-דמוקרטי, זה אנטי-חופש, ובוודאי ובוודאי לא לכך התכוונו באמנה שנאמר כאן שכאילו רוצים לכבד אותה מלה במלה, אות באות. נא לסיים. אני מציין את זה במיוחד, במקום או במדינה שרוצה להצטייר שהיא נאות המדבר של הדמוקרטיה במזרח התיכון. אני מאוד שמח שההתפתחויות במזרח התיכון לאט-לאט יראו שזה לא המצב. תודה.

לרוע המזל היו משטרים בעולם הערבי, משטרים של רודנות, שנתנו כאילו, ועזרו לכך שמדינה שהיא כובשת והיא נגד הזכויות הבסיסיות של חלק מהאזרחים שלה תצטייר כנאות מדבר.

מציין שהחוקים האלה רק מוכיחים את ההיפך: שכאן מדובר במשטר לא פחות רודני מכל המשטרים שנופלים, ואי-אפשר לחלום שמשטר רודני שלוחם באזרחים שלו, או לפחות בחלק גדול מהם, ימשיך כל הזמן לטעון שהוא נאות המדבר של הדמוקרטיה במזרח התיכון. תודה רבה. חברת הכנסת חנין זועבי.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בית-המשפט העליון האמריקני קבע כי שלילת האזרחות היא אכזרית יותר מעונש מוות. אבל זה לא יעזור פה, בכנסת גם לא היו מתנגדים לעונש מוות.

נגיד שהצעת החוק, המבקשת לערער על האזרחות כזכות יסוד, מנוגדת לאמנת האו"ם? גם, אז מה?

שיוזמי החוק אינם טורחים להסתיר את העוינות שלהם, יוזם החוק העיקרי אינו טורח להסתיר את העוינות שלו כלפי האזרחים הערבים? גם, אז מה? הם יגידו שאנחנו אויבים. מה נגיד? שיוזם החוק הוא אחד היוזמים המובילים של רשימת החוקים הגזעניים? הוא יתגאה בכך. נגיד שהאזרחות אינה רק זכות פוליטית כי אם זכות בסיסית? זכות אדם בסיסית? גם המלים "זכויות אדם" הן מילות גנאי בכנסת הזאת. אנחנו לא נגיד את זה. נציע דילמה אחרת. הדילמה היא שהערבים, שאליהם מיועד החוק, ואנחנו מבינים אחד את השני, כמעט שאינם אזרחים. לפני שתשללו, ותחשבו לשלול את האזרחות שלהם,

אנחנו כמעט איננו אזרחים. ועל מנת לשלול אזרחות, צריכים קודם כול לתת אזרחות. הערבים פה הם אזרחים על תנאי, שלעולם לא יוכיחו את הנאמנות שלהם כי הם לעולם לא יהיו פטריוטים ציונים. אז אולי בגלל זה כל כך קל להסיר את האזרחות שלנו. כי מדובר מלכתחילה באזרחות חלשה, באזרחות רופפת. ולמה לשלול, אבל למה לשלול את האזרחות שלנו בחוק? למה הפאדיחה הזאת, הסקנדל הזה? למה אתם צריכים אותו? הרי המדינה והשלטונות שוללים את האזרחות שלנו כמעט כל יום. הבולדוזרים של משרד הפנים שוללים את האזרחות שלנו כמעט כל יום. הפקעת זכויות האזרח שלנו היא גם כן צורה של שלילת אזרחות שהיא נעשית כל יום.

חוק זה הוא חוק מסוכן. גם לאור המציאות העגומה הזאת, המדכאת הזאת, החוק הזה הוא חוק מסוכן. כבר אמרו שהכנסת הופכת את האזרחות מזכות אדם לכלי של מאבק פוליטי, וכבר נאמר שהכנסת הופכת את החוקים מכלי לשמירת זכויות לכלי של מאבק פוליטי. המלה הראשונה והאחרונה נתונה לשב"כ בחוק הזה. בית-המשפט צריך רק להשתכנע ש"האזרח עשה מעשה של הפרת אמונים למדינה". מי משכנע את בית-המשפט? השב"כ. האם זו משימה קשה? האם קשה שהשב"כ ישכנע את בית-המשפט של מדינה שמרגישה שהיא מאוימת כל הזמן? מדינה וחברה שמטפחות את הפחד, הופכות את הפחד לאידיאולוגיה. אפילו לא צריכים את השב"כ. חברי הכנסת הם יותר אינטליגנטים, הם משתכנעים בכוחות עצמם שעצם קיומו של הערבי הוא קיום מאיים. כבר אמרו, ואני מצטטת, ש"השוני העיקרי בין הצעת החוק של חבר הכנסת רותם" נא לסיים. כן, אני מסיימת. "ובין המצב החוקי הקיים הוא בכך שההצעה מבקשת להוסיף כלי למשפט הפלילי נגד חשוד בעבירות טרור, באמצעות שלילת אזרחותו, כעונש נוסף, במסגרת ההליך הפלילי נגדו". חברי חברי הכנסת, משפט סיום. קודם כול צריכים להבין אזרחות מהי, ואז אפשר לדבר על שלילת אזרחות.

כאשר מבינים באמת אזרחות מהי, אפילו לא מעלים על הדעת לשלול אותה. תודה רבה. חבר הכנסת טלב אלסאנע. שד חאלכ. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, אל תיתן לו פריווילגיה של אח.

זה הנאום השלישי או הרביעי שלו היום. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הוא, אבל מצביע כאייכלר. כאייכלר. צריך להתרגל, אגב. הוא לא התרגל לעובדה שיש כבר שני אייכלרים בכנסת. זה שכן טוב, והוא גם שכן חדש, תפס מקום שהיה פנוי. לא שמתי לב ששינו, צריכים להודיע לנו. בכל זאת, זה כבוד גדול לאייכלר להצביע נגד החוק הזה. אני רוצה לציין, כבוד היושב-ראש, כאשר מדי פעם מעלים את הסוגיה של אזרחות, אלה שרוממות האזרחות בגרונם, בזכות מה הם קיבלו את האזרחות? הרי מעולם הם לא היו שייכים לכאן, הם לא היו כאן. באיזו זכות הם מתחילים לדבר על האזרחות? הרי אנחנו מקבלים את האזרחות מעצם היותנו, כאן נולדנו, וההורים שלנו כאן, וכאן נמשיך.

דבר כזה, העובדה ההיסטורית הזו, אי-אפשר בשום חוק לשנות אותה,

לא זכות, חבר הכנסת יריב לוין, שקיבלנו אותה בחסד או טובה, או שמישהו חיכה לנו בשדה התעופה, ואמר: הו,

זה המדד? אזרחות, אנחנו נולדנו אזרחים כי אנחנו נולדנו כאן. כי אנחנו שייכים לכאן, פה? אתם שבטים נודדים, לאדמות האלה, להרים האלה,

כאן, זו עובדה היסטורית. ולכן, יש כאלה שיש להם תמיד תחושה, כאילו משליכים את התחושה של חוסר השייכות גם לאחרים.

בחוק העונשין, ואתה יודע, בתור עורך-דין, על עבירות מענישים. לא כורתים לאדם את האוזן, לא כורתים לו את הראש. מענישים, זה בסעודיה.

כדי להעביר מסר. אבל כאשר באים ושוללים את האזרחות, שהיא חלק ממהותו של האדם, חלק מהשייכות שלו, חלק מהזיקה שלו למדינה ולמקום, זה יותר חמור מלכרות לו את היד. ולכן, זה דבר שאיננו קשור לעונש. עונש מענישים כאשר באים ואומרים: יש עבירה ויש עונש. הוא מרצה את העונש, הוא חוזר לחברה. אדם ששללת ממנו את האזרחות, אחרי שסיים לרצות את עונשו, מה יהיה? אתה מעניש אותו לכל החיים. ומהזכות החוקתית הזו נגזרות זכויות נוספות, מה שקשור לבחירות ולהצבעה ולבחור ולהיבחר,

ולכן, השאלה הנשאלת: מה התכלית של סוגיית האזרחות? הרי זה איננו עונש. המטרה היא לעשות דה-לגיטימציה אזרחית לאזרחותה של האוכלוסייה הערבית, ולהעביר מסר חינוכי שהם לא אזרחים, וסוג העבירות שבהן אנחנו דנים זה עבירות פוליטיות. מה זה טרור במציאות הקיימת? זה דבר פוליטי, זה דעה. כי לא מענישים את עמי פופר, שירה בשבעה עובדים פלסטינים. הרוצח יגאל עמיר, שרצח ראש ממשלה על רקע דעות פוליטיות, ראש ממשלה, החוק הזה לא חל עליו. הוא חל על מי שהביע עמדה שהוא בעד כיבוש, תומך במאבק הפלסטינים נגד הכיבוש, אז זה תמיכה בטרור. ולכן, זה חוק פוליטי, חוק אנטי-חוקתי, חוק בלתי חוקתי בעליל. ולכן, לדעתי, תודה רבה. אני מאמין שהיועץ המשפטי של הוועדה, גם הוא יודע שהחוק הזה דינו להיפסל.

החוק הזה, גם אם תעבירו אותו, הוא יישאר פסול, יישאר בלתי חוקתי, לא יעזור לכם כלום. תודה רבה, אף-על-פי שאני ויתרתי על זכות הדיבור, אני רוצה להסביר לכם מה ההבדל בין "אזרחות" בעברית ל"מוואטנה" בערבית. "אזרחות" היא מ"אזרח"; "מוואטנה" היא מהשורש "ווטן", שזה מולדת. תראה מה ההבדל ומה הקשר הגורדי בין ה"מוואטנה" ל"ווטן", ולכן הקשר הוא למולדת יותר מאשר למדינה, הוא לארץ ולמולדת יותר מאשר למדינה. יכול להיות שבגלל זה אתם רוצים לשלול את האזרחות. חבר הכנסת יעקב כץ, ויתר. חבר הכנסת חיים אורון. חבר הכנסת כץ ויתר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מודה שעוד לא הצלחתי להשתחרר מההתרגשות ממידת הדבקות של מציעי החוק,

באמנה בין-לאומית שאני מודה שאני לא בדיוק מכיר אותה,

ואני לא מכיר אותה על כל חלקיה. אני רק מבין שהכותרת שלה זה איך מצמצמים את הפגיעה באזרחות. אז אני מבין, אני לא רוצה להתייחס לאמנה שאני לא מכיר אותה, אבל אני מודה, חברי ישראל ביתנו, אני לא מפסיק להתרגש מהנאמנות הזאת לאמנות בין-לאומיות. אבל למה אני צריך להיות דבק באמנות בין-לאומיות? בואו נהיה דבקים בעצמנו. כפי שנאמר פה על-ידי חלק מקודמי, האזרחות היא לא סוג של זכויות שאנחנו מעניקים למישהו, עד כדי כך שאמרנו: כאשר אתה דורך על אדמת הארץ, יהודי, לפי חוק השבות, קיבלת אזרחות, לא יום יותר מאוחר, לא דקה יותר מאוחר. לא כמו שמקובל בארצות העולם, בהתחלה ככה ואחר כך ככה, ותהליכים שלמים. אגב, בהבדל ממישהו אחר. אנחנו בעצם אמרנו: המשמעות של הזיקה לכאן היא הזהות המוחלטת. הפתעתי אותך כאן עם העדפה מאוד מאוד גדולה, שאני תומך בה: בני העם היהודי. עכשיו, בהבל פה, ומסבירים לי כל הזמן: תשמע, זה לא חוק נגד ערבים. אנחנו נעשה את זה גם לטרוריסט יהודי. וכאשר נשאל פה המציע אם רוצח ראש ממשלה הוא לא טרוריסט, הוא אומר: לא. זאת אומרת, מה אתם בדיוק אומרים? מישהו שיזרוק בקבוק מולוטוב, על-פי ההגדרה הוא טרוריסט, לבטח אם הוא זרק אותו על יהודי, קל וחומר הוא טרוריסט, ניקח לו את האזרחות. ורוצח ראש ממשלה הוא לא. כי מה? תסבירו, כי מה? חוץ מזה, אני מודה ומתוודה: הקוד המוסרי שלי לא יצר רצף שעבירות נוראיות, שאני מגנה אותן ונאבק בהן וכו' וכו' כנגד המדינה, הן סקאלה נפרדת. רוצח ארבעת ילדיו הוא לא.

כי זה לא כתוב באמנה הבין-לאומית. נדאג שיתקנו את האמנה הבין-לאומית. הוא יישאר אזרח. אגב, גם לא לוקחים לו את הפנסיה. איש רם מעלה, אונס שתי נשים בכוח, הוא לא. אבל מי שטלפן למישהו בזמן מלחמה, הוא כן. אני מודה ומתוודה: הסקאלה שלי הרבה יותר מורכבת. ולכן, בסקאלה שלי, האזרחות היא לא אחד מכלי הענישה. אתם הפכתם את האזרחות כעוד אחד, יש עונש קנס, ומאסר, ונטילת אזרחות. היא לא כלי ענישה. וכל המנגנון הכאילו-משפטי שהכנסת תיתן לבית-המשפט להשתמש בו, מאיפה זה בא? מה, אתם מחפשים עוד ועוד נושאים? ממה אתם פוחדים, לכל השדים והרוחות? נא לסיים. אתה לא רואה שבנאומים בלי הגבלת זמן מדברים היום? אני קורא אותךְ לסדר בגלל הסגנון שלךְ. אתה לא יכול לקרוא אותי לסדר. תסתכל על השעון, אני קורא אותךְ לסדר פעם שנייה. אז מה אם את שרה? מה, את יכולה להטיף לי מוסר? אל תעירי לי. אדוני היושב-ראש, אני לא מבין, אני מבין מצוין, ולכן אני נגד. כל שבוע עם סיפור חדש. תודה רבה. חבר הכנסת, נסים זאב. לא יוצא לך מהגרון, השם שלי. כמעט נחנק. מה שנכנס לגרון לא יוצא. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אנחנו מתקרבים לפרשת "זכור אשר עשה לך עמלק". ועל עמלק כתוב: לא תשכח.

ולכן אנחנו צריכים לדעת, כדי להילחם בעמלקי הזה שבכל דור, בכל דור יש לנו את אותם הטרוריסטים, את אותם שרוצים להשמיד את מדינת ישראל. אם אנחנו נשב בחיבוק ידיים ולא נעשה מעשה, אז באמת אנחנו מפקירים את מדינת ישראל. על מה מדברים פה בכלל? של ההיסטוריה, מה שאתה עושה. תאמין לי, אני רוצה לומר לך: יש כאן נקודה מאוד חשובה שאף אחד לא חשב עליה. כשאנחנו מדברים על שלילת אזרחות, תגיד לי עכשיו: אמיר מח'ול, שנשלח על-ידי ה"חיזבאללה",

לרגל, איזה זכות יש לו להיות ישראלי? למה ש"חיזבאללה" לא ייתנו לו את האזרחות שלהם? אותו מרגל סורי שפועל לטובת סוריה, שייתנו לו את האזרחות. אף אחד לא מונע מאותה מדינת אויב לעזור לאויב שיקבל את האזרחות שלו. אם הוא כל כך נאמן לאויב, שהאויב יעזור לו גם בתעודת הזהות וגם באזרחות שלו. אין שום בעיה עם זה. אבל דבר נוסף אני רוצה לומר, ואני ראיתי את זה בהצעת החוק, וכולם מתעלמים מזה משום מה: הרי אם אין לו אזרחות,

במדינת ישראל, נאמר שבית-המשפט קבע לשלול לו את האזרחות, זה לא גירוש עדיין, ואת זה אף אחד לא אומר. זאת אומרת: הוא יכול להישאר תושב מדינת ישראל. ואני רוצה לומר לכם, אז בשביל מה, בשביל מה לשלול אזרחות בכלל? בגלל שאין לו זכות, זה החוק של רותם. הוא רוצה לקבל, כטרוריסט, זה כל העניין.

היום, היום האזכרה של שמונה הנרצחים שנרצחו, ילדים, בישיבה שלהם, ב"מרכז הרב".

בראש חודש, נרצחו שמונה תלמידים מ"מרכז הרב", בישיבה, על-ידי טרוריסט חבר הכנסת זאב.

היתה לו אזרחות ישראלית. כל מי שרצח ילדים צריך לשלול לו את האזרחות? מי שרוצח כדי לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, שילך לכל הרוחות. אין מקומו במדינת ישראל.

גם אם הוא ישראלי-יהודי.

שילך לכל הרוחות.

מי שפוגע במדינת ישראל, ופוגע, עמי פופר. אני לא רוצה להגיד שמות.

אני לא מכיר שמות, לא יודע מה הוא עשה. אתה לא יודע מה הוא עשה, עמי פופר? אני לא יודע איזו כוונה היתה לו. בית-משפט יחליט. החליט כבר, בית-משפט. אם הוא כיוון, אותו טרוריסט, לפגוע במדינת ישראל, פה החוק הוא שווה לכולם. אפילו קדאפי לא יקבל אותו, תאמין לי. אפילו קדאפי היום מצהיר שהוא נגד טרור, הוא נגד "אל-קאעידה". גם עמי פופר, תגיד לו את זה.

אני לא רוצה לומר שם כזה או אחר. כל מי שפוגע במדינת ישראל, ומתוך מטרה לפגוע בה, וזה לא משנה אם זה רצח ערבי או רצח יהודים. בוודאי, אני אמרתי את זה. אבל למה להיכנס לשמות כרגע? ולכן, אדוני היושב-ראש, אתה סיימת. אני סיימתי ואני כבר מסיים.

האחריות שלנו כלפי אזרחי מדינת ישראל, לא מבקשים להיות נאמנים, כי כל הנאמנות פה היא בלוף. אבל להיות בוגדים ולקבל אזרחות, שהיא נאמנות למדינת ישראל, את זה צריכים לעקור מן השורש.

חבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת יריב לוין, ההזדמנות שלך לבטא את משנתך, שוב. אחרון הדוברים בהצעה הזאת. משנתו הסדורה.

מאוד סדורה. הוא יגיד לך שזה פחות מדי. יריב, במלה.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת,

אזרחות זו פריווילגיה.

להיות אזרח של מדינה ולקבל את הגנתה, ולקבל שורה שלמה של זכויות שאתה זכאי להן מכוח האזרחות הזאת, זו פריווילגיה. ולא בכדי. כאשר שואלים את אותו ציבור שבחר גם בכם, חבר הכנסת זחאלקה וחבר הכנסת סוייד, מה תרצו לעשות ביום שתקום מדינה פלסטינית, אם תקום, האם תרצו שאתם, הבית שלכם, היישוב שלכם, יהיו חלק מאותה מדינה?

אתם רוצים להישאר אזרחי ישראל, לא במקרה, אז בואו לא ניתמם.

תרצו שאתם, הבית שלכם, היישוב שלכם, יהיו חלק מאותה מדינה? לא,

אתם רוצים להישאר אזרחי ישראל, לא במקרה, אז בואו לא ניתמם. האם תרצו שאתם, הבית שלכם, היישוב שלכם, יהיו חלק מאותה מדינה?

אתם רוצים להישאר אזרחי ישראל, לא במקרה,

הנושא הבא חבר הכנסת חיים כץ.

אנחנו עוברים לנושא חדש: הצעת חוק שירות הקבע (גמלאות) (תיקון מס' 25), קריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת כץ.

לידע הייחודי ולניסיון של פורשי צה"ל. ואולם, הן נאלצות להעסיקם בתור יועצים, ובכך לא נהנות מהיכולות הניהוליות שלהם ומשילוב אינטגרלי שלהם בתוך המערכת. כדי למנוע את הפגיעה בגופים האמורים ולהרחיב את אופק

חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 25),

בעד 18, אין מתנגדים ואין נמנעים.

אני קובע שהצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 25),

התקבלה בקריאה שנייה ושלישית, ואם כך, החוק נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אם כך, אנחנו נאפשר לחבר הכנסת עתניאל שנלר להגיד כמה מילות ברכה.

תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לומר תודה רבה למבקר המדינה, שבדוח שלו ראה שזו לקונה, ומתוך העניין אנחנו תיקנו את החוק. אני רוצה לומר תודה לכל חברי הכנסת. ישנם כאן 18 חברי כנסת שהצביעו בעד, סימן ח"י, סימן שהחוק הזה, יש לו משמעות גדולה. אני רוצה להגיד תודה ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת חיים כץ, עבודה יוצאת מן הכלל, כך מנהלים ועדה, למצוא את האיזון בין כלל האינטרסים הכלכליים של המדינה לאינטרסים של עובדים, לצורכי הביטחון של ישראל. צריך אמנות בניהול הוועדה. חבר הכנסת כץ, אני ממש מודה לך. וכן למנהלת הוועדה, ליועץ המשפטי ולכל החבורה שהיתה שם. ואני רוצה עוד תודה אחת, תודה לכל פורשי צה"ל שבמקום ללכת לשוק הפרטי, או לנסוע לחוץ-לארץ, מבינים שהידע שצה"ל ועם ישראל נתן להם, ראוי שיישאר בארץ, הם הולכים ועובדים בתע"ש, ברפא"ל, בתעשייה האווירית, בשב"כ, במוסד, במטה לביטחון לאומי ובכל שאר הגופים הרלוונטיים. תודה לפורשי צה"ל, תודה לכנסת שזיכתה אותנו לשמר את הידע הביטחוני לדורות הבאים.

תודה רבה לך, נותן התודות. תודה רבה לחבר הכנסת עתניאל שנלר על הצעת חוק זו.

נעבור להצעת החוק הבאה והאחרונה בסדר-היום: הצעת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בחודש מרס 2010 נחתם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ניו-זילנד הסכם שמטרתו לאפשר לצעירים בני 18 30 משתי המדינות לטייל ולעבוד במדינה האחרת במשך שנה אחת באופן חופשי, כאשר זמן ההעסקה המקסימלי אצל כל מעסיק יהיה שלושה חודשים. ההסכם האמור יאפשר לצעירים ישראלים הנוסעים לטיול בן כמה חודשים בניו-זילנד ובמדינות השכנות לה לאחר השירות הצבאי, או לאחר הלימודים, לעבוד במדינה זו תקופה קצרה. כמתחייב מהוראות תקנון עבודת הממשלה, בחודש מאי 2010 הועבר ההסכם למזכירות הכנסת והועמד לעיונם של חברי הכנסת למשך שבועיים. יישום ההסכם, הכרוך בהדדיות בינינו לבין ניו-זילנד, מחייב במקרה שלנו מתן פטור מאגרות והיטלים הקבועים בחוק למעסיקים בישראל שיבחרו להעסיק מטיילים צעירים מניו-זילנד.

על מנת שניתן יהיה ליישם את ההסכם, יש צורך בתיקון חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנים 2003 ו-2004), התשס"ג 2003. בחוק האמור נקבע ככלל כי מעסיק של עובד זר חייב בהיטל בשיעור של 20% מסך כל ההכנסה של העובד שהוא מעסיק. בהצעת החוק המונחת בפניכם מוצע לפטור מתשלום ההיטל מעסיקים של עובדים זרים שאשרת העבודה שלהם הונפקה בהתאם להסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל למדינה אחרת, דוגמת ההסכם עם ממשלת ניו-זילנד. במסגרת זו מוצע להסמיך את שר האוצר, בהתקיים תנאים מסוימים המפורטים בהצעת החוק, לקבוע בצו על אילו הסכמי חופשת עבודה יחול הפטור. כך ניתן יהיה ליישם את ההסכם שנחתם מול ממשלת ניו-זילנד, ובעתיד אף ליישם הסכמים דומים, אם ייחתמו, עם מדינות נוספות. הצעת החוק קיבלה את תמיכת כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ואני מבקש מחברי הכנסת לאשר אותה בקריאה ראשונה.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש הוועדה. באין נרשמים להצעת חוק זו, אנחנו נעבור מייד להצבעה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15) (סייג להיטל על העסקת עובד זר), התשע"א 2011. בבקשה, חברים, הצבעה בקריאה ראשונה.

מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15) (סייג להיטל על העסקת עובד זר), התשע"א 2011, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. זו קריאה שנייה ושלישית?

בשבוע הבאה שנייה ושלישית. בעד, 14, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, אני קובע שהצעת חוק זו התקבלה בקריאה ראשונה והיא תועבר לוועדת העבודה,

תודה רבה. אם אם כך, תם סדר-היום.